הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 190), התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק חניה לנכים (תיקון מס' 6) (חניה במקום חניה מוסדר לנכים שיועד לרכב מסוים), התשע"ז 2017. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 29) (פטור מארנונה לבית-כנסת בתוך בית-מדרש), התשע"ז 2017, של חברי הכנסת יואב בן צור ומנחם אליעזר מוזס, הצעת חוק הצבעה באמצעות תעודה צבאית אישית (תיקוני חקיקה), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ וקבוצת חברי כנסת. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק שמספרה פ/3709/20 וכלה בהצעת חוק שמספרה פ/3769/20, הצעת חוק סיוע ליוצאים בשאלה, התשע"ז 2017,

חבר הכנסת מיקי לוי, הצעת חוק להגנת חיית הבר (תיקון, סחר, העברה או החזקה בחיית בר מטופחת או מזיקה), התשע"ז 2017, מאת חברי הכנסת יעל כהן-פארן, יוסי יונה, איציק שמולי, איל בן ראובן, מיקי

אוסאמה סעדי, אכרם חסון, יהודה גליק,

איתן ברושי, תמר זנדברג, דב חנין, אילן גילאון, עפר שלח,

את בעיית הדיור בחברה הערבית לא דרך ההריסה ולא דרך העקירה, אלא דרך תכנון ובנייה. המסר השני הוא בקשר לפשע שקרה באום-אלחיראן לפני כשבוע, אדוני היושב-ראש, שצריך להדיר שינה מעיניהם של כל אלה שאומרים שדמוקרטיה, הומניות, אנושיות היא נר לרגליהם. אי-אפשר לרצוח ולהרוג מחנך, מורה, יעקוב מוסא אבו אלקיעאן,

ובסוף לצאת בשקרים, לעשות ממנו שטן, טרוריסט. הוא לא כזה. אדוני היושב-ראש, עד היום לא מוסרים את גופתו של יעקוב מוסא אבו אלקיעאן כדי לקבור אותו בצורה מכובדת. רוצים תנאים. יעקוב מוסא אבו אלקיעאן הוא מחנך, הוא מורה, הוא לא מחבל, הוא לא טרוריסט, הוא לא "דאעש". מגיעה לו קבורה בכבוד כי הוא חלל והוא אינו פושע כמו ששיקרו במשטרה ובכלי התקשורת שמתעשתים ואני מקווה שיתעשתו.

תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת אברהם נגוסה, בבקשה אדוני. אחריו, חבר הכנסת ברושי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אמש ביקרתי בביתם של בני משפחת מנגיסטו. בנם אברה מנגיסטו נמצא כבר 869 ימים בשבי "חמאס" ברצועת-עזה. מהיום המשפחה והפעילים מפסיקים לשתוק, משנים כיוון וממשיכים את המאבק עד שאברה מנגיסטו יחזור למשפחתו. אברה מנגיסטו הוא מקרה הומניטרי קלאסי שנמצא ביד של ארגון אכזרי. בזמן שמשפחות מעזה מקבלים רפואי בישראל, סיוע הומניטרי פה בישראל, משפחתו של אברה מנגיסטו לא זכתה לקבל אפילו אות חיים על גורלו. לכן על ממשלת ישראל ומדינת ישראל לדאוג

האזרח אברה מנגיסטו נמצא במצב קשה, צריך לעבוד, להציל אותו. צריך גם לעצור את כל הסיוע ההומניטרי לעזה, עד שהם ישחררו את אברה מנגיסטו. תודה לחבר הכנסת אברהם נגוסה. חבר הכנסת איתן ברושי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אכרם חסון. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת. היום התקיים בוועדה לצדק חלוקתי בראשות חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, דיון על מצב הבריאות בצפון, בהשתתפות מנהלי בתי-חולים בצפון וגורמים נוספים במערך הרפואה הממשלתי ושירותי הבריאות. מאחר שהדיון הזה הוא ארוך ומורכב, אני רוצה להגיד נקודה אחת כאן באופן גלוי. אמר מנהל בית-החולים בנהריה, ד"ר ברהום,

אני מכיר אותו שנים רבות, שנוסף לזה שיש עומס עצום גם בתקופה הזאת,כידוע, הוא מטפל בפצועים שבאים מהמערכה בסוריה, הוא בגירעון של 25 מיליון שקלים מהתקופה האחרונה, משום שהמדינה לא מעבירה לבית-החולים את העלות המלאה של הטיפול בפצועים שמגיעים מסוריה. טוב שישראל עושה כמיטב יכולתה כדי לטפל בנפגעים במלחמת האחים בסוריה, אבל לא ייתכן, אדוני היושב-ראש, שגם הבריאות שהיא מאוד לקויה בצפון, גם בתי-החולים לא עומדים בעומס, בוודאי בחורף. המדינה, ואני אומר המדינה. זה לא משרד הבריאות, המדינה, הממשלה, לא מעבירה את המתחייב מההחלטה ההומניטרית לטפל בפצועים שמגיעים מסוריה. אני קורא מכאן גם לך כיושב-ראש הכנסת, יש לך השפעה גדולה, וגם לממשלה, לא להעמיד במבחן את הציבור הישראלי ואת בית-החולים בשאלה החשובה כל כך של מתן סיוע לפצועים מסוריה. זו בוודאי לא דרישה מוגזמת לממן לבית-החולים את העלות הנדרשת מההתייצבות של המדינה, במקרה הזה לטובתם של הנפגעים. לא יכול להיות שאת המחיר ישלמו אזרחי המדינה על שירותי בריאות לקויים בצפון גם ככה.

תודה לחבר הכנסת איתן ברושי. חבר הכנסת אכרם חסון, בבקשה אדוני. אחריו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, תרשו לי קודם כול לברך את המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית, שיח' מואפק טריף, וכל הדיינים והשופטים וכל המכובדים, השיח'ים, כל מי שהגיע אתם כדי לברך את ידידינו וחברינו השר, שכמובן יתמנה עוד מעט, חברנו איוב קרא. נאחל לו הצלחה ושימשיך לתמוך ולקדם גם את המגזר הדרוזי וגם את המגזרים האחרים.

נאחל הצלחה בתפקיד החדש לידידינו ואחינו אלי כהן, שהתמנה לשר הכלכלה, ואנחנו גם שולחים ברכה לידידנו חמד עמאר, שנפגע לפני שבוע ועדיין נמצא בבית-החולים. אז החלמה מהירה גם לחמד עמאר. בשבת, אדוני היושב-ראש, ביקרתי בכפר מע'אר, וביקרתי אצל המשפחות שקיבלו צווי הריסה. מיותר להגיד לך איזו הרגשה זו שאתה רב-סרן במילואים ואתה נכה צה"ל ואתה ממשפחה שכולה, ולקבל צו הריסה, כאשר בנית בית על אדמתך הפרטית. אין ספק שמדינת ישראל קמה כדי לבנות, לא כדי להרוס.

זה לא אחראי להרוס בתים. יש 50,000 בתים לאוכלוסייה הלא-יהודית במדינת ישראל שהם ללא היתרי בנייה. גם אם נהרוס 50 וגם אם נהרוס 100, ואני נגד כל הריסה, זה לא יפתור את הבעיה. נפתור את הבעיה רק בדרכי נועם, באחריות, במסירות, בתכנון ובמתן שוויון לכל אזרחי מדינת ישראל. אני רוצה לבשר לכבודו, וגם השיח' מואפק, שגם עושה עבודת קודש בנושא הזה, שאנחנו היום הצלחנו להקפיא את צווי ההריסה באופן זמני לכמה חודשים, כדי לקדם את התכנון, כי אנחנו נמצאים במסלול הנכון, וככה צריך לעשות.

תודה לחבר הכנסת אכרם חסון. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת ענת ברקו. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני שמחה לשמוע שהוקפאו צווי ההריסה נגד בתים כלשהם, והייתי מאחלת שהממשלה הייתה מתעשתת גם לפני יום רביעי האחרון ולפני יום רביעי שלפניו, כאשר נכנסו כדי להרוס באום-אלחיראן. ביום רביעי שעבר, הייתי שם ברבע לשבע בבוקר, ונמנענו, על-ידי המשטרה,

חברי הכנסת, שאמורים להיות עם חסינות ויכולים להיכנס למקומות שאנחנו נשרת את הציבור שלנו, מנעו מאתנו להיכנס, היה ברור מהרגע הראשון שכנראה המשטרה מנסה להסתיר משהו. היה קשה מאוד לעמוד שם ולדעת שיש שני אנשים, גם השוטר וגם אבו אל-קיעאן, שנהרגו. היה קשה לעמוד שם ולראות את הבולדוזרים הורסים מצד אחד את הבתים באום-אלחיראן, אבל כמה מטרים מעליהם הם בונים, בונים את חירן, הכפר היהודי, מעל לכפר אום-אלחיראן. אנחנו כבר כמעט שבוע אחרי האירוע. התבדו הרבה מהשקרים, וברור יותר ויותר שאכן המשטרה הסתירה, ואכן שר המשטרה הסית בזה שדיבר על "דאעש" ודיבר על ניסיון דריסה ודיבר ודיבר בתוך פחות משתי דקות אחרי שקרה מה שקרה. אנחנו מאוד מצטערים שהגענו למצב הזה, אבל אנחנו דורשים ועדת חקירה רשמית, שאכן תוציא אחת ולתמיד את האמת לאור, ודורשים גם את התפטרות השר ארדן. תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חברת הכנסת ענת ברקו, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הנשיא טראמפ הכריז בנאום ההשבעה שלו שהוא הולך להילחם בטרור האסלאמי. אני הייתי מציעה לומר סוני ושיעי כאחד, וזה מתחיל מתנועת "האחים המוסלמים" שמסיתה ומדיחה, וראינו את זה גם באום-אלחיראן, וזה לא משנה אם זה באום-אלחיראן או בוואדי-עארה, וזה לא משנה מכל תנועות הבת של "אל-קאעידה", של "דאעש" ושל כל שאר תנועות הטרור האלה. זה כלל לא משנה, כל אותם חברי כנסת שהולכים לרוץ לאבו מאזן ולייעץ לו איך לפעול נגד מדינת ישראל, כולל טלב אלסאנע וחבר הכנסת טיבי, כל אחד בתורו. המצעד הזה,

הדחיפה של השוטרים, אני ראיתי איך חבר הכנסת עודה דחף את השוטרים. אני ראיתי איך בדיוק הוא דחף את השוטרים. ראו את זה. חברת הכנסת זועבי יורקת על שוטר ערבי ואומרת לו: אתה משת"פ. זה מה שהיה לפני כמה חודשים, לא? זה מה שהיה. אז מה? אז מה? אז את דורשת להדיח את השר ארדן? באיזו זכות את דורשת להדיח את השר ארדן? לא היו כאלה שחברו מהאזור הזה ל"דאעש"? ויש הוכחות כאלה. לא היו כאלה שהבריחו חגורות נפץ? יש לי, צורת המחשבה שלך לא נכונה בכלל. אני יכולה להעביר לך אותה, אם את רוצה, חוק וסדר, לא תהיה כאן פאודה. אתם לא תביאו את הפאודה הזה לשטח מדינת ישראל. את כל מה שהאומה, ה"אומה" הזאת, וכל מה שאנחנו רואים בגבולות שלכם, לא תביאו את זה לשטחה של מדינת ישראל. לא בוואדי-עארה ולא באום-אלחיראן, זה ברור? זה מה שיהיה. אנחנו נשמור על המדינה הזאת. תודה לחברת הכנסת ענת ברקו. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת דב חנין. השבוע האחרון, צר לי מאוד, זה חלק ממדיניות של כמה שנים טובות, מדיניות של ממשלה ומי שעומד בראשה, שמתעקשת להפוך את אזרחי מדינת ישראל הערבים לאויבים, מדיניות רציפה להפוך אותם לאויבים בכל מחיר. אנחנו כאן, ההפגנה שהייתה היום, וגם ההפגנות שיהיו בעתיד, זה כדי להגיד שהמדיניות הזאת תיכשל, ואנחנו נגיד לה: די לשקרים ולהסתה. אדוני היושב-ראש,

למדיניות הלנת הגופות שנהוגה, ועכשיו אנחנו רואים אותה במלוא חוזקה.

אם היה מדובר ביהודי, מייד היו צעקות חילול כבוד המת, אבל גופות של ערבים מותר למדינה לחטוף. אני רוצה לצטט פסוק, איך האיסור החמור של הלנת המת ביהדות: קבור תקברנו ביום ההוא כי קללת אלוהים תלוי ולא תטמא את אדמתך, אשר ה' אלוהיך נתן לך נחלה. אבל זה לא תקף ביחס לערבים. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת קסניה סבטלובה. תודה לך, אדוני היושב-ראש,

זה היה שבוע קשה במיוחד, וכואב הלב על הדם שנשפך באום-אלחיראן. כל טיפה של דם שנשפכה שם, לגמרי מיותרת. כואב לראות את היתומים, שני אנשים שנהרגו, לשניהם ילדים, וכואב הלב לראות אותם. לא הייתה שום סיבה בכלל להיכנס ליישוב הזה,

אדוני היושב-ראש, הייתה פשרה, היה מתווה מוסכם על התושבים. חבר הכנסת איימן עודה ואחרים הקדישו למתווה הזה זמן רב, ואפשר היה לפתור את הבעיה הזו בדרך אחרת לגמרי. אני שואל, מי נתן את ההוראה להיכנס לשם בכוח? אני את הכפר הזה, אדוני היושב-ראש, מלווה בשנים האחרונות. זה כפר קטן, שהוקם בשנות ה-50 על-ידי תושביו, אחרי שהמדינה גירשה אותם מהאדמות הקודמות שלהם ליד קיבוץ שובל, ועכשיו רוצים לגרש אותם פעם נוספת, כדי להקים במקומם יישוב קהילתי דתי בשם חירן. למה אי-אפשר שכולם יחיו יחד ביישוב קהילתי? למה אי-אפשר שתהיה שכונה לאלה ושכונה לאלה ותשתיות משותפות ועתיד משותף? אדוני היושב-ראש, אני בדאגה גדולה רואה את הכיוון שבו הממשלה פעם אחר פעם מנצלת כל הזדמנות כדי להתסיס, כדי להסית וכדי להטביע תווית בעייתית בציבור הערבי. גם הפעם נחפז שר בממשלה, עוד לפני שהיה אפילו תחקיר של המשטרה עצמה, נחפז להאשים, להדביק תוויות של "דאעש" ולהגיד שמה שקרה זה פיגוע נורא. כך לא מתנהל שר אחראי. תודה לחבר הכנסת דב חנין. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת זוהיר בהלול. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, נכבדי העדה הדרוזית, כבוד השיח' מואפק טריף, אנחנו שמחים לברך אתכם, פה, בכנסת ישראל. ומכאן לנושא היום, נושא ההריסות ומדיניות מדינת ישראל ביחס לאלה שהכי זקוקים, לשכבות המוחלשות, לאלה שמתקשים כל כך גם ככה לסיים את יומם. בשבוע שעבר זה היה אום-אלחיראן, וכרגע קיבלו צווי הריסה בכפר מע'אר, בעוספיא,

אי-אפשר ולא מתקבל על הדעת שמדינה כל כך מתוחכמת כמו המדינה שלנו לא תגיע להסדר, לא תגיע להידברות, ותפגע כל כך גם בדרוזים וגם במגזר הערבי. אנחנו מדברים כעת על משפחות שכולות, שחיות במע'אר ובירכא ובכפרים אחרים, שקיבלו צווי הריסה לידיהן. אפשר להרגיש מה הייתה ההרגשה שלהן. ואני רוצה רק להדגיש את הציניות של אלה בתוך הממשלה, שכל הזמן שיננו את המנטרה "בלי נאמנות אין אזרחות", וכאשר אנחנו מדברים גם על כאלה שמשרתים בצבא, וגם על כאלה שלא משרתים בצבא, שניהם אזרחי מדינת ישראל, שמגיע להם הרבה יותר, מגיע להם יחס אנושי. קודם כול הם בני-אדם, ולא משנה באיזו שפה הם מדברים ולאיזה מגזר הם משתייכים. תודה לחברת הכנסת סבטלובה. חבר הכנסת זוהיר בהלול, בבקשה.

בשמחה רבה אנו מברכים אתכם בברכת ברוכים הבאים, כבוד השייח' מוואפק טריף, ראש העדה הדרוזית, היקרה ללבנו, זקני העדה הנכבדים, מלומדות ומלומדים.) אדוני היושב-ראש, בירכתי, ניחשתי. את החברים הנכבדים. אינני יודע במה להתחיל ובמה לסיים כאשר בקרבי ובחזקתי רק 60 שניות, אבל נדמה לי שמסע ההסתה וההכפשה, מסע הרדיפה והגזענות, כלפי המיעוט הערבי, כבר גובל בדמוניזציה בלתי רגילה. ממשלתו של בנימין נתניהו חוצה כל גבול אנושי והופכת את הציבור הערבי לדמוני. לא יכול להיות שנשתוק יותר לנוכח מסע הרדיפה הקונסיסטנטי של בנימין נתניהו, באמצעות דוברו, השר לביטחון פנים גלעד ארדן, וחבר מרעיהם, שרודפים את הציבור הערבי בלי לחשוב אפילו לרגע ובלי למצמץ. הציבור הערבי בעיניהם הפך לשק חבטות. אבל אנחנו ציבור שיש לו כבוד עצמי, אנחנו לא נוותר ולא ניכנע, אנחנו נמשיך לדרוש ולתבוע את כבודנו, את קיומנו ואת זכאותנו וזכותנו גם לדיור, גם לכבוד עצמי וגם לאזרחות נכונה. באמצעותך, כאשר אתה מעניק לי את הדקה הזאת, אני אומר: די למדיניות המפוחדת, די לתוכנית הריאליטי, תנו לנו לחיות כאן בצלם אנוש.

תודה לחבר הכנסת זוהיר בהלול. חברי הכנסת, עד כאן נאומים בני דקה. אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר-היום: הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 9(א)(8) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, בדבר הפסקת כהונתו של סגן שר. ימסור את ההודעה השר המקשר בין הממשלה לכנסת, חבר הכנסת יריב לוין. מייד לאחר מכן הוא ימסור הודעה נוספת: הודעת הממשלה על צירוף שרים לממשלה ושינוי בחלוקת התפקידים בין השרים, כדלקמן, כפי שיציג עוד שנייה השר המקשר בין הממשלה לכנסת, חבר הכנסת יריב לוין. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני בוודאי מצטרף לברכות לנכבדים,

שנמצאים כאן. ברוכים הבאים, ואני מוכרח לומר, אדוני, אני גם שמח מאוד הפעם להודיע את ההודעות שאני מביא כאן בפני הכנסת. ראשית, בהתאם לסעיף 9(א)(8) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, מבקשת הממשלה להודיע לכנסת כי כהונתו של סגן השר במשרד לשיתוף פעולה אזורי, חבר הכנסת איוב קרא, נפסקה ביום 20 בינואר 2017, בחלוף 48 שעות מן המועד שבו הודיע חבר הכנסת איוב קרא על התפטרותו מתפקיד סגן השר במשרד לשיתוף פעולה אזורי, בהתאם לסעיף 26(1) לחוק-יסוד: הממשלה. ומכאן, אני שמח לברך את חברנו הוותיק איוב קרא ואת חברנו הצעיר-יותר אלי כהן, ולהודיע לכנסת בשם הממשלה כי הממשלה החליטה כדלקמן: 1. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הממשלה, ועל-פי הצעת ראש הממשלה, ובהתאם לסעיף 5(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, לצרף את חבר הכנסת איוב קרא לממשלה כשר בלי תיק, ובהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הממשלה, ועל-פי הצעת ראש הממשלה, לצרף את חבר הכנסת אלי כהן כשר נוסף לממשלה. בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לשנות את חלוקת התפקידים בממשלה ולמנות את השר אלי כהן לתפקיד שר הכלכלה והתעשייה במקום השר משה כחלון, אשר ימשיך לכהן בתפקידו כשר האוצר. בהתאם לסעיף 15 ולסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה להודיע על החלטותיה לכנסת ומבקשת את אישורה להחלטות כאמור.

תודה לשר המקשר בין הממשלה לכנסת ושר התיירות חבר הכנסת יריב לוין. חברי הכנסת, הסבר קצר: ההודעה הראשונה שמסר כאן השר לוין, על הפסקת כהונתו של סגן השר, לא דורשת מאתנו שום דבר פרט לשמיעת לשון ההודעה. לגבי ההודעה השנייה, מדובר בהודעה אחת של הממשלה, שיש בה תת-סעיפים. לכן יתקיים דיון אחד, דיון אישי, וכל דובר יקבל עד שלוש דקות. לאחר מכן תתקיים הצבעה אחת לאישור או אי-אישור הודעת הממשלה. אנחנו מתחילים בדיון, ראשון הדוברים, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. אנחנו היינו שמחים להעלות אותו לדוכן הנואמים, אבל הוא לא,

סליחה, מזכירת הכנסת אומרת לי, לא שמתי לב, שהוא עבר למקום אחר ברשימה. חבר הכנסת אמיר אוחנה, לא ביקש ולא הופיע. חבר הכנסת מאיר כהן,

חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

מי מטבע הדברים, זה לא דיון סיעתי, זה דיון אישי, ומי שלא נמצא באולם מפסיד את האפשרות לדבר. חיים ילין, בבקשה. חבר הכנסת חיים ילין, אתה מוזמן, אם אתה רוצה בכך,

את דברך. עד שלוש דקות לרשות

אני אשָמע כמו הפרסומת, אתה מכיר?

אבל אתה בכושר טוב, אני סומך עליך. כן, אבל הדופק עדיין גבוה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, זהו יום שמח, כך צריך להיות. זהו יום שחברי אלי כהן, אף-על-פי שהוא מהקואליציה ואני מהאופוזיציה, עבדנו יחד, מתחילת הדרך בוועדת הרפורמות, ואני חושב שהראינו לכל כנסת ישראל, כי חשובה לי הכנסת היום, מה זה שיתוף פעולה בקבלת החלטות, בקבלת חוקים, בהקשבה, ומעל הכול בשיתוף פעולה בלתי רגיל. אפשר לעשות את זה אחרת. פשוט אפשר לעשות את זה אחרת. זאת ההוכחה. נכון, יכול להיות שמכיוון ששנינו צעירים, בכנסת, ושנינו, אין לנו התביעות האלה, של ותק בכנסת, ולא מכירים את כל השטיקים, אנחנו דווקא בגלל זה הסתדרנו. אבל אני חושב שזה כבוד גדול לכנסת ישראל, לעם ישראל ולממשלת ישראל, שאדם כמו אלי כהן ייכנס לממשלת ישראל, והוא גם ייקח את התיק, לדעתי, אחד החשובים במדינת ישראל, מי שבעצם אחראי למנופי הצמיחה, מי שאחראי לזה שאנחנו נהיה במקום אחר מבחינה כלכלית. מי שייהנה מזה בסופו של דבר, אם הוא יצליח בתפקיד, כבוד היושב-ראש, זה שר האוצר וכולנו, כי הקופה תתמלא.

אני רואה את כל העדה הדרוזית, והם בטח רוצים לברך את איוב קרא, שהופך להיות שר, ואני מאוד מכבד את זה שאיוב קרא הולך להיות שר, רק שאני לא מצליח להבין מה זה שר ללא תיק. אנחנו, אני אומר את זה פה בגדול, לא יכולים כל הזמן להיות במושגים של כבוד, ולשלם מסים בשביל הכבוד. הייתי שמח מאוד שראש הממשלה היה שם את איוב קרא כשר עם תיק, עם תוכן. זה מה שהיה צריך לקרות. אבל מה לעשות שבפוליטיקה, כמו בפוליטיקה, אפשר להכתיר שר, גם כשעולה לנו מיליונים, למדינת ישראל,

אז אני שואל, איזה כבוד זה, גם לו, ואיזה כבוד זה גם לעדה, רק הכותרת של שר? במקום לתת את הכותרת האמיתית, שצריך, אם למיעוטים, ואם לעדה, ואם תפיסה שאומרת: אנחנו רוצים את איוב קרא כשר עם תיק שיש לו משמעות, שאנחנו יודעים שכל שקל שאנחנו נותנים ממשלם המסים הולך למטרה נאותה. כבוד היושב-ראש, להגדיל ממשלה בשביל לשרוד, לא מקובל עלי,

ולכן זה לא נראה טוב, גם, כשמחברים את כל ההצבעה, כבוד היושב-ראש, במכה אחת, כי לגופו של עניין, כל שר צריך להתקבל כשר, זה הכבוד שגם מגיע לכל אחד, ולא לשים את כולם יחד, כי מישהו חושש ששר ללא תיק לא יתקבל להיות שר. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת חיים ילין. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. תודה לך, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אורחים נכבדים, כגישה עקרונית אני בעד כל תיק שיגיע לאדם ראוי שיוכל לנהל אותו בצורה אמיתית וראויה. תיק הכלכלה, אדוני היושב-ראש, אומנם חנה חניה קצרה אצל השר כחלון, אבל לפני כן שהה תקופה ארוכה מדי אצל ראש הממשלה נתניהו. זו הייתה תקופה קשה ומרה מאוד לא רק עבורי כחבר כנסת שלא קיבל תשובות על שאילתות משר הכלכלה נתניהו אלא גם לעובדי בניין שנהרגו בתאונות עבודה ושר הכלכלה לא התייחס אליהם, וגם לבעיות אחרות של המשק שלנו שלא זכו למענה מספיק משר הכלכלה נתניהו. אז לכאורה אני חושב שזה מהלך נכון. טוב שהתיק הזה יוצא לדרכו ושבסופו של דבר יהיה לו שר ממונה, שר אחראי שיהיה אחראי לניהולו של התיק הזה בצורה ראויה. אבל כאשר אנחנו מדברים על ריכוז התיקים שבידי ראש הממשלה, אדוני היושב-ראש, אי-אפשר ביום הזה שלא להתייחס לתיק התקשורת. ראש הממשלה, הלוא הוא גם שר החוץ ועד לא מזמן שר הכלכלה והשר לפיתוח אזורי. מר בנימין נתניהו ממשיך להחזיק באופן אובססיבי בתיק התקשורת. זה תיק, אדוני היושב-ראש, שבצורה המתונה ביותר, צריך לומר, ראש הממשלה נמצא לגביו בניגוד עניינים קיצוני. הוא נמצא לגביו בניגוד עניינים קיצוני לא רק בגלל השיחות, שיחות השוחד שאנחנו קוראים שהתנהלו בינו לבין המוציא לאור של ידיעות אחרונות, שיחות שכמה קטעים קשים מהם שמענו לאחרונה בתקשורת, אלא גם בגלל מערכות היחסים האינטנסיביות מאוד שיש לו עם שחקנים מרכזיים בשוק התקשורת.

למשל, שהוא לא רק ביחסים קרובים עם הבעלים של "וואלה", הוא גם ביחסים קרובים וחבריים, כך מסתבר לנו, עם אחד הבעלים של ערוץ 10. הוא ביחסים כל כך קרובים עם אותו בעלים של ערוץ 10, שבעזרת היחסים האלה הוא אפילו מצדיק את קבלת טובות ההנאה בהיקף של מאות-אלפי דולרים מאותו בעל הון. הוא אומר: זה פשוט חבר קרוב שלי ולכן אני מקבל ממנו טובות הנאה בשיעור של מאות-אלפי דולרים. אם זה כזה קרוב וידיד לך, למה לא הצהרת על הקרבה ועל החברות העצומה הזאת שיש בינכם כאשר הצהרת על היחסים שבינך לבין מר אלוביץ, הבעלים של "וואלה"? איך קרה שראש הממשלה שכח את ידידו וחברו, זה שמספק לו טובות הנאה בהיקף מאות-אלפי דולרים, כאשר הוא צריך להצהיר על החברים הקרובים שלו לצורך הסדר ניגוד עניינים? אחת מן השתיים: או שראש הממשלה נתניהו שכח את חברו הקרוב כי הוא פשוט רוצה להיטיב אתו כשר התקשורת ולכן לא מצהיר על ניגוד עניינים, או שבכל לא מדובר בחבר קרוב, אלא בבן-אדם רחוק שראש הממשלה לא נמנע מלקבל ממנו טובות הנאה. בשני המקרים, אדוני היושב-ראש, מדובר בעבירה פלילית. תודה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה,

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. בדברי הימים של הפוליטיקה הישראלית תירשם ותיזכר הממשלה הנוכחית כממשלה שהביאה אותנו לשפל הגדול מכולם. אין לזה קשר למדיניות שלה או לפרויקטים שמובילים שריה, פרויקטים שבחלקם אף ראויים לציון. השפל הגדול טמון, חברי, באופי הממשלה שכולו פוליטי, אופי ציני שסבך המינויים וההישרדות שלה מסתיר את האזרחים, את אלה שבעבורם היא צריכה לעבוד. היום מבקשת הקואליציה לאשר את השינוי העשירי בממשלה הנוכחית. חברת הכנסת גרמן זה השינוי העשירי בממשלה הנוכחית. חילוף שרים עשירי בפחות משנתיים. הממשלה הזו החליפה עד כה שליש מהשרים. שליש מהשרים הוחלפו מאז תחילת הקדנציה ועוד נזכה לראות את ראש הממשלה עולה לכאן,

כדי לדבר על הפעילות הרבה שלו לחיזוק היציבות השלטונית, יציבות שבמסגרתה ייכנס ככל הנראה השר הרביעי בפחות משנתיים למשרד הכלכלה. אני מברך את אלי כהן. אלי ידידי, אני מברך אותך. אתה ראוי. אתה יודע שאני כל כך שמח. אני מאוד מקווה, חברים, אם עוד פעם יהיו מחיאות כפיים ביציע, היציע פשוט יפונה. אני רציני מאוד, ואנחנו נקלקל את היום החגיגי לשרים המיועדים. למרות אהבתי הגדולה אליך, הסטטיסטיקה מראה שבזמן האחרון כל חצי שנה מחליפים שר. אני מאחל לך הרבה יותר כי באמת אתה אדם ראוי. יש פשוט שיטה של משרה חמה בשיטת המיטה החמה, כל פעם נכנס ויוצא. אני רוצה לדבר על איוב שגם אותו אני אוהב, אבל שימו לב מה קורה. אני מנסה לתאר בחצי שנייה איזה מין טקס יהיה כששר בלי תיק עושה חפיפה לשר בלי תיק. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו: ברוך הבא והנה המשרד. יש לך לשכה. יש לך נהג, יש לך הכול. רק עבודה אין לך. אז תהיה בריא, תמשיך את הדרך. איוב, מגיע לך הרבה יותר. חבל שנפלת למלכודת הזו של שר בלי תיק. חבל שכך אנחנו מתנהגים. זה תפקיד מיותר, לא לאיש מיותר. אתה ראוי, אבל זה תפקיד מיותר. חבל לה לממשלה שדחתה, ביטלה את החוק שלנו שאמר לא יהיו שרים בלי תיק, והכניסה את זה בחזרה. לא ראוי לממשלה כזו להמשיך להנהיג את מדינת ישראל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. חבר הכנסת אכרם חסון,

ואחריו, חבר הכנסת יוסי יונה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת. אני שוב מברך את כל השיח'ים, שיח' מואפק טריף עם כל הדיינים שהגיעו מבית-הדין הדרוזי. גם אחינו האב מהעדה הנוצרית, גם אחינו המוסלמים, אחינו היהודים, כל מי שהגיע לברך את ידידנו ואחינו איוב קרא וגם את אלי כהן. ללא כל ספק אלי כהן חבר כנסת פעיל. היה יושב-ראש ועדת הרפורמות. עד עצם היום הזה קידם הרבה רפורמות לטובת כלל עם ישראל. כל האזרחים במדינת ישראל נהנו מהחקיקה החברתית למען האזרחים. אנחנו מאחלים לו שיצליח כי עשה עבודת קודש ומגיע לו בזכות להיות שר כלכלה. אנחנו זקוקים לשר כלכלה שיעזור לכלל האזרחים וימשיך לתמוך ולקדם, ומאחלים לו הצלחה מכל הלב. לאחי וידידי ובן כפרי איוב קרא שהוא אומנם שר בלי תיק אבל זו הדרך וככה מתחילים. אני רוצה להגיד לך: אני גאה שאתה תהיה שר ותייצג את העדה הדרוזית, ותייצג את כל האזרחים בגאווה ובכבוד גדול. אני רציתי לראות אותך עם תיק כי מגיע לך. אתה איש ליכוד מהוותיקים, ואתה נלחמת לבד בלי משפחה, בלי הרבה תמיכה בהתחלה. הדרך הייתה קשה, אבל הצלחת והגעת עד הלום. היה מגיע לך שראש הממשלה ייתן לך שר עם תיק. אני תמיד שמעתי את ראש הממשלה, בנימין נתניהו שאמר: אני חייב לעדה הדרוזית. הרי גם מי שהציל את חיי בצבא בזמנו, מר שופי, זיכרונו לברכה מרמת-הגולן. ולכן, החוב הזה, צריך לתרגם אותו למעשים. צריך לתמוך בך, לקדם אותך, לתת לך לעשות דברים חשובים מאוד בחיי החברה הדרוזית. לתת את השוויון המיוחל שמגיע לנו בזכות ולא בחסדים של אף אחד. אדוני היושב-ראש, אנחנו בשבוע האחרון התעסקנו עם שבעה צווי הריסה שהיו גם בעוספיה וגם במע'אר, והשייח' מואפק טריף יכול להעיד שגם הוא רץ ממקום למקום, מאחראי לנציג הירוקים, לנציג הרשויות המקומיות, לנציג המינהל, לנציג מינהל התכנון, כדי לפתור את הבעיה. העדה הדרוזית אף פעם לא גזלה אדמת מדינה. העדה הדרוזית תמיד הלכה בשלום ובאחווה עם כל העדות וכל העמים. אנחנו רוצים לחיות בכבוד, המדינה היא המדינה שלנו. העם היהודי הלך ביחד עם העדה הדרוזית עוד לפני קום המדינה, ואנחנו מאז 56' משרתים שירות חובה בצה"ל, ועשינו את הכול כדי שהמדינה הזאת תמשיך להתקדם, להתפתח, ותחיה בביטחון מלא. אבל לא יעלה על הדעת שבזכויות אנחנו נישאר מאחור, נישאר סוג ב'. אין תעשייה בכפרים שלנו. כל הזמן אמרנו שאנחנו במדינה מתקדמת, 60% חיים ממשכורת אחת. לא נותנים לצעירים שלנו להתקדם, להיות מנכ"לים וסמנכ"לים ולהוביל את המערכת הכלכלית במדינת ישראל. אחרי שאנחנו פושטים את המדים אנחנו הופכים להיות סוג ב'. אלה לא ססמאות ואלה לא דיבורים. אתם תשמעו אותם בכל מקום.

אנחנו בונים על האדמות שלנו, כי מישהו ישן בעמידה ולא תכננו לנו. כפי שאמרתי, אנחנו לא גוזלים שום אדמת מדינה. לכן, המדינה הזאת קמה כדי לבנות, לא כדי להרוס. זה לא מתאים לדמוקרטיה הישראלית. זה לא מתאים לציונות, זה לא מתאים לאף אחד לשלוח צו כדי להרוס את ביתו. זו ההרגשה הכי קשה שיכולה להיות.

אני שמח,

מילה אחרונה,

אדוני היושב-ראש, שהיום דחו את ביצוע הצווים ונותנים הזדמנות לראשי הרשויות לסיים את התכנון, כי ככה צריך לחיות, בדו-קיום אמיתי, ברווחה חברתית, לתת כבוד לכל אזרחי המדינה, ואני מקווה שלא נדע יותר צרות.

תודה לחבר הכנסת אכרם חסון. חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת יהודה גליק. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. אני לא אערבב שמחה בטרוניה, נגיד, או בביקורת. הדיון שאנחנו מקיימים עכשיו הוא דיון חגיגי, שני אנשים טובים, טובים מאוד, ידידי היקר,

אלי כהן, שהתוודעתי לעבודה המאוד-מקצועית, המאוד-מסורה ומאוד חשובה שלו כיושב-ראש ועדת הרפורמות, ימונה היום לשר הכלכלה, מינוי ראוי.

כפי שאתה יודע, אדוני היושב-ראש, קיימות מחלוקות מאוד עמוקות בין התפיסות החברתיות-כלכליות שאנחנו מייצגים כאן, המחנה הציוני ומפלגות אחרות באופוזיציה, לבין הממשלה ומפלגות הקואליציה, אבל עדיין, עכשיו זה רגע חגיגי,

אני מאחל לך הצלחה מאוד מאוד רבה, אולי לא יותר מדי,

כדי שלא יתנגש עם תפיסות העולם שלנו. וכן גם מתמנה היום חברי איוב קרא, לשר ללא תיק. נמצאת כאן נציגות מאוד מכובדת מהעדה הדרוזית. חברים, שותפים ותיקים לבניית הארץ. יושב מולי האב הרוחני, (אומר בערבית: האב הרוחני של המיעוט הדרוזי מוואפק טריף. אתם מכבדים אותנו בנוכחותכם.) אני מאוד שמח,

להיות בהזדמנות הזאת, שבה איוב קרא מתמנה לשר. אתה אדם ראוי, איוב. יחד עם זאת אני לא יכול שלא, ביקשתי לא למחוא כפיים בכנסת. שלא לומר כמה דברי ביקורת, לא חס וחלילה עליך, אני מכבד את המינוי שלך בשמחה רבה, ומאחל לך הצלחה רבה. אבל אני כאן פונה, בהזדמנות הזאת, לממשלת ישראל, יושבים כאן נציגים נכבדים של העדה הדרוזית, אנשים שמחויבים,

ילדיהם ונשותיהם, לרווחתה של החברה שלנו, לביטחונה של החברה שלנו,

מעל במה זו, אומר: הם לא מקבלים את מה שמגיע להם. הם לא מקבלים את מה שמגיע להם, ואנחנו לא מתייחסים אליהם כאזרחים שווים. יש להפסיק באופן נחרץ ומיידי את הרס הבתים. הייתי בחורפיש לפני זמן מה וראיתי את ערמות הבית ההרוס של אדם שבאותה העת שירת בחברון, שאבא שלו איבד עין באחד מהאירועים הביטחוניים, ודוד שלו, אחד מהמצביאים הגדולים שקמו לנו. לא הגיוני, לא מוסרי ולא מתקבל על הדעת. לכן אני מפה קורא שוב לממשלת ישראל לנהוג בחוכמה, לנהוג בתבונה, לנהוג בשותפות,

המיעוט הדרוזי והן מיעוטים אחרים שנאמנים למדינה, אנחנו צריכים לפעול, כי זה גם אינטרס, אדוני היושב-ראש, יהודי וציוני כדי שנגיע לשילוב מלא שלהם בחברה בכל תחום ותחום. זה טוב להם וזה טוב לנו.

מסיים בברכה, אדוני היושב-ראש, בברכה מכל הלב לך, איוב קרא. אני בטוח שאתה תמלא את תפקידך כראוי, ועוד נכונו לך מן הסתם תפקידים נוספים. אז אם כן, זה רגע חגיגי, שהיה מזל טוב, ובהצלחה, הן לאלי כהן והן לאיוב קרא.

תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. חבר הכנסת אלי כהן, אני תהיתי אם להעיר, האם בגלל שיתוף הפעולה ההדוק בינך לבין יוסי יונה ישבנו פה כל הלילה לפני שבועיים, אולי לכן הוא שמח שאתה מתמנה לשר? משהו לוועדת שרים. לפרוטוקול ייאמר שהדברים נאמרו, בוודאי, בצחוק. חבר הכנסת יהודה גליק איננו, אז חברת הכנסת מירב בן ארי,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי וחברותי חברי הכנסת, אני עליתי לכאן כדי לברך גם, כמובן, את חבר הכנסת איוב קרא, על המינוי החשוב שלך לשר. אני חושבת שאתה מביא הרבה גאווה וכבוד לעדה הדרוזית, שאני, בשנה וחצי האחרונה, חוץ מהתקופה שלי בצבא, בחטיבה 300, בשנה וחצי האחרונה אני פועלת המון למען המגזר הדרוזי, בעיקר בתחום החינוך. לכן אני חושבת שמעבר לגאווה וכבוד, זה גם מראה על עשייה ונכונות של כל ממשלת ישראל לפעול בתמיכה הראויה והמגיעה למגזר הדרוזי, כי זה מגזר שיותר, לדעתי, ויסלחו לי השאר, הברית היא לא רק במלחמות ובאיבוד, לצערי, של חיילים, אלא הברית מתחילה עוד בתקופת החינוך, עוד בתקופת התיכון, וגם כמובן לאורך השנים באקדמיה ובהמשך הדרך. אני חייבת לומר לך שאתמול הייתי בבית-ספר של ילדים בנתניה,

וחצי מההרצאה שלי עסקנו רק במגזר הדרוזי, והצלחתי להעביר להם את המסר עד כמה חשוב באמת החיבור בינינו לביניכם. אז ברכות, ברכות לכל העדה על המינוי הראוי והחשוב הזה. אני רוצה להודות ולברך במיוחד את חברי היקר והמוכשר חבר הכנסת אלי כהן. אני יודעת, שמענו את נאום הבכורה שלו כבר מזמן, ואני הקשבתי לו, אבל אני חושבת שחוץ מזה שאנחנו קצת דומים באיך שהתחלנו את החיים שלנו, אני ואתה, אני חושבת שאין מינוי ראוי יותר ממך בסיעה שלנו. מובן שכולנו אנשים טובים ומוכשרים, אבל הראייה הכלכלית שלך, הרפורמות שהבאת, הבאת פשוט הצלחות למפלגת כולנו, ואני גאה בך, אני גאה במינוי, ואני רוצה להגיד לך משהו, חכה שנייה, חבר הכנסת חזן, כי אני עוד חצי דקה מסיימת, המשפחה שלך פה,

והפעילים של כולנו, שלא סתם הגיעו, הם הגיעו כי באמת מגיע לך. אני מברכת את אשתך, את הילדים שלך, אני יודעת שאין לנו הרבה הזדמנויות להכיר טובה, גם כחברי כנסת וגם כמפלגה, אז היה לי חשוב לעלות ולומר לך תודה, אבל הכי חשוב, הרבה הצלחה בהמשך. אני בטוחה, אין לי ספק שתצליח.

תודה לחברת הכנסת מירב בן ארי. חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, חברי השרים, יש שרים? גלנט, בפעם האחרונה שבדקתי, היה שר.

משום מה הוא הולך לספסלים האחוריים. אני לא יודע למה, אולי זה רמז או מסר. אבל יש שרים לעתיד, לא? יש שרים לעתיד, אבל אותנו זה לא מספק. אני קודם כול רוצה, ברמה האישית, לברך את סגן השר איוב קרא, שישתדרג בעוד זמן לא ארוך להיות שר בממשלה, וגם את חבר הכנסת אלי כהן, שישתדרג להיות שר, אז אני באמת רוצה לעשות הפרדה בין הברכה האישית לבין ההתייחסות הפרלמנטרית-פוליטית למהלך הזה. אני באמת מברך אתכם, זה הישג אישי לכל דבר, חשוב, זה מכובד,

להיות שר בממשלת ישראל. אני באמת ברמה האישית מאחל לכם הצלחה. אני רוצה לברך גם את האורחים הרבים שבאו לברך אתכם, את ראשי העדה הדרוזית, אחינו הטובים, שנמצאים כאן ביציע. אבל האירוע הזה, חברי חברי הכנסת, עם כל הכבוד, הוא לא אירוע אישי, הוא אירוע פוליטי, הוא אירוע פוליטי שבו ממשלה, שהיא ממשלת fake news, ממשלת ה-fake news מנסה עכשיו להוסיף לעצמה עוד כל מיני שרים לממשלה שגם ככה ימיה ספורים וימיה יהיו קצרים הרבה יותר מהמצופה. אני רוצה לומר לכם, אזרחי ישראל בעיקר, וגם לקהל שנמצא כאן, זאת ממשלת שקר. לא תהיה שגרירות בירושלים. עמונה, חברי, תפונה. גם עפרה. נתניהו סיים את הכהונה שלו. נתניהו היום הוא ראש משלה בסיום כהונתו. כל יום מתגלה משהו חדש, כל יום פרשה חדשה, כל יום מוכיח כמה הממשלה הזאת היא על כרעי תרנגולת, כמה הממשלה הזאת לא באמת מנהלת את ענייני המדינה. זו ממשלה שבעיקר עסוקה בעצמה. וכאשר אתם שמים לממשלה הזאת אל מול עיניה את המציאות, אתם מגלים עד כמה היא לא מוכנה ולא יודעת להיערך. אבל יש דבר גדול מאוד שאנחנו הולכים להתמודד מולו, אדוני היושב-ראש, וזה באמת הדוח של מבקר המדינה לגבי "צוק איתן" אירוע "צוק איתן", מבצע "צוק איתן", ודיוני הקבינט. אני קודם כול מברך את חברי ועדת המשנה, שקיבלו החלטה ברוב קולות, וחברת הכנסת מירב בן ארי, את היית הראשונה שהצהירה על זה, ואני מברך אותך על כך, שהדוח הזה, פחות הנושאים הסודיים, יהיה חשוף לציבור, ונוכל לדעת כיצד התנהלה ממשלת ישראל באחד המבצעים המורכבים ביותר, איזה החלטות נלקחו. ואני חושב שכשהנושא הזה יעלה על סדר-היום נוכל להבין ולדעת שהממשלה הזאת לאורך זמן, במיוחד ראש הממשלה, שעסוק כל כך הרבה בענייניו, לא היה מוכן, ולא ידע, למעשה, להיערך לנושאים החשובים באמת, וזה התמודדות עם איום ה"חמאס", עם איום המנהרות ועם האיום האסטרטגי המשמעותי שבא מדרום הארץ. פה, ועל הדבר הזה, בעיקר גם, תישפט הממשלה הזאת.

תודה לחבר הכנסת יואל חסון. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אינו נוכח. חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת אלעזר שטרן. אדוני היושב-ראש,

ואני חושבת שבאמת ראוי שאיוב קרא ימונה לשר, ובוודאי אלי כהן, שגם אני מצטרפת לברכות חברי, ומברכת אותו, וחושבת שהוא ראוי. אבל אנחנו ביש עתיד נצביע נגד. אני רוצה לבוא ולהסביר לכם, לקהל הנכבד הזה, מדוע אין לנו ברירה אלא רק להצביע נגד משחק הכיסאות המבייש והמבזה הזה. אמרו כאן לפני, שממוצע של שר בממשלת ישראל הוא לא יותר משנתיים, ובממשלה הזאת הממוצע הוא כחצי שנה. מה כבר יכול שר לעשות בחצי שנה? ממנים כאן שר ללא תיק.

האם אין בעיות במדינת ישראל? האם לא היה אפשר למנות את איוב קרא לשר לענייני מיעוטים, כדי שסוף-סוף למדינת ישראל תהיה מדיניות, כדי שנדע: היא בעד המיעוטים, או נגד המיעוטים? היא מסיתה נגדם, או רוצה באמת לטפח אותם? היא בעד הבנייה בתוך הכפרים, או נגד הבנייה? היא בעד הריסה, או נגד הריסה? לממשלה הזאת אין מדיניות,

שולפת החלטות, והתוצאות של ההחלטות שלה הן הרות אסון. מה שקרה עכשיו במגזר הדרוזי, שבהינף יד החליטו להרוס בתים, ואיזה בתים, בתים של הורים שכולים. טוב עשתה הממשלה שבאמת החליטה לדחות את זה, אבל מי יודע, אולי בעוד שבועיים, אולי כאשר על ראש הממשלה יאיים עוד איזה כתב אישום, שוב יוציאו את צווי ההריסה, כי מה יותר טוב מאשר לעשות ספין תקשורתי ולהעביר את כל תשומת הלב להריסת בתים, כאשר במקום זה אפשר לשבת וצריך לשבת למשא-ומתן ולמצוא פתרונות אמיתיים? אז זו אחת הסיבות העיקריות שבגללן אנחנו נצביע נגד. אבל לא רק בגלל זה, אדוני היושב-ראש, חברי היקרים וקהל נכבד, אתם יודעים שבממשלה הזאת רוצים לבטל את הפקידות, רוצים להמשיך במדיניות של ג'ובים, רוצים לומר שכאשר שר ייכנס לתפקידו, הוא יוכל להחליף רשימה גדולה מאוד של פקידים. ואני שואלת אתכם: עם כל התחלופה הזאת, ועם כל משחקי הכיסאות האלה, אם לא יהיו לנו פקידים שנוכל לסמוך עליהם ועל הידע שלהם, איך נוכל לנהל את המדינה?

אז אני מאחלת לך הצלחה, איוב קרא, וצר לי שאתה שר בלי תיק, כי יש הרבה מאוד תיקים שהיית יכול לקחת. תודה רבה, גברתי. ואני מאחלת הצלחה גם לאלי כהן, אבל במשחק הכיסאות הזה אנחנו לא משחקים.

חבר הכנסת אלעזר שטרן. אני מבקש להקפיד על מסגרת זמן של שלוש דקות. עם כל ההתרגשות הגדולה.

אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, חברי בני העדה הדרוזית, בעיקר, שמכירים אותי ואני מכיר אותם ומכבד הרבה מאוד שנים, ויודעים שאני לא יודע לעשות הצגות. על פניו זה אמור להיות יום שמח, כי ידידנו איוב וגם חבר הכנסת המוכשר אלי כהן נהיים שרים. אבל אני אומר את האמת: זה לא יום שמח, ולא כי אני באופוזיציה. השיח' בטח יודע שבפרשת השבוע שקראנו נולדו הקשרים האמיתיים בין העם היהודי לעם הדרוזי, כשמשה פוגש את בנות יתרו, נבי שועייב, במדבר. זה המפגש הראשון שאחרי זה הוליד את היחסים בני אלפי השנים, לא מאות השנים, בין הדתות האלה. אבל אחרי שאמרתי את מילות הברכה האלה, אני באמת חושב שקשה לנו לשמוח, ואני הייתי צריך אולי אפילו לחייך, וזה קשה לי. אני חושב שכמו שאמרה פה חברתי, קודם, הלוואי שהשר קרא היה מקבל תפקיד אמיתי, ויש הרבה כאלה. ראש הממשלה היה יכול לוותר על משהו, אפילו לא על התקשורת, בשביל לתת לחבר כנסת מוכשר גם תפקידים אחרים. אבל הוא לא נותן לו כלום. הוא שומר את התיקים לעצמו ואומר לו: אתה תהיה שר בלי תיק. אנחנו מסתכלים על הממשלה הזאת כממשלה שמה שהיא באה לעשות, לצערנו הרב, אם היא הייתה מתעסקת בטובת העם, ולא בטובתה האישית, אם היא הייתה מסתכלת לא איך היא שורדת,

אנחנו כאן במזרח התיכון שורדים יחד הרבה מאוד שנים, איוב קרא היום או מזמן היה מתמנה לשר אחר. אבל זה לא מה שמעניין את הממשלה הזאת. מעניין אותה רק איך לשרוד. לכן מתמנה היום כבר עוד שר, השר הרביעי בקדנציה הזאת, במשרד הכלכלה. תגידו, השתגענו? אנחנו לא יודעים כמה זמן לוקח להחליף מ"מ? מחלקה אחת? אתם משרתים אתנו בצבא מ"מ היינו יכולים להחליף על מחלקה אחת, ארבע פעמים בשנתיים? איפה נשמע כדבר הזה?

אני אומר לכם שכל מה שלא נראה בממשלה, מקימים ועדה, ממנים שר, העיקר איך שורדים. ובהקשר הזה, אני אומר את האמת: הכותרת הזאת היא של שר בלי תיק, אבל חברי חבר הכנסת קרא, תסתכל שלא יבטלו אותך מחר. זאת ממשלה שמבטלת חוקים השכם והערב. לא משנה אם זה חוק השוויון בנטל, אם זה חוק הגיור, אם זה חוק 18 שרים. כל החוקים שבאו לטובת המדינה, מבטלים אותם. אז גם אם איוב קרא, זה טוב שיהיה שר,

מחר בבוקר יכול ראש הממשלה לקום על צד אחר ולחשוב איך הממשלה הזאת שורדת הכי טוב, ולזרוק גם אותך. תודה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת קסניה. בבקשה, אדוני. חברים בצד שמאל, אנחנו מבקשים שקט. כבוד היושב-ראש, כבוד חברי הכנסת, כבוד האורחים הנכבדים, בני משפחות השרים ובני העדה הדרוזית, ואחרונים חביבים, כבוד השרים הנבחרים, ידידי, יקירי וחביבי, חבר הכנסת אלי כהן וחבר הכנסת איוב קרא, שלשניהם יש המידה של פנים מאירות, של סבר פנים יפות, שהם עושים דברים, נאבקים על דברים בנאמנות עד שהם מעבירים את זה ועד שהם מגיעים. חבר הכנסת איוב קרא, אנחנו מכירים כבר כמה וכמה שנים אדם שהעקרונות שלו, הוא לא זז מהם גם כשזה עלה לו במחיר כבד מאוד. פה בכנסת, גם כשהדרך הייתה ארוכה, חז"ל אומרים שיש דרך ארוכה וקצרה ויש דרך קצרה וארוכה. חבר הכנסת איוב קרא עשה דרך ארוכה, אבל קצרה. הגיע. אנחנו מאמינים, ואני חושב שזאת האמונה הדרוזית, שמה שנרשם משמים, ברגע שזה יהיה, לא יהיה רגע לפני ולא יהיה רגע אחרי. גם דברים קשים וגם דברים טובים. הקדוש-ברוך-הוא קבע שהיום איוב קרא יתמנה לשר, אז כל ההשתדלויות שהיו עד היום לא הועילו ואם הוא היה מוותר על הרבה עמדות שלו,

אנשים חושבים, הוא היה מתמנה קודם. לא, הוא עמד על עקרונותיו בגבורה, והוא יתמנה היום לשר, בעזרת השם. וזה כבוד לא רק לעדה הדרוזית, אלא למדינת ישראל שיודעת להיות המדינה של כל אזרחיה, ללא הבדל דת וגזע. לחברי אלי כהן אני רוצה לומר: אתה יחסית חדש בכנסת, אבל מהרגע הראשון אתה דמות מופת להתמדה במה שאתה רוצה להגיע, ותמיד להיטיב עם האנשים שאין להם הקשרים והיכולות הכספיות להשיג דברים. אני חושב שזה כבוד לכנסת, כבוד למפלגת כולנו, לשר כחלון, שאתה תהיה שר הכלכלה, כי משרד הכלכלה צריך הרבה הרבה חיזוק ושימון כדי שיתחיל לגלגל את גלגלי המסחר והתעשייה בלי הביורוקרטיה. אנחנו יודעים שהאויב של כולנו,

של כולנו ממש, זו הביורוקרטיה. אני מקווה שאתה תצליח, בעזרת השם, לעשות את זה. ואני רוצה להגיד לך שהיינו שותפים בכמה וכמה דברים, ויש דבר שהיום עולה, ובחצי הדקה האחרונה, אדוני היושב-ראש, אני אזכיר את זה: אלי כהן הצליח לעשות משהו שיוריד את מחירי השכירות בדירות, חוק פיצול דירות. אבל בגלל כל מיני ראשי ערים, עדיין זה מוגבל לצמודי קרקע. אנחנו החלטנו בסיעה, שאנחנו נדרוש שזה יהיה גם בנייה רוויה על-פי אותם תנאים שאלי כהן קבע. גם אלי היה רוצה בזה,

בעזרת השם, שביחד, בכוחות משותפים נעשה ונצליח. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, בבקשה.

חברי חברי הכנסת, אנחנו עוד פעם נמצאים במצב שבו אנחנו חייבים להיות עדים ואפילו משתתפים בשתיקה בזה שממשלת ישראל למעשה סוחרת בגופות. איך אנחנו יכולים לעמוד כאן, לשבת כאן ולהיות בכנסת ישראל, בלי שאנחנו ניתן את דעתנו על כך שיש גופה של ישראלי, בדואי, אזרח מדינת ישראל, שנהרג בנסיבות שעדיין מתבררות על-ידי המשטרה, על-ידי מח"ש, וקרובי המשפחה שלו לא מסוגלים לקבור אותו? איך זה יכול להיות? איך אנחנו מרשים שמדינת ישראל, מדינה יהודית, מדינה דמוקרטית, אנחנו אוהבים להתפאר בדברים האלה, אבל מה זה אומר באמת? מה זה אומר לגבי עניין של הלנת המת? והאם אנחנו יכולים לדמיין מצב

אנחנו היינו מסתכלים על איך שמעכבים את ההלוויה של נפטר יהודי, ישראלי, לא משנה באיזה נסיבות זה קרה, אבל שהיו מכריחים את המשפחה להסתפק בעשרה משתתפים בהלוויה, 15 משתתפים בהלוויה, שתהיה בארבע בבוקר, שתהיה בשתיים בלילה? האם זה ייתכן בכלל, המיקח הזה? אני חושבת שהוא מבייש, הוא מביש, וקודם כול, הוא מביא קלון על מדינת ישראל, על מנהיגיה, על ממשלת נתניהו, שבמקום לעשות צדק באמת על-מנת באמת לקדם את העניין של תוכניות מתאר ביישובים ערביים, ביישובים בדואיים בלתי מוכרים, במגזר הדרוזי, במקום זה, בעצם היא מלבה את האש כל הזמן. מסך עשן סמיך שעכשיו בעצם אנחנו רואים אותו, מקודם על-ידי ממשלת נתניהו. הניסיון הוא להסיט את תשומת הלב התקשורתית, את תשומת הלב הציבורית מעניין החקירות, החקירות הקשות, החקירות שמעניינות את כל הציבור, לעניין של ההתפרעויות, וגם מייצרים את התנאים לכך. מייצרים את התנאים כדי ללבות את השנאה, ללבות את האש כל הזמן. לא להגיע, חס וחלילה, לדיון. לא להגיע להידברות.

לפרוץ בחמש בבוקר ליישוב, להרוס שם, לעשות שם תוהו ובהו מלא באישון לילה, באמצע החשכה, העלטה המוחלטת ביישוב הבדואי. אה, באמת, כן, זה יישוב בלתי מוכר, אין להם חשמל. ידעתם את זה? ועכשיו יש העניין הזה של הלנת המת. אנחנו צריכים להתנגד בכל הכוח, ויהיו הסיבות אשר יהיו. מדובר באזרח ישראלי. מדובר באזרח ישראלי שיש לו לא רק חובות כלפי המדינה שלו, יש לו גם זכויות. ולמשפחה שלו יש הזכות להיפרד מהמת שלהם, להיפרד מיעקוב אבו אלקיעאן. תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת נחמן שי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

את שני חברי שיושבעו בעוד שעה קלה לשרים, את חבר הכנסת אלי כהן שמאוד הרשים בעבודה הפרלמנטרית שלו בשנה וחצי האחרונות. הוא אדם עם תודעה חברתית עמוקה, מחויב לחלוטין, והצליח להוביל באמצעות הוועדה וגם מחוץ לוועדה הצעות חוק חשובות. יש לו פרוטקציה שהוא במפלגה שנמצאת בקואליציה, אבל אני גם לא יכול להתעלם, גם מהמחויבות האישית שלו וגם מהרצון שלו לעשות שינויים חברתיים. ועל כך

וגם לאיוב קרא, שהלך במדבר הרבה שנים עד שהוא הגיע אל הארץ המובטחת. תכף אני אומר משהו על הארץ המובטחת, אבל בכל זאת, איוב, באמת בשעה טובה שיהיה לך. אני הייתי רוצה לחשוב בדברים שאני אומר לך שזאת גם נקודת תפנית בהתייחסות לעדה הדרוזית במדינת ישראל, שהרבה מחבריה יושבים אתנו היום ביציע הזה, אבל אני לא יכול להגיד את זה. גם הממשלה הזאת, לאורך שנים, גם ממשלות קודמות, הממשלה הזאת, כי היא כבר יושבת על כסאה שנים ארוכות, לא מעניקה את המקום החשוב והמרכזי שמגיע לעדה הדרוזית במדינת ישראל. העדה הדרוזית היא עדה קטנה יחסית, אבל התרומה שלה למדינת ישראל, לצה"ל, לחיים המשותפים שלנו, היא עצומה, לאורך הרבה שנים, עם נאמנות מוחלטת, עם התגייסות מוחלטת, עם רצון להיות חלק מחברה אחת וממדינה אחת. לא פעם כשאתה הולך לבקר אצלם בכפרים ובעיירות, אלו כבר ערים, אני חוזר משם יותר מחוזק ממה שבאתי כי אני באמת שומע משם עד כמה הם חרדים ודואגים למדינת ישראל, לביטחונה של מדינת ישראל, להתקדמותה של מדינת ישראל. היה צריך למנות שר מקרב העדה מזמן, אני שמח שזה מתבצע עכשיו. היה כבר בעבר פעם אחת, אנחנו זוכרים, אבל מאז עברו שנים ארוכות. זה צריך להיות חלק מהרכבה הקבוע של ממשלת ישראל, אבל אל נסתפק בזה. אנחנו חייבים לתת לעדה הזאת את המקום הראוי לה,

באותה סוגיה של חיילים שחוזרים מהצבא ורוצים להשתלב או בכפר או בסביבה ולא יכולים למצוא עבודה, או לא יכולים למצוא לעצמם פינה לגור בה. אותה סוגיה שעכשיו מעסיקה אותנו עם הבדואים, היא תקפה גם לגבי הכפרים הדרוזיים, גם לגבי העדה הדרוזית. כשלא מצליחים לקבל היתרי בנייה, בונים באופן בלתי חוקי ומאוימים באופן קבוע שמחר יבואו הדחפורים ויהרסו להם את הבתים. אדם שמשרת בצה"ל וחוזר לכפר והוא עבר מה שעבר, אחדים מבני העדה הזאת,

אחדים מבני העדה הזאת גם ממשיכים לשרת ומגיעים לדרגות גבוהות מאוד, זכאי שמדינת ישראל תסייע לו במגורים כשהוא מסיים את שירותו הצבאי.

אנחנו מדינה שלא מצאה דרך לסייע למיעוטים שחיים בה. ואני אומר לכם עוד פעם, דמוקרטיה נבחרת ונבחנת,

ביחס שלה למיעוטים.

חבר הכנסת מנחם מוזס, אינו נוכח. חבר הכנסת איתן ברושי, בבקשה, אדוני. חבר הכנסת איתן ברושי.

אני שמח שאתה בא. בבקשה אדוני. אחריו, חבר הכנסת אראל מרגלית, וחברת הכנסת מרב מיכאלי. בבקשה אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת. גם אני מצטרף לברכות. אני מכבד את הנציגות הרחבה, המרשימה, מכאן זה נראה מרשים, של העדה הדרוזית, ואת חברינו, שמצטרפים לממשלה.

אני רוצה לומר דברי ביקורת, למרות החגיגיות של העניין והתאמת החברים לתפקידים החשובים.

מאז היינו בקורס מ"כים, ויש פה הרבה יוצאי צבא גם בקהל, תמיד עמדה השאלה של כמות או איכות. מה צריך יותר? מאז אנחנו יודעים שגם וגם. אבל אתה שואל את עצמך האם ממשלה גדולה כל כך, ופעם הייתה פה יוזמה לקבוע בחוק את גודל הממשלה, האם ממשלה גדולה כל כך טובה לישראל או לא? מה התפוקה ומה התועלת בממשלה כל כך גדולה, ובכל כך הרבה שרים וסגני שרים, עד כדי כך שחברי הקואליציה בקושי מצליחים לעמוד בתפקידים בוועדות?

איך אפשר להסביר למשל שממשלה כל כך גדולה לא מסוגלת לפנות את עמונה? הלכו והתחייבו על כל מיני הסדרים. אפילו הוציאו באיזה לילה אחד 150 מיליון שקלים. חזרנו לנקודת הפתיחה, שאין פתרון לעמונה, אף שהייתה התחייבות של הממשלה, לרבות העומד בראשה, למתיישבים בעמונה והם התחייבו לפינוי בהסכמה. הנה, ימים בודדים לפני פינוי עמונה, אין פתרון. איך אפשר להסביר שאין פתרון לבדואים בדרום ולדרוזים בצפון? ממשלה כל כך גדולה, כל כך הרבה שרים, לא מסוגלת לפתור את בעיית הבנייה הבלתי-חוקית, כאשר היו אלף הזדמנויות. תמיד אמרתי על הבדואים, אני זוכר את זה מאז הייתי אדם צעיר, כמה יהודים התפרנסו מזה שלא פתרו לבדואים את הבעיות. כמה ועדות. כמה פקידים היו. כמה שרים. כמה סיורים. ובסוף מפנים באלימות את הבתים. אתה הולך לצפון, וישבנו היום עם מנהלי בתי-החולים בצפון, ואתה שומע את המחדלים של הרפואה בצפון. ואתה יודע, ואני בא מהצפון, אני גר בעמק יזרעאל, הייתי ראש רשות, אתה בא מהמקום שאתה יודע שאנשים שם מקבלים פחות ומתים יותר. אתה יודע שלמדינה אין תשובה, עד כדי כך שהא מגייסת תרומות ליום ההולדת שלה. אני הייתי מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט, ועסקנו בציון ה-60. איך זה שמדינה, עם ממשלה כל כך גדולה, הולכת לפשוט יד כדי לציין את שנת ה-70 שלה? יש כאן משהו מאוד לא ברור. האם יודעת המדינה להפעיל ממשלה כזאת? האם יש לה מטרות? כשאתה רואה את הערב-רב של הדעות, אתה רואה את ההתנהלות בתקשורת, אתה באמת שואל האם יש כאן יד מכוונת ורגל מסיימת. האם בסוף רק מכדררים, או שגם תוקעים גולים? תודה רבה, אדוני. ולכן אני אומר: ברכות למצטרפים, אבל אולי תחוללו שינוי. אולי נראה שהכמות, תודה רבה. הופכת לאיכות, ויש תוצאות ויש תפוקות. שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אראל מרגלית. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה.

נכון? יושב פה שר הכלכלה המיועד, בא בעניבה חגיגית היום במיוחד, חבר הכנסת אלי כהן. תתחדש. ההתנגדות שלי היא לא אישית. היא באמת לא אישית. אני בטוחה שכלכלת ישראל היא בראש מעייניך ושיש בדעתך לעשות דברים נהדרים. אממה, אתה מגיע למשרד שלא מונה לו שר כבר, מה זה, שנה וחצי? לפחות. משרד מפורק, מפוצל, מעוך, שאין בו מדיניות, אין בו בעל-בית. לא היה, לא, עדיין. עכשיו כשיש שר, גם אין שר. לא, רגע, רגע, סליחה,

מטריד. אם לא צריך את המשרד הזה, אז שלא יהיה. אם צריך את המשרד הזה, אז ראוי שיהיה לו שר והוא ינוהל. אבל אני חוששת שההתנהלות הזאת היא ממש בקליפת אגוז, עוד אחד מהדברים האלה שראש הממשלה בנימין נתניהו עושה ולא עושה לא מפני שטובת מדינת ישראל לנגד עיניו, לא מפני שטובת כלכלת ישראל לנגד עיניו. לא מפני שהאזרחיות והאזרחים במדינת ישראל, שרובן לא מצליחות ולא מצליחים לגמור את החודש,

כי השכר בישראל, אדוני היושב-ראש, ודאי עקבת,

אדוני שר הכלכלה המיועד, אתה ודאי יודע, לא עלה. בכל שנות כהונתו של ראש הממשלה הזה לא עלה השכר הריאלי בישראל, ומצוקת הקיום הבסיסית של כל אזרח ואזרחית כאן רק הולכת וגדלה. אז ראש הממשלה עכשיו, מסיבות פוליטיות כאלה ואחרות שעכשיו נוחות לו לקיומו הפוליטי וכיסאו הפוליטי, ממנה אותך לשר כלכלה. גם אותך, אדוני איוב קרא, תתחדש גם אתה.

אבל גם אתה נהנה מזה בגלל, כנראה הצגת איזו עמדת לחץ חדשה על ראש הממשלה שלא הייתה לך קודם,

עכשיו הסתדרה, אז קיבלת את המינוי הזה. לסיבה היחידה,

אין שום קשר לכישורים שלך, אין לה שום קשר לצרכים של מדינת ישראל, פשוט ככה הסתייע עכשיו לטובתו של ראש הממשלה. יושבים פה חברי, מרחבא, חברים וחברות מהעדה הדרוזית המכובדת. רק היום התבשרנו שהולכים להרוס אצלכם 13 בתים. אתם מקבלים את אותו כבוד שקיבלו חברינו מהחברה הבדואית בשבוע שעבר, ולפני כן, החברים בקלנסווה. הכול מפני שצריך להסיח את הדעת ואת תשומת הלב הציבורית מהחקירות והשחיתות העצומה והמטונפת של ראש הממשלה נתניהו, שגם אם היא לא פלילית, כי אנחנו נמצה את החקירה ונחכה לסוף החקירה, גם אם היא לא פלילית,

רק הדברים שהוא מודה בהם, אני רק אסיים את המשפט, ברשותך, אדוני,

רק הדברים שהוא מודה בהם קבלת המתנות ופירוק הממשלה בגלל "ישראל היום" באמת, הצחנה עולה מהם. אז אדוני איוב קרא, לצערי, גם המינוי שלך לשר אולי ראוי כשלעצמו ככל שיהיה, לא יסתיר,

את הטינופת והצחנה הזאת. תודה, גברתי. חבר הכנסת טרכטנברג, ואחריו, חבר הכנסת אראל מרגלית. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, צר לי מאוד שאנחנו מקיימים דיון, חשוב, על חלוקת תיקים, כאשר אם אני מסתכל לגופו של עניין,

נמצא כאן ידידי, חבר הכנסת אלי כהן. אני לא יודע אם אתה ער לזה, אבל מה שאתה עומד לקבל לידך זה לא משרד כלכלה כפי שהכרנו אותו, כפי שהוא היה צריך להיות, אלא רסיסים כלשהם שנשארו מחלוקת השלל מסיבות שאף אחד לא יודע למה. לפני כמה חודשים ראש הממשלה לקח אחד מהתיקים הרבים שהוא מטפל בהם, ואני מתכוון, למי שלא הבין, לא תיקי החקירה.

אני מתכוון לתיקים המיניסטריאליים שהוא מחזיק בהם בשפע. הוא החליט לחלק את משרד הכלכלה, בלי שום היגיון, בלא שהתייעץ עם אף אחד, בלא שאכפת לו בכלל מהתכנים של משרד הכלכלה. משרד הכלכלה הוא אחד המשרדים החשובים במדינת ישראל,

לרווחה של עובדי ישראל, לצמיחה, לתעשייה. מישהו חושב שזה נכון מה שקורה? שפעם זורקים כמה עצמות לשר הרווחה ופעם לידידי אלי כהן?

אתה ראוי לזה, אבל אתה לא ראוי שיעשו לך כזה עוול. לוקחים רסיסים כאלה וזורקים כלאחר יד. לא ככה צריך לקבל החלטות במדינת ישראל.

ראש הממשלה, לצערנו הרב, עסוק בתיקים אחרים, תיקי חקירה. הוא כל כולו בתוך זה. אני מבין למה הוא כל כולו שם, אבל ככה אי-אפשר לנהל מדינה. רבותי, זה יותר מדי רציני מכדי שמשרדי ממשלה יהפכו לכלי משחק של אדם אחד, של ראש ממשלה, שראשו כל כולו במקום אחר. נמצאים כאן בקהל גם נציגים ואורחים ממגזרים מסוימים בחברה הישראלית, מהמגזר הדרוזי וכו'. אנשים שתורמים את חלקם נאמנה למדינת ישראל. ומה התבשרנו? שכנראה בגלל עיסוק היתר בתיקים אחרים מתכוונים לעשות פעולות עוינות כנגד ציבורים נאמנים למדינת ישראל, ואוי לנו שזה הגורל שנגזר עלינו. אז אני רוצה להגיד לחברי הכנסת הנכבדים שאני באמת מכבד אותם ומאחל להם הצלחה. לא לזה פיללנו. אני בטוח שלא לזה אתם פיללתם, ואני מקווה שיבוא לזה סוף למען כולנו.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אראל מרגלית,

עאידה תומא סלימאן, ואחריה, חבר הכנסת יאיר לפיד. בבקשה, אדוני. תודה רבה. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אף שאין לי אמון בממשלה של בנימין נתניהו, אני רוצה לברך את חבר הכנסת אלי כהן על זה שהוא ממונה להיות שר הכלכלה. אני חייב לומר שאלי כהן, הייתה לי הזכות להיות חלק מוועדת הרפורמות של המגזר הפיננסי ולראות איך האיש הזה עובד באומץ נגד הגורמים החזקים ביותר במדינת ישראל, שזה הרבה מאוד פעמים הבנקים, למען התחרות, למען העסקים הקטנים ולמען רווחתם הפיננסית של אזרחי מדינת ישראל. הוא מהקואליציה, אני מהאופוזיציה, ואני אומר לכם את זה בפה מלא. לכן אני מברך אותך ואני מאחל לך בהצלחה. אמר חברי חבר הכנסת טרכטנברג שרוקנו ממשרד הכלכלה חלק מהתוכן שלו, אבל בתוכן שנשאר יש הרבה מאוד עבודה,

כחבר אופוזיציה, אתן לך תמיכה, למרות שבממשלה הזאת יש לי אמון מועט מאוד. חברי איוב קרא, אתה התחלת לעשות עבודה טובה כשר לפיתוח אזורי, ואני לא מבין למה לקחו לך את התפקיד הזה ולא נתנו לך להמשיך לעבוד. העניין הזה של תפקיד של שר בלי תיק, שעולה ארבעה מיליון שקל, זה דבר שלדעתי הוא בזבוז, הוא לא נכון. היו צריכים להשאיר אותך במשרד שבו עשית את העבודה שלך. ואם לצחי הנגבי רצו לתת תפקיד של שר, היו יכולים לתת לו את תפקיד שר התקשורת. דרך אגב, הוא פנוי והוא חייב להתפנות על-ידי מי שמחזיק אותו, בגלל החקירות. שר בלי תיק זה אתנן משונה מאוד דווקא לחבר בחברה הדרוזית. ואני רוצה להגיד שזה לא יעזור להסתיר את העוול הנורא שעושים כלפי העדה הדרוזית בימים אלה, כמו שעשו בקלנסווה וכמו שעשו עם הבדואים בנגב. זה לא שצווי ההריסה שיש נגד חלק גדול מהבתים הם לא באיזה מקום צריכים להיות נדונים, וזה לא שלא צריך להגיע להסדר, אבל יש עכשיו 13 צווי הריסה נגד בתים בעדה הדרוזית. חלק מהם בתים של משפחות שכולות שנלחמו על ביטחון מדינת ישראל. אז אני רוצה לומר לכם שכאזרח ישראלי וכמי שהיה אתם בצבא ושלחם אתם שכם אל שכם: העדה הדרוזית עושה דברים גדולים למען ביטחון ישראל על הגנת מדינת ישראל, אבל אי-אפשר להתעלם מזה שצריך את השותפות הזאת גם כשמשפחה צעירה רוצה לבנות בית, כשרוצים פרנסה וכשרוצים לדעת שאפשר לגדל משפחה בכבוד במדינת ישראל.

גם פה צריכים שותפות, ולהתנפל על העדה הזאת, זה להדליק אש במדינת ישראל, תודה רבה לך, אדוני. אש במדינת ישראל.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת יאיר לפיד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, צר לי על העובדה שהצעת החוק הזאת מחברת את שני התפקידים. חבר הכנסת כהן, אילולא ההצעה הייתה מחוברת הייתי מצביע בעד המינוי שלך לשר הכלכלה, אף שאני חושב שזה מנוגד למדיניות הממשלה למנות אנשים שמתאימים לתפקידם. אבל אתה יודע גם שעון עומד, אני חושב שאתה האיש הנכון, אני חושב שיש לך הכישורים, אני משוכנע שתעשה עבודה טובה. הכלכלה הישראלית זקוקה לך. אנחנו בפתחה של המהפכה התעשייתית הרביעית. אתה מכיר את זה טוב ממני. חבר הכנסת קרא, אתה יודע, אני מעריך ומכבד אותך, לצערי אותך אני לא יכול לברך בגלל התפקיד או בגלל חוסר התפקיד. הרי מה זה שר ללא תיק? שר ללא תיק זה אדם שיש לו אוטו של שר, לשכה של שר, תקציבים של שר, מקורבים של שר ומינויים של שר. רק דבר אחד אין לו, עבודה. זה לא איזה עלבון חלילה שאני מטיח במישהו, זה מה שאומר החוק. אם אתה שר ללא תיק, אין לך עבודה, אתה בא למשרד ואז אתה חוזר הביתה. הדבר העצוב הוא העובדה שהממשלה אפילו לא מסתירה את זה. אתה לא מזהה אפילו שבב של מבוכה בממשלת ישראל בזמן שהיא ממנה מינויים ריקים מתוכן של תפקידים לא קיימים. כי הם אומרים: הכול פוליטיקה. אין דבר מלבד הפוליטיקה, אין מטרה לפוליטיקה מלבד היותה הפוליטיקה של עצמה. זו חרפה ובושה וצר לי שאנשים טובים משתפים עם זה פעולה.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, בבקשה. בבקשה. אני יודעת שמצופה מאתנו בעת הזאת כאופוזיציה לבוא ולתקוף את הממשלה על המהלכים שלה, אבל אני רוצה דווקא לדבר על החשיבות של מינוי שר למשרד הכלכלה. חברי חבר הכנסת אלי כהן, אני חושבת שכל מי שקורא את הנתונים, למרות ההתפעלות שלנו מיחס חוב תוצר שהוא הנמוך בכל הזמנים כנראה, 61% או משהו כזה, נדמה לנו שהצמיחה במדינת ישראל היא במצב נהדר, אבל כשאנחנו נוסעים למפעלים, כשאנחנו רואים את מצבם של העסקים הקטנים במדינת ישראל, אנחנו יודעים שלכלכלה הישראלית הרבה, הרבה, הרבה זמן לא היו אבא ואימא, וזאת האמת לאמיתה. אני אומר לכם מדוע, כי בסופו של דבר הצמיחה כיום במדינת ישראל מאפשרת לנו בקושי לממן את העלויות של הגידול באוכלוסייה. זאת האמת. אין פה שום בשורה. אותה חדשנות שמאפיינת בצורה מדהימה כל כך לאורך שנים את מדינת ישראל, לאט-לאט נעלמת. קראתי חלק מהתוצרים של הוועדה במשרד האוצר שעוסקת בפריון, כבר אנחנו רואים שלתעשייה, בואו לא נממן מכונות ובואו לא נתעסק בהכשרת עובדים כי זה לא מה שחשוב, ובואו נייבא עובדים מהנדסים.

אדוני השר לעתיד, חבר הכנסת אלי כהן, אחד הנושאים שעסקתי בו, שאלת ייבוא המהנדסים למדינת ישראל, כשיש כאן אנשים בלתי רגילים במדינה הזאת, שנפלטים משוק העבודה בגיל 40 ואף אחד לא דואג להחזיר אותם. אז נכון שהיום זה לא לגמרי במשרד הכלכלה, אלא עבר למשרד הרווחה במסגרת החלק של העבודה, של התעסוקה, אבל אני אומרת לכם, אני באמת באמת מודאגת מהכלכלה הישראלית. כלכלה שבה המגזר הערבי, הדרוזי,

לא שותף בשוק העבודה, המגזר החרדי מנסה, משווע להזדמנות אמיתית. אנחנו יכולים לייצר שינוי. אני קוראת לאוכלוסיות האלה "האוכלוסיות השקטות". החרדים והמגזר הערבי, רבים מדברים עליהם, אבל יש כאן קבוצות ענקיות שנמצאות מחוץ לשיח התעסוקה, והן מיליון העולים החדשים הבאים של מדינת ישראל. זה מה שאנחנו צריכים לחפש כדי לבשר בשורה אמיתית לכלכלה הישראלית, לחברה במדינת ישראל, כי זה כמובן גם עניין חשוב מבחינה חברתית, חברי חבר הכנסת זוהיר בהלול. על-כן לאוכלוסיות השקטות האלה, אנחנו צריכים שיהיו להם אבא ואימא שמבינים את החשיבות של העניין הזה ומשלבים אותם בתוך שוק התעסוקה הישראלי ובעקבות זאת גם בחברה הישראלית. אני לא אוהבת את המשחקים שהממשלה עושה, שר לפה,

מפרקת,

כל הדברים האלה, פעם לגו, פעם פליימוביל, כל פעם אנחנו בוחרים משחק אחר, אבל בסופו של דבר משרד הכלכלה צריך שר, ועל כך אני, גם בנסיבות האלה,

ומברכת מראש את חברי חבר הכנסת אלי כהן.

תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת איל בן ראובן, ואחריו, חבר הכנסת עיסאווי פריג'.

כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, חברי, אחי בשנותי הארוכות בצה"ל, בני העדה הדרוזית, אני כל כך שמח בשמחתך, איוב קרא, ובשמחת בני העדה, ובשמחתך, חברי אלי כהן, ואני, מהיכרותי אתכם, אתם ראויים לכך. ואני רוצה לתת לכם עצה קטנה, שמסתכמת במושג "סוף מעשה במחשבה תחילה", גם אם לא תסכימו אתה לגמרי. תראו, רעיון שתי המדינות, שיקרה מתישהו, פלוס, מינוס, בצורה כזו או אחרת, זו הדרך היחידה שתאפשר לנו להתקיים כמדינה יהודית דמוקרטית. ובתוך הרעיון הזה יהיו גושי ההתיישבות, בתוכם מעלה-אדומים, חלק ממדינת ישראל. ואני תוהה, כמה מאמצים לא חכמים, בלשון המעטה, משקיעים כמה חברי ממשלה, חברי כנסת, בעתיד הנכון והכל-כך חשוב הזה, קידום חוק ההסדרה, ועכשיו קפיצת הראש ההזויה הזאת לסיפוח מעלה-אדומים. אכן, נשיא חדש בארצות-הברית, נשיא שמושגי היסוד שלו בשלב זה במדיניות חוץ בכלל ובהבנת המזרח התיכון הם כנראה לא רחבים מדי, ואני מקווה שיהיו יותר רחבים בעתיד. זו הזדמנות לנסות ליצור אתו ציר תנועה נכון, שיוביל לעתיד של שתי מדינות במרחב, ולהשתמש בהתקדמות בציר הזה לקידום תיקונים משמעותיים בהסכם הרע עם איראן, לקדם רעיונות נכונים במערכת שמתפתחת בסוריה ובמאבק מול הטרור באזורנו. ומה אתם עושים, השר בנט והקופצים לבריכה שעדיין אין בה מים? אתם רוצים לסחוב אתכם לשם מנהיג עולם,

אם יקפוץ אתכם לבריכה, לא ברור איזה מחיר נצטרך לשלם לרפא את הנזקים שניצור.

כמו שאמרתי, מציע לכם להשתמש במשפט "סוף מעשה במחשבה תחילה"; זה הזמן לבנות עם הנשיא החדש את רעיון שתי המדינות, תוך חיזוק רעיון גושי ההתיישבות, תוך חיזוק רעיון בקעת-הירדן וירושלים על שכונותיה היהודיות בשליטה ישראלית, בניית מערך אזורי בשיתוף סעודיה, ירדן ומצרים, בניית תמיכה בין-לאומית ביצירת גבולות בטוחים למדינת ישראל תוך פרידה ממושג הכיבוש בשטחים לא לנו שהודבק לנו ולא מתאים לנו.

ראש הממשלה, שאני רואה את אלה שמקיפים אותך חוגגים על שינוי בממשל האמריקני. נשיא חדש, שלפחות בשלב זה הדבר הכי יציב במסע הבחירות שלו היה חוסר יציבות. זה הזמן לבנות רעיון שלם עם הנשיא החדש והממשל החדש, לעתיד טוב יותר,

לילדינו. ולסיכום, שוב, השרים החדשים, הרבה הרבה הרבה הצלחה.

חבר הכנסת פריג', בבקשה. אחריו, חברת הכנסת רויטל סויד. אדוני היושב-ראש, חברים, מכובדי השר, קהל אורחים נכבד, חברינו בני העדה הדרוזית, אהלן וסהלן (אומר בערבית: ראשית, מזל טוב על השר, אבל ברצוני לומר כמה מילים, ואל תיקחו אותן

אדוני היושב-ראש, היום, זה לא סוד שבמדינת ישראל בימים האלה נסללות שתי אוטוסטרדות אוטוסטרדת 1000 ואוטוסטרדת 2000. לפי הניתוחים, ולפי כל מה שאנחנו שומעים, האוטוסטרדה תיגמר בכביש ללא מוצא, ידאגו למצוא לה, ואוטוסטרדה אחרת תיגמר בתהום. איזו מהן, 1000 או 2000, 1000 גובר על 2000 או 2000 גובר על 1000, ימים יגידו, אבל תהיה תהום. אני, איך אני מונע ואיך אני חושב לשנות כיוון ולהימנע מהקטסטרופה? אז יש לי שני כיוונים, א. למצוא אויב מבית, האויב הוא כאן, הערבים, האויבים. נתחיל ונשחזר ונחדש את תהליך ההסתה נגדם, וזה יעבוד. ישכחו ממני. יש אויב, נסית נגדו. כוחותינו הרסו 11 בתים לערבים. נתחיל. אבל לא נסתפק בכך, צריך גם לחזק את הבית מבפנים, את הממשלה. כמה שרים יש, אדוני היושב-ראש, בממשלה?

עכשיו אני צריך לשלם אתנן פוליטי עוד שני שרים. אחד השרים, יש הסכמה קואליציונית לגבי השר אלי כהן, עמיתי, רואה-חשבון, שאתה ראוי, ומאחלים לך הצלחה. אבל האתנן הפוליטי, ידידי איוב, מה לעשות,

ראש הממשלה יש לו אמירה, אתה זוכר אותה, ידידי פרי, לא היה כלום ולא יהיה כלום. הוא טוב בזה. אז גם יהיה שר ללא כלום, כלום סמכויות, כלום אחריות, כלומניק, שר, שיהיה שר. למה? אני צריך את האצבע שלו בממשלה, אני צריך לשלם אתנן פוליטי. היה לפני שבועיים, תקשיבו, האימפריה מתפוררת, לפני שבועיים אישרו את חבר הכנסת חזן לסגן יושב-ראש הקואליציה, בניגוד לדעתו של דוד ביטן, היושב-ראש, שהוא כועס, רצה להיות שר, ידידי, ולא נתנו לו. הוא כועס, הוא לא נמצא, תודה רבה. לא, אני מסיים, אדוני.

אני מסיים, בבקשה. רק תן לי, את הפיניש עוד לא,

אתה תדבר כמו כולם.

משפט אחרון. אז נתנו את סגן השר בניגוד. התשלום, בשפה הפוליטית שלנו נקרא שוחד פוליטי. מפלגה, וראש ממשלה שמתקיים על אתנן ושוחד פוליטי לא ראוי לכהן ראש ממשלה, ועדיף שעה קודם.

חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, השר, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת אלי כהן, אני רוצה לברך אותך.

בקרוב מאוד תהיה שר הכלכלה, ואין לי ספק שכמו שעשית חיל כיושב-ראש ועדת הרפורמות, תעשה חיל גם כשר, ואנחנו בוודאי נהנה ונתברך בך. ולך, חברי חבר הכנסת איוב קרא, ולכם, נכבדי העדה והשיח' מואפק טריף בראשם, אין ספק שזהו יום חג, אין ספק שזהו יום גדול, שמנציח את ההיסטוריה המשותפת, היסטוריה שבה אנחנו יודעים שאנחנו צועדים כברת דרך משותפת יחדיו, העדה הדרוזית, החברה הדרוזית חשובה, והיא חלק ממדינת ישראל, בכל המישורים. יש הקשר ההיסטורי, הקשר התרבותי, הקשר הכלכלי והקשר החברתי, ואין יותר ברור מאשר שאין רק חברי כנסת מבורכים, ונמצא פה גם חברי חבר הכנסת אכרם חסון, וחבר הכנסת עמאר, שלא נמצא כאן, והחלמה מהירה, אלא גם לך, חברי חבר הכנסת איוב קרא, מן הראוי שיהיה שר. חבל שזה אירוע חריג, זה צריך להיות אירוע שבשגרה, במדינת ישראל, בממשלת ישראל, יש שר ששייך לחברה הדרוזית.

שותפות הגורל הזאת, והעובדה שאחים אנחנו, ולוחמים יחד למען ביטחונה של מדינת ישראל, ולמען החיים יחד על האדמה שאנחנו כל כך אוהבים, גם אתם וגם אנחנו, צריכה לבוא לידי ביטוי בהרבה מאוד מישורים, צריכה לבוא לידי ביטוי בשוויון הזדמנויות, בשוויון בתעסוקה, בשוויון חברתי ובשוויון גם במגזר הציבורי.

כעורכת-דין לשעבר, מייחלת ליום שתהיה גם שופטת דרוזית ראשונה. אני מייחלת ליום שבו במגזר הציבורי יהיה שוויון בין ישראלים מהחברה הדרוזית וישראלים יהודים, בדיוק באותה המידה. לפני כמה חודשים חווינו חוויה מטלטלת כשבית בחורפיש, בית של חייל שבדיוק באותה העת היה בחברון,

ואני אומרת שברית דמים ושותפות גורל נמדדים לא רק בשדה הקרב, נמדדים גם בחיי היום-יום, ולא להבין, שלא לטעות, אני נגד כל דרך וצורה שהיא של לעבור על החוק, וכל דרך וצורה שהיא שפועלים בניגוד לחוק. אבל כאשר אנחנו מדברים על אנשים שבכפרים שלהם במשך 20 שנה לא הייתה תוכנית מתאר מעודכנת, ואנשים שבונים על הבתים ועל אדמה פרטית שלהם, ואף שהם פועלים,

אני ממש מסיימת, ממש מסיימת. הם בונים על אדמה פרטית שלהם, כשאין תוכניות מתאר, וחלקם גם חיילים בצה"ל. לא יכול להיות שיבואו ואת הבתים האלה יהרסו. ועכשיו, ברגע הזה, אני קוראת גם לראש הממשלה, ולכל מי שהוציא את אותם 20 צווים, לא ליישם אותם, כי אנחנו צריכים להסתכל לא רק על העבר, אלא בעיקר אל החיים המשותפים לעתיד.

חבר הכנסת עמר בר-לב, אינו נוכח. חבר הכנסת זוהיר בהלול. אחריו, חברת הכנסת תמר זנדברג. בבקשה, אדוני.

הבנות, עיסאווי פריג', חברי הטוב, אל תדאג, הכול מסודר. בבקשה, כבודו. שלום לכם, חברות וחברי הכנסת, מן הדין, מכוח הג'נטלמניות, לתת לשני המיניסטרים הבאים הזדמנות, ואני חושב, אולי בניגוד לכמה וכמה חברים כאן, שלאלי כהן הפרפקציוניסט יש היתכנות גדולה להצלחה. תבורך וצא לדרך. ולחברי ורעי איוב קרא יש גם כן היתכנות להצלחה, מכיוון שמדובר בבולדוזר של אופרציות באופן המדהים ביותר.

לדרך צלחה. אלא מאי? אתם נכנסים למים עכורים. שניכם עם כוונות טובות, אבל המציאות תטפח על פניכם, מכיוון שראש הממשלה שתעבדו תחת מטרייתו הוא ראש ממשלה מסיתן, וגם גזען. במסכת אבות, גבירותי ורבותי, נכתב: "על דאטפת אטפוך וסוף מטיפייך יטופון". מה הסיפור של מסכת אבות? מספר הלל, באתוס היהודי יש בית הלל ובית שמאי, הלל הוא בדרך כלל סובלני ומקל ובית שמאי הוא הגרזני

סליחה, אולי לא תאצ'ריסטי, מעבר לזה. הסיפור הוא שמצאו גולגולת בנהר, גולגולתו של אדם שרצח אדם אחר, אבל גם זה שרצח את זה שגולגולתו נמצאה בנהר, גם הוא נהרג וחוסל, משום שהעבירה היא דו-צדדית.

אני ניסיתי, כבוד השופט הנכבד, הדרוזי רם הדרג שנמצא ליד השיח' מואפק טריף, אחד מהגדולים באומה הדרוזית, אתה אולי תמצא באמת משפט אחר או דימוי יותר מדויק, אבל בערבית מאוד עממית אני מצאתי: (אומר בערבית: מי שחופר בור לאחיו ייפול לתוכו.) בנימין נתניהו לוקח אותנו לגיהינום. בנימין נתניהו וחבר מרעיו הם גזענים, והם אינם ששים אל מה שנקרא הערכים של זכויות אדם בישראל. הם רודפים את המיעוט הערבי כאילו מדובר בדמוניזציה בלתי נתפסת. אתם, איוב ידידי ואלי ידידי, תיכנסו לביצה מדממת, ביצה מלבלבת של גזענות ושל הסתה. אני מאוד מקווה, מעבר לעובדה שאני מאחל לכם הצלחה ובטוחני שדרככם מנותבת ומתועלת ומבויתת להצלחה, שתוכלו לעמוד כמגדלור של מוסר ושל זכויות אדם מעבר לתפקיד הספציפי שלכם, כי או אז תיזכרו לעד כאנשים שתרמו למוסר היהודי ולמוסר הערבי במדינת ישראל. תודה רבה, אדוני. אני מזמין את חברת הכנסת תמר זנדברג, ואחריה, את חברת הכנסת מיכל רוזין ואת חבר הכנסת מיקי רוזנטל.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בשבוע שעבר התרחש כאן, במדינת ישראל, אירוע שבעיני הוא אחד האירועים הקשים, חסרי התקדים והמכוננים בתולדות מדינת ישראל, ואני מדברת על האירועים באום-אלחיראן, ואני רוצה להגיד עליהם שני דברים: 1. לעניין האירוע עצמו. עומד כאן חבר הכנסת איימן עודה, שעדיין פצוע בראש, ומאחלים לך רפואה שלמה, אבל קודם כול, האירועים עצמם, והאופן הקל באופן באמת בלתי נסבל שבו אפשר פשוט להגיד כל דבר, לשחרר כל גרסה, לראות אותה אחר כך הולכת, משתכתבת, משתעתקת ומגלגלת את עצמה בכל מקום, כאשר הקשר בינה ובין המציאות הוא פשוט קלוש עד לא קיים. אני באמת חושבת שזה דבר, אומנם אנחנו בעידן של fake news ופוסט-אמת, אבל באמת שווה להתעכב על זה עוד רגע אחד ולהגיד את הדבר הברור והבסיסי, שמגיעות לנו משטרה וממשלה שמוסרות לציבור דיווח אמין ואמיתי, שאנחנו יכולים לסמוך עליו, ולא הפרחת שמועות שמונעות על-ידי אינטרסים פוליטיים מצד אחד וכסת"ח וניסיונות טיוח מצד שני. אני רוצה לחזור כאן על קריאה נורא נורא ברורה שאני חושבת שצריכה לצאת מהבית הזה, באמת בלי שום שיוך פוליטי, להקמת ועדת בדיקה, ועדת חקירה ממלכתית, שתבדוק את האירועים, מה קרה שם בדיוק, על סמך ניתוחים ונתונים ומידע מקצועי ומהשטח, ולא על סמך הפרחות, על סמך גזיר עיתון. מגיע לנו לא פחות מזה, לא פחות מזה, כדי שקודם כול נוכל לסמוך על רשויות אכיפת החוק, השלטון והממשלה. אבל אני כן רוצה להגיד עוד מילה, והיא אולי הדבר החשוב בהקשר של אירועי אום-אלחיראן, כי אום-אלחיראן כיישוב, כשם, הפכה לסמל לא רק באירועים שקרו שם בשבוע שעבר, ובמהירות הזאת ששחררו את אותו "פיגוע לאומני" שככל הנראה מסתמן שהיה תאונה שגרמה בסופו של דבר להרג של שני אזרחים או של אזרח ושוטר. אום-אלחיראן הפכה לסמל, כי זה מקרה נדיר ויוצא דופן בדמוקרטיה, לא רק הישראלית, בדמוקרטיה העולמית, שבה מדינה דמוקרטית לוקחת אזרחים מסוג א', מפנה אותם כדי ליישב במקומם אזרחים מסוג ב', כאשר כל ההבדל בין סוג א' לב' זה קבוצה אתנית, זה גזע. זה, חברות וחברים, הסיפור של אום-אלחיראן, יישוב שדחפורים מפנים את תושביו הבדואים כדי להקים במקומו גרעין תורני יהודי. מישהו יכול להסביר דבר כזה? מישהו יכול לתרץ את העוול המוסרי ההיסטורי הזה ולהסביר לנו למה? למה צריך לקרות דבר כזה? ועל הרקע הזה, אדוני היושב-ראש, צריך לראות גם את האירועים שקרו בשבוע שעבר, כי כשיש עוול מוסרי כל כך בלתי נתפס, כל הניסיונות להצדיק אותו ולתת לו תוקף מוסרי לא יצלחו וסופם להיכשל,

ולצערנו הרבה גם באלימות.

חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה, גברתי.

הכנסת זנדברג - שכמובן הסכמתי עם כל דבריה, אני חייבת לומר שגם ממחקרים פנימיים של המשטרה שפורסמו אנחנו רואים ירידה משמעותית מאוד באמון הציבור במשטרה. האמון של הציבור נפגע לאורך השנים, חלק מכך באמת נובע מאי-יכולתה של המשטרה לתת באמת מענה למצוקות, לתלונות, לחקירות כאלה ואחרות. אבל הרבה מכך נובע גם מהתייחסות המשטרה למיעוטים במדינת ישראל. ואולי חבל שיצא מפה חבר הכנסת איוב קרא, שעומד להיות שר, מכיוון שאחת הסיבות לירידה באמון הציבור במשטרה היא היחס שלה למיעוטים בחברה הישראלית ולקבוצות מיעוט, כמובן, האוכלוסייה הערבית, דרוזים, בדואים. דיברנו בעבר כמובן גם על אתיופים, חרדים, כל קבוצה שהיא קבוצת מיעוט, בסופו של דבר סובלת מבריונות משטרתית,

גם מתנחלים לא פעם, סובלת מבריונות משטרתית והתנהגות לא שוויונית. התחושה של אמון הציבור שהמשטרה אכן נותנת את אותו מענה והיא עיוורת לצבעים, והיא עיוורת לעמים, והיא עיוורת לשוני בין קבוצה אחת לאחרת ובין אדם אחד לאחר, פשוט לא קיימת יותר בחברה הישראלית. מה שקרה עכשיו באום-אלחיראן, והטיוח, וההכפשות וכבר הקריאות של הפוליטיקאים שמעמידים לדין את חברי הכנסת מהרשימה המשותפת, כי זה הכי קל, זה הכי פשוט להסית, הפרד ומשול, אנחנו מסיטים את הדיון על חברי הכנסת ואיך הם הסיתו את האוכלוסייה ואנחנו כמובן טוענים שחבר הכנסת עודה נפגע מאבן מהמפגינים ולא,

מהמשטרה. כל הטיוח הזה, וכמובן הסרטון שיצא כאילו מדובר באיזו תעמולה בסוריה של השלטון אל מול האזרחים, כל זה פוגע בסופו של דבר, מעבר לכך שפוגע באמת, פוגע באמון הציבור במשטרה. ואמון הציבור במשטרה הוא אחד מהיסודות החשובים ביותר במשטר דמוקרטי. הוא חשוב, כי חשוב לנו שיתייחסו למשטרה כמשטרה של העם, של מי שנמצאת שם בשביל לשרת את העם, ולא משטרה שמשרתת את השלטון. לצערי הרב, המשטרה שלנו הופכת להיות משטרה שמשרתת את השלטון ולא את ציבור האזרחים והאזרחיות בישראל.

תודה רבה, גברתי. עודד פורר, חבר הכנסת, אחריו, מיקי רוזנטל.

חביבי. אנחנו, בשקט, אתה מפריע לו.

יש לי הרבה מה להגיד על האמירות שנאמרו כאן

לטובת מה שהיא נועדה. היא נועדה לדיון בנושא של הודעת הממשלה על צירוף שני שרים לממשלה, וראשית, לברך את איוב שאני מכיר שנים רבות.

שהעובדה שמתמנה שר מהעדה הדרוזית לממשלה זה בסך-הכול דבר טבעי. אני מקווה שלא נצטרך לחגוג את זה כל פעם, זה צריך להיות משהו טבעי שיש שר מהעדה הדרוזית בממשלה. העדה הדרוזית הולכת אתנו שנים ארוכות יד ביד, כתף אל כתף, גם לוחמים אתנו בקרב ואין שום סיבה שאנחנו נצטרך להתרגש מהעניין הזה. אני מאחל לנו שלא נתרגש מהנושא הזה. אני רואה שחבר הכנסת כהן יצא, אבל אני כן רוצה לנצל את ההזדמנות ולברך אותו, כי העובדה שממנים שר כלכלה היא חשובה מאין כמוה. אני חושב שזו הייתה טעות שהממשלה התנהלה תקופה ארוכה מדי ללא שר כלכלה, ומונחות לפתחו של חבר הכנסת כהן כמה משימות קריטיות מאוד מאוד. הראשונה שבהן היא צמצום הרגולציה לעסקים, וכמובן משימה שטיפלנו בה גם כמחוקקים, ואין לי ספק שחבר הכנסת כהן ייקח אותה על עצמו, סיוע לעסקים הקטנים ולעצמאיים. בהקשר הזה הייתי רוצה לבקש ממנו לקדם בשיא המהירות את חוק צמצום ימי האשראי שנופל כנטל בעיקר על העסקים הקטנים ועל העצמאים. הנושא של דמי אבטלה לעצמאיים שלא נפתר, מונח לפתחו. אני חושב שאחריותו כשר כלכלה תהיה בהחלט לפתור את העניין הזה. אני מאחל לו שהוא יוכל להיות הקול של העסקים הקטנים והעצמאיים. כמובן שנוסיף לזה את התיקונים הנדרשים בחוק עידוד השקעות הון.

עוד מילה שאני חושב שאולי אתה תדאג, אני מבקש ביציע,

אני חושב שאולי אתה תדאג אל מול השר המיועד,

בשבתו כשר הכלכלה, אז אני חושב שעלה פה כבר כמה פעמים הנושא של אזורי פיתוח ופיתוח תעשייה דווקא באזור הכפרים הדרוזיים. אני חושב שזו משימה לאומית. זה מופיע בתוכנית החומש.

כשיש שר כלכלה, זה בתחום משרדו, מן הראוי שזה יקודם ואני מקווה שבאמת נראה כבר בשנה הקרובה את העניין הזה מיושם. בהצלחה לשניכם. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, אדוני. ואחריו, חבר הכנסת כבל, חבר הכנסת איציק שמולי, חבר הכנסת אחמד טיבי, ויעלה השר לסכם. בבקשה, אדוני. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אורחים מכובדים מאוד מהעדה הדרוזית, ברוכים הבאים לכנסת. תראו, אני מצטער שאתם, ביום שמחתכם, אלי כהן

יש איזו תבנית קבועה לנאומים פה. מצד אחד, אנחנו בהחלט מברכים אתכם על המינויים ומקווים להצלחתם. אתם חברים יקרים שלנו ובאמת אנחנו מקווים שתצליחו.

אחר, אתם מצטרפים לממשלה קלוקלת ואיומה, שאין לה זכות קיום יותר וזה כמובן מצער מאוד אבל זה הנושא המרכזי. אז אני מברך אתכם, ומצד אחר אני אומר לכם: אל תצטרפו לממשלה הרעה הזאת, משום שהממשלה הרעה הזאת היא רעה מהרבה מאוד סיבות, ולאו דווקא הפוליטיות, ולאו דווקא המדיניות שהיא מובילה, אלא קודם כול וראשית כול, הנורמות הציבוריות שהממשלה הזאת מקנה לציבור. ונורמות הן דבר חשוב מאוד. אנחנו נמצאים בבית המחוקקים אבל אי-אפשר לנהל מדינה בבתי-משפט וצריך לנהל מדינה על-פי מה שראוי ולא ראוי. והדוגמה שנותנת הממשלה הזאת היא דוגמה איומה ונוראית ואני רק אדגים את זה, בגלל הזמן הקצר, בכמה עניינים. בא השר ארדן לפני חודש וחצי, האשים ציבור שלם באינתיפאדת ההצתות, שלא הייתה ולא נבראה. ההבדל בין טיפש לחכם זה שחכם לומד מהטעויות של עצמו וטיפש ממשיך לעשות את אותן טעויות. השר ארדן הוא טיפש כי הוא עשה את אותו דבר גם באירוע הדריסה האחרון. עדיין אנחנו לא מבינים את טיבו ואני לא רוצה לקבוע מסמרות לגבי מה שאירע שם, אבל ברור שהקביעה הנחרצת של השר לביטחון פנים הייתה מבוססת על שום דבר ושום כלום, ושום ידע אלא רק על הסתה ועל המחשבה מה יהיה בפריימריז בליכוד ותו לא. או, למשל, חבר הכנסת אמסלם, הגאון התורן של הליכוד, ראש הממשלה משסה את מלחכי הפנכה שלו במשטרה ובפרקליטות, בנחקרים, שאמר אתמול,

יושב-ראש ועדת הפנים של הכנסת, שהוא אמון על הביקורת על המשטרה, שמי שבא למסור עדות במשטרה הוא מלשן והוא שטינקר. לא פחות ולא יותר. זה מה שהוא אומר בקולו והוא עוד מגן על זה, על השטות הזאת. הרי יש חוק במדינת ישראל והחוק קובע חד-משמעית שאם יש בידך מידע על עבירה שנעשתה במדינת ישראל, עליך ללכת למשטרה ולהתלונן. והאדם הזה, מילצ'ן, הלך להתלונן על ראש הממשלה ובמקום להגיד לו תודה, חבר כנסת במדינת ישראל, יושב-ראש ועדת הפנים אומר על האיש הזה שהוא מלשן ושטינקר. אלה מושגים של מאפיה, אלה מושגים של עולם פשע. לא של מחוקקים במדינת ישראל. ועוד דבר אחד אני אומר, אדוני ראש הממשלה תודה רבה. משפט אחרון.

אני לא יודע אם החשדות נגד ראש הממשלה יובילו לכתב אישום פלילי, אבל אני יודע דבר אחד, שכתב האישום הציבורי הוא חרפה למדינת ישראל. ראש הממשלה שמקבל מתנות במאות אלפים וחי על חשבון הציבור הוא פשוט לא ראוי, ולא ראוי שתצטרפו לממשלה שלו. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, לעונג לי לעלות לדבר כשאתה יושב-ראש הישיבה.

גברתי השרה, רשמת פרלמנטרית, שיח' מואפק טריף, שלום לך, אני מברך אותך בברכה גדולה, אותך ואת כל הקהל המכובד הזה,

אני רוצה לברך את חבר הכנסת איוב קרא מכל הלב,

מגשים את זה, הצליח לך בסוף, באמת יישר כוח. ולחברי אלי כהן, שאני מאחל לך מעומק לבי הצלחה, אתה לוקח על עצמך תפקיד מאוד מאוד לא פשוט, שאני מקווה, הפוטנציאל שמתקיים בתפקיד הזה הוא הרבה יותר גדול ממה שחשבו אלה שעמדו בו לפניך.

לצערי, אחד התיקים המרכזיים בממשלה הפך להיות תיק חורג, וצריך שהדברים האלה ייאמרו. אני מאוד מקווה ומצפה, שסוף-סוף, אחרי שנים רבות, תחזור לו תהילתו, שתצליח להשיב את תהילתו של המשרד. זאת גם הזדמנות לומר בהצלחה לחברתי רחל עזריה, חברת הכנסת רחל עזריה, אני מאחל לך,

בהצלחה, מעומק הלב,

אני מאחל לך הצלחה מכל הלב, את ראויה לכך.

אנחנו עושים הרבה דברים משותפים יחד, ואת באמת ראויה, ושמחתי מאוד על העניין הזה. אבל יחד עם זאת,

גם ביום השמח הזה,

אני אומר את זה לשני החברים המכובדים, זה יום שמח להם, יום שבו אתה מתמנה לשר זה יום שממלא אותך, זה יום שממלא את בני משפחתך, זה יום שממלא את הסובבים אותך, אני רק יכול לקוות שהשמחה שלכם תהיה קצרה, אנחנו נעשה כל מאמץ לעשות את זה,

נשתדל מאוד לגרום לכך שכהונתכם תהיה קצרה, אבל אני אומר לכם, באמת, יש רגע, להיות שר בממשלה,

לפעמים יש נטייה לזלזל, זה ואזיר, זה שר, זה הרבה מעבר לעניין הזה של הכבוד, אתה חלק מהשלטון, אתה חלק מתהליכי קבלת ההחלטות, אבל אתם נכנסים לממשלה, אני אומר את זה לכם, הגרועה ביותר שהייתה. יש בה כמה נקודות אור,

כל קוץ במדבר לפרח ייחשב. בסופו של עניין, אתה זוכר את המשפטים האלה, השר לשעבר מאיר כהן, בעצם זו ממשלה שאין בה כלום. אין בה כלום. זו כנסת שמי שמחזיק אותה זה השותפות הקואליציוניות של חבר הכנסת פרי. זה לא הליכוד, זה לא דוד ביטן, שחושב שנדמה לו שהוא מחזיק אותה, עם כל כתפיו הרחבות. בסוף בסוף זו ממשלה כושלת, כנסת כושלת, ואני באמת מצטער בשבילכם, גם האווירה לא משהו, כאן בתוך החדר, זה יום שבדרך כלל יש בו איזה סוג, אדוני היושב-ראש, ואני מסיים בזה, יום של התרוממות רוח,

ויש כאן עניין של דאון לא קטן.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת שמולי, ואחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני השר אופיר אקוניס, אתה עולה להשיב. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, כבוד השיח' מואפק טריף, ראש העדה הדרוזית, נכבדי העדה הדרוזית וכל הקהל היקר, אני עליתי לכאן בראש ובראשונה כדי לברך את חברי ושותפי חבר הכנסת אלי כהן, השר המיועד, שר הכלכלה. יש בי חלק אחד שהוא עצוב וחלק אחד שהוא שמח,

החלק שמח, שאני יודע שאתה האיש הנכון במקום הנכון, אני יודע, כאשר מדברים על מצוקה של עסקים קטנים ובינוניים, כאשר מדברים על עובדים בשכר נמוך, כאשר מדברים על לעשות ששוק התעסוקה שלנו יהיה באמת מקום שבו תוכל להתפרנס בכבוד ולהשתכר בכבוד, אתה האיש הנכון במקום הנכון, ואני סומך עליך במאת האחוזים. החלק העצוב זה,

אנחנו צריכים אנשים טובים גם בכנסת, ואתה אחד האנשים הטובים כאן, אנחנו מובילים כאן הרבה מאוד מאבקים יחד, ובראשם המאבק הגדול הגדול שלנו לביטול תאגידי המים, ואני מקווה שגם ממקומך החדש אתה תוכל לעזור לנו לדחוף ולתמוך בהצעת החוק, ואני מאחל לך הצלחה רבה. אני רוצה לאחל הצלחה גם לידידי חבר הכנסת והשר המיועד איוב קרא. קודם כול, אני מצטרף לאיחולים, סוף-סוף הגשמת את החלום, ואני באמת מאחל לך הצלחה בכל הלב.

כפי שאתה יודע יותר טוב ממני, יש גם אחריות נוספת, וזה ייצוג בממשלה, כפי שידעת לעשות גם כחבר כנסת, לא לתת לעניינים, לנושאים, להפקרות, להזנחה, שקשורים לאוכלוסייה הדרוזית, לרדת מסדר-היום. אני מסתכל עליך, השיח' מואפק טריף, ועל כל הנכבדים, ואני אומר לכם,

שיכול להיות שעכשיו בירכא, או בג'וליס, או בדאלית אל-כרמל, או בכל מקום אחר, יש בן-אדם צעיר, בגיל שלי, שמקבל פחות הזדמנות, שמקבל פחות חינוך, שמקבל פחות אפשרויות בשוק התעסוקה, זה לא רק המאבק שלכם, זה גם המאבק שלי. זה לא רק מאבק דרוזי, זה מאבק כלל-ישראלי עבור שוויון ועבור צדק, ואני מתחייב לכם, בעזרתו של השר המיועד, להמשיך להיאבק בבית הזה עבור שוויון הזדמנויות של כל אחד ואחת מבני ובנות העדה הדרוזית.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת טיבי, אחרון הדוברים, ואחריו, השר אקוניס יסכם.

היושב-ראש, אקוניס, שב,

אדוני היושב-ראש, (אומר בערבית: כבוד השייח' מוואפק טריף, זקני העדה הנכבדים,) אני אגיד בעברית. תן גם למיעוט להבין. הבטחתי לכם שכשאני אהיה בשלטון אני אנהג בכם באותו יחס.

אבל מעבר לזה, מעבר לפרגון האישי, אני רוצה להיות כן אתך ועם החברים שיושבים כאן. אמרתי בעבר, אסמע, עיסאווי, אמרתי בעבר (אומר בערבית: הסכת לדברי:

אחד לא עושה טובה לדרוזים.) אף אחד לא עושה טובה לדרוזים. "מערוף"

הממשלה הזאת היא אחת הממשלות הגרועות ביותר, אתה לא בדיוק נכנס לפיקניק, זו ממשלה גרועה, שחייה קצובים עד תום השנה הזאת, מסיבות מאוד לא משמחות. לא יהיה לך הרבה זמן להיות שר, אבל אני מאתגר אותך, מול כל האנשים האלה, לאתגר אחד, יש לך כנראה עד סוף השנה זמן להיות שר, עד תום כהונת הממשלה. אני אפרגן לך אם בתום הכהונה שלך, בתום כהונת הממשלה, יהיו פחות בתי-קברות ביישובים הדרוזיים, ויותר אזורי תעשייה, יותר מקומות עבודה, תשתית יותר טובה,

ובלי לחזור על ההריסה בחורפיש או על הריסות במקומות אחרים. צווי הריסה יש בכל היישובים הדרוזיים, כמו בכל היישובים במשולש, בנגב ובגליל. האמפתיה לדרישות של היישובים הדרוזיים ליוותה אותנו תמיד בעבודה הפרלמנטרית שלנו, גם כאן וגם בחוץ. תודה רבה, אדוני.

בכל פעם שאתה תביא הצעה לטובת היישובים הדרוזיים, אתה תמצא שאנחנו נתמוך בה,

נדמה לי שזאת האוכלוסייה שמתייחסים אליה בהכי הרבה כפיות טובה בארץ הזאת.

ולכן אני מאחל לכם הרבה הישגים, ואני מאחל לממשלה שתחיה כמה שפחות זמן, ואל תיקח את זה באופן אישי. תודה רבה, אדוני.

השר אופיר אקוניס יסכם בשם הממשלה.

תודה לך אדוני היושב-ראש.

וחברי הכנסת, נכבדי העדה הדרוזית, כבוד השיח'ים, חברים יקרים מכל רחבי הארץ שהגיעו לכאן, אדוני היושב-ראש, כדי להשתתף בשמחתם של השרים החדשים, הצפויים להישבע אמונים בעוד דקות אחדות. מניסיון אני אגיד לך, וגם אתה יודע, כי גם אתה הושבעת לשר: זה רגע מרגש מאוד מאוד בחיים. זה נורא מרגש. זה מרגש מאוד להישבע כחבר כנסת, אבל זה עוד יותר מרגש להגיע לממשלה. ואני מאחל כמובן הצלחה רבה לשני השרים. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת חסון, גבך הוא מאוד יפה וגם חסון, אבל זה לא מנומס לשבת עם האחוריים לדוכן הנואמים של הכנסת. לא אלי. אני פחות חשוב. הדוכן הזה אומר משהו, אדוני היושב-ראש, יש פה באמת התנהגות אנטי-פרלמנטרית מובהקת. חבר הכנסת חסון, נראה את זיו פניך. בהחלט. לא ראיתי בתקנון, זיו פניך הם יותר בסדר מאשר הצד האחורי. אני רוצה לומר לאחים שלנו, לאחים הדרוזים שלנו, שכרתו ברית דמים, אדוני היושב-ראש, ברית אחים, עם התנועה הציונית, עוד לפני קום המדינה החלה הברית הזאת. היא נמשכת. היא מתחזקת כל הזמן. הנה היום אנחנו מביאים את איוב קרא, את חבר הכנסת איוב קרא, אל שולחן הממשלה. זהו יום מרגש ויום משמח. ואת חבר הכנסת אלי כהן, גם הוא, אל שולחן הממשלה. אפשר לומר, אדוני, שזוהי התחלה חדשה. ובכל הכבוד לשרים החדשים, איוב, עידן חדש החל גם ביום שישי, בארצות-הברית ובעולם כולו. נשיא חדש, אדוני היושב-ראש, נכנס לתפקידו, וכולנו מברכים אותו בהצלחה גדולה. כולנו, אני מקווה, כולנו מברכים אותו בהצלחה גדולה. משום שראיתי, אדוני היושב-ראש, שיש כאן, גם בבית הזה, ובעיקר באולפני הטלוויזיה, אנשים שפחות אהבו את העובדה שדונלד טראמפ, נשיאה ה-45 של ארצות-הברית, נכנס ביום שישי אל הבית הלבן והוא ידיד אמת של מדינת ישראל. זה קצת קשה, קשה להאמין, אדוני היושב-ראש, שיש, גם באולם הזה, ובקרב סיעות האופוזיציה בעיקר, שבמקום לברך, לשמוח, שהנשיא החדש של ארצות-הברית רוצה, הוא רוצה, להעביר את השגרירות, את שגרירות ארצו, לירושלים, שמדבר פעם אחר פעם, ולא לצורכי קמפיין, על אהבתו לישראל, נתקל דווקא כאן, על-ידי כמה גורמים פוליטיים בהחמצת פנים. ועל-ידי מי? על-ידי מי, אדוני היושב-ראש? על-ידי אלה, אדוני ראש הממשלה, שאמרו רק לפני כמה חודשים או רק לפני שבועות ספורים שהממשלה אשמה בדרדור היחסים בין ישראל לבין ארצות-הברית. האופן הזה שבו משתנה העמדה, במהירות כל כך גדולה, זה דבר שקורה רק בישראל.

אדוני היושב-ראש, אנחנו שמחים ומברכים על ממשל ידידותי לישראל, שרוצה בטובתנו, שאמר כבר שנדרשים תיקונים בהסכם הגרעין עם איראן, שהצליח להוציא מפיו את הביטוי: "הטרור האסלמי הקיצוני", לאחר שמונה שנים שהביטוי הנכון הזה, לצערנו, קיים בעולמנו, ולהודיע שייאבק בו. אני מקווה מאוד, אדוני, שגם גורמי האופוזיציה ישימו בצד שיקולים פוליטיים וייתנו תמיכה בעניין זה לממשלה בישראל ולממשל החדש שבארצות-הברית. אדוני היושב-ראש, מובן שכמה מחברי הכנסת ניצלו, ובעיקר מן הסיעה הערבית המשותפת, אבל גם חברת הכנסת קסניה, נדמה לי, התייחסה לאירועים באום-אלחיראן, התיישבות בלתי מוכרת ובלתי חוקית, שהפינוי בה, ואני לא רואה שהיא נמצאת כאן. חברת הכנסת קסניה, היא דווקא נמצאת פה.

קוראים לה קסניה סבטלובה. חברת הכנסת, אמרתי. חברת הכנסת סבטלובה. חברת הכנסת סבטלובה, סליחה.

הדבר הזה נעשה,

רק שתדעי שהדברים, הפינוי נעשה בצו בית-משפט. במדינת חוק יש התיישבות בלתי חוקית והיא צריכה להיות מוסרת, לא בעלטה ולא בהסתר, אלא עם צווי פינוי מסודרים בדין ועל-פי חוק. ולצערנו, התערבות גסה ומיותרת, אדוני היושב-ראש, של כמה מחברי הכנסת של הסיעה המשותפת, הביאו להלהטת הרוחות, וכמובן לדריסתו למוות של השוטר ארז לוי, השם ייקום דמו. לעניין גודלה של הממשלה וגורלה, שמעתי, חבר הכנסת קרא המיועד לשר, שאמר חבר הכנסת טיבי שלא יהיה לו הרבה זמן להיות שר משום שהוא רואה בהתפרקותה של הממשלה. גורמים נוספים שכבר יושבים, ראש הממשלה, ומחשבים לאחור את קִצה של הממשלה. אני מזכיר להם, אה, הנה, את. את, למשל, חברת הכנסת מיכאלי. אני אומר לך, בכל הכבוד הראוי: את ספסלי האופוזיציה תחבשי עוד שנים ארוכות. שנים ארוכות. גם בכנסת הזאת, גם בכנסת הזאת יש לך עוד הרבה מאוד חודשים לשבת בספסלי האופוזיציה, לנסות לשכנע את הציבור, אדוני היושב-ראש, שדרכם המוטעית היא הנכונה, ולהיכשל פעם אחר פעם. הממשלה הזאת קיבלה אמון על-ידי רוב ברור של הציבור הישראלי, חבר הכנסת טיבי, והיא לא תסיים את דרכה כפי שאתה חוזה. לחבר הכנסת קרא יש הרבה מאוד זמן להיות שר בממשלה, וגם לחבר הכנסת אלי כהן. אני בוודאי לא מעלה על דעתי שאתה חושב שאתה,

תחשוב בכלל להיות שר בממשלה. זה ברור. זה ברור.

אז על זה הסכמנו. רק, עכשיו, לגבי כהונתו, רק ראש ממשלה.

אוקיי. הכיסא שלו.

אם כך, כסאו מובטח בצורה מוחלטת. ובכל מקרה, אדוני היושב-ראש, כמו בדמוקרטיה, הציבור בחר את הכנסת הזאת, את הרכב הכנסת הזאת, שבה הליכוד קיבל קרוב למיליון קולות. זה דבר שלא היה כדוגמתו, זו עובדה, לא היה כדוגמתו בתולדות מדינת ישראל. דבר שהביא את הליכוד למספר השיא של 30. חבר הכנסת קרא, אתה תהיה שר הרבה מאוד זמן, וגם חבר הכנסת אלי כהן יהיה שר הרבה מאוד זמן וכל השרים שיושבים מסביב. חבר הכנסת אמסלם יהיה יו"ר ועדת, אני לא יודע לגבי שרות. זה לא אני קובע. אני מאחל לך. אני מאחל לך. טוב לי איפה שאני. אז אני אגיד שהוא יהיה הרבה זמן יושב-ראש ועדת הפנים, על דעתו. ואתה, אדוני היושב-ראש, יושב ראש הכנסת העשרים. וכל גורמי, גם על דעתי.

גם על דעתי, גם על דעתך. בוודאי. וכל גורמי האופוזיציה, חבר הכנסת שמולי, גם אתה, תמתינו עוד הרבה זמן, הרבה מאוד זמן, ותחבשו את ספסלי האופוזיציה, כפי שקרא הציבור. אדוני, שמעתי התייחסות לגודלה של הממשלה. ובכן, בדקתי היטב את הדברים, בממשלה הזאת, עד הערב הזה, כיהנו 21 שרים ושרות. עם כניסתם של חבר הכנסת קרא וחבר הכנסת כהן לתפקידם, יהיו בממשלה 23 שרות ושרים, חברת הכנסת גרמן. המספר הזה כמעט, אני אומר כמעט, דומה לממשלה שאת כיהנת בה כשרת הבריאות, ובה היו, סליחה? לא, אני אמרתי שהחוק,

אני לא זוכר את הציטוט המדויק אבל החוק מאפשר בכנסת הזאת, משום שהחוק הזה הוא כרגע לא הפך לחוק-יסוד, אלא רק עד סוף כהונתה של הכנסת הזאת, ובעצם מספר השרים בפועל איננו מוגבל, אבל הוא מביא אותנו, חברת הכנסת גרמן,

ל-23. כלומר בשר אחד,

יפה שאת זוכרת את נאומי בחוק המשילות, ואת הדברים שאני אמרתי,

אני מודה גם לאורחים ביציע, אני מודה בפניהם, אדוני היושב-ראש, שחברת הכנסת גרמן הצליחה להפתיע אותי, זה לא קורה לי הרבה, זכרה את הנאום, זכרה את הדברים, אפילו באילו נסיבות. תשמעי, אני באמת, זה אומר שאת מקשיבה לי. אנחנו נוהגים להתכנס ולהקשיב יחד לנאומים שלך. חבר הכנסת מרגלית, קודם כול, אחר כך מעבירים את זה לילדים,

זה כמו ברדיו,

קודם כול, אני מודה לך, ב. אני מקווה שהנאומים טובים בעיניך. חן חן, ואני גם מקווה שאתה משתכנע בסוף. ספרות טובה. ולא זולה, כמאמר השיר. ובכן, זה יפה.

אני מוכרח להגיד שחברת הכנסת גרמן הפתיעה אותי, זוכרת נאום מלפני שנתיים,

או קצת פחות, שנה וחצי.

ולצורך הטיעון, הממשלה הזאת, יהיה בה שר אחד יותר, לרגע זה, מאשר היה בזמן שחברת הכנסת גרמן בעצמה כיהנה בממשלה שבה כיהנו 22 שרות ושרים. ואם רוצים להחליף ממשלה, אדוני היושב-ראש, כמו בדמוקרטיה, או להחליף שרים, או לשנות את הרכב הכנסת, עושים זאת רק בדרך אחת, אין דרך אחרת. לדרך הזאת קוראים בחירות. ואני אומר לכם שבחירות אינן מתקרבות, לא תהיינה. לשמחתי, הציבור בחר את הממשלה הזאת בצורה כל כך נחרצת, והוא גם מרוצה מתפקוד הממשלה, ומתפקודו של ראש הממשלה, ואנחנו כאן כדי להישאר. אני מבקש מן הכנסת להביע, זה לא להביע אמון, זה להצביע בעד, זה לקבל את הודעת הממשלה.

לקבל את הודעת הממשלה על צירופם של חברי הכנסת קרא וכהן לממשלה, ולאחל לכם בשם כל הממשלה, אני מניח, וגם בשם חברי האופוזיציה, הצלחה גדולה מאוד בתפקידים החשובים שאתם נכנסים אליהם הערב.

אני מודה מאוד לשר אופיר אקוניס, שסיכם את הדיון בהודעת הממשלה. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, אבקש מכולם לשבת. מי שלא מעוניין להצביע יכול לצאת, אבל לא לעמוד באמצע המליאה. חברי הכנסת, אנחנו, כפי שהסברתי בהתחלה, נצביע בעד או נגד הודעת הממשלה. קיבלנו מן הממשלה הודעה אחת, על צירוף שרים לממשלה ושינוי בחלוקת התפקידים בין השרים,

מדובר בהצבעה אחת. מי שבעד אישור ההודעה יצביע מטבע הדברים בעד, מי שנגד, יצביע נגד. ההצבעה החלה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הודעת

בעד, 45, נגד, 33, אין נמנעים. הכנסת אישרה את הצעת הממשלה. (מחיאות כפיים) זה רק לחודשיים. תחשוב אם זה היה לשנה.

איוב קרא, בן עיזאת בן סלמאן קרא ווג'יה בת עדואן חלבי, זכרם לברכה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.

על ההצהרה) אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת אלי כהן להצהיר אמונים. (מחיאות כפיים) חבר הכנסת אלי כהן מיועד להיות שר הכלכלה והתעשייה. רק רגע, אדוני. (מחיאות כפיים) הסדרנים ילוו את השר איוב קרא למקומו ליד שולחן הממשלה. (מחיאות כפיים) זהו, זהו.

כן,

אדוני השר, תשב, תתרגל. בבקשה, חבר הכנסת אלי כהן. אני, אליהו כהן, בן דוד,

חברים, נא לשבת. אני מזמין את שר האוצר משה כחלון לדוכן, הוא ביקש להתערב בדיון כדי לברך את השר הטרי, חבר הכנסת אלי כהן. בבקשה. רק שנייה,

אדוני השר, לסדרנים לעשות את מלאכתם.

זהו, תם פרק מחיאות הכפיים להיום.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, איוב, עכשיו כשתכתוב את הספר שלך, בעזרת השם, תגיד: פעם ראשונה שקראו לי השר איוב קרא.

איוב קרא נכנס ב-1999 לכנסת, וב-2017 הוא שר. מברוכ, חביבי. השר אלי כהן, שיהיה לך בשעה טובה. חלקכם מכירים את אלי, חלקכם לא. כדי לנסות להבהיר איזה שר הוא יהיה, איך הוא יתנהל בתוך שר, ובאמת זה לא קל, אולי זה מהפעמים הבודדות שאני מזכיר את הסיעה שלנו, היינו צריכים לבחור שר,

לא היה קל, אבל את ההסברים האלה אני מסביר בסיעה, אני לא צריך פה במליאה.

ההיכרות שלי עם אלי התחילה ב-2003, וחשוב להסביר מאיפה הכרתי אותו, באילו נסיבות הכרנו, ובאיזו מפלגה. הליכוד משריץ כל הזמן, כולם פה. חוץ מהצד הזה, כולם היו בליכוד. ש"ס זה ליכוד, הבית היהודי זה ליכוד, ראש כולנו בליכוד. מי עוד יש? ליברמן.

הליכוד משריץ כל הזמן, כמו באקווריום. אבל נראה לי שיש בעיה עם,

הייתה לי הצעת חוק בתור חבר כנסת,

לא נעים לי לתקן את השר, אבל גם בצד הזה אני מזהה כמה שהיו בליכוד. אדוני היושב-ראש, אתה ידוע כהיסטוריון פוליטי, אני לא מתווכח.

אני מנסה לזהות, לא מצליח, אבל אולי. יואל, יואל. איפה יואל? לא משנה, אדוני ימשיך. אני מתנצל על ההפרעה. אז אני רוצה לתקן. אם כבר הזכרת את חבר הכנסת יואל חסון, שנינו התחלנו יחד, היינו עוזרים של עוזי לנדאו, סחבנו לו את התיק. אתה זוכר? זה היה. ב-2003, בתור חבר כנסת וחבר ועדת עבודה ורווחה, הצעתי, תראה איפה אתה ואיפה אני. הצעת חוק, גם אתה תגיע, בעזרת השם. רק סבלנות. סבלנות ואמונה, הכול מגיע, הצעתי הצעת חוק, ובה ביקשתי שדיירי הדיור הציבורי יקבלו דוד שמש.

הצעת חוק פשוטה לכאורה. במפלגה הקודמת שלי יש פריימריז, כמו שאתם יודעים, ואנחנו כל הזמן הולכים לבקר את החברים. זה פריימריז, חלקכם מכירים את זה. והייתה איזו ידיעה קטנה, ככה, בעיתון, בזנב, שחבר הכנסת משה כחלון הציע את הצעת החוק הזאת. באותו ערב הגעתי לחולון, לכנס עם פעילים, לספר להם כמה אני עושה, כמה אני פועל, צריך להיבחר עוד פעם, להוכיח את עצמך. ובמפגש הזה היה חבר תנועה בשם אלי כהן, חבר סניף הליכוד בחולון. ובסוף המפגש הוא ניגש אלי ואמר: תשמע, אני מצעירי הליכוד, הוא היה בן 30 ומשהו,

צעירי הליכוד זה לא כמו מפלגת העבודה, עד גיל 90. אצלנו 35, זורקים אותך. אז אלי אומר לי: תשמע, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה לתמוך בך, אני רוצה ללוות אותך. שאלתי אותו למה, הרי אנחנו תמיד חשדנים, אולי הוא רוצה ג'וב או משהו,

אז הוא אמר לי: אם אלה הדברים שאתה חושב עליהם בתור חבר כנסת, קדנציה ראשונה, חוק ראשון שלך זה דוד שמש לדיירי הדיור הציבורי, שכולנו יודעים מי הם, אני רוצה להיצמד אליך ולהיות אתך לאורך כל התקופה שלך בפוליטיקה. כשהתחלנו את הדרך,

לא ידענו שהיא תהיה כזאת ארוכה. וגם איך שחצינו גם איזה נהר. השר, אפשר לקרוא לזה מעכשיו מבחן הדוד-שמש. אתה תקרא לזה מה שאתה רוצה, מה אכפת לי. אני אומר לכם, ושם נכרתה הברית, החברות, והכרנו. אז ביקשתי ממנו להצטרף לכולנו, והוא ויתר על הרבה מאוד הכנסות, הוא הרוויח שם הרבה מאוד כסף, ואז אני זוכר, בפגישה האחרונה, שהוא היסס כן לבוא,

אמרתי לו: אלי, תשמע, המבחן של בן-אדם, איך שאני רואה אותו, כל אחד יש לו מבחנים, ערכים ומדדים, והסולמות שלו, המבחן של בן-אדם ערכי, בן-אדם מוסרי, זה בגיל 80 לספר לנכדים מה הוא עשה בשביל העם שלו, בשביל המדינה שלו, בשביל הציבור, ויכול להיות שאתה תעשה עוד 100,000, פחות 100,000,

אני לא נכנסתי למספרים. אבל אם אתה באמת רוצה לקדם את הנושאים שדיברנו עליהם, וחשבנו עליהם, וחלמנו עליהם, בוא תצטרף, אנחנו מקימים מפלגה חברתית, שתטפל בדברים האלה, ותעשה הרבה הרבה דודי שמש לדיור הציבורי. ומשם זה התחיל, ואני שמח שהיום אתה התמנית לשר הכלכלה של מדינת ישראל. זה שר שלישי בעוצמתו.

ואלי,

ואני באמת לא אקח פה את הזמן של האנשים, אין לי ספק שכפי שהיית,

עם אוריינטציה חברתית, עם הפנים לחלש, עם הפנים לאזרח, עם הפנים לציבור, אתה תיישם את זה גם שם. שיהיה לך בהצלחה.

אני כמובן מברך גם אותך, יש לנו גם חברות של הרבה מאוד שנים. אף פעם לא התמודדנו על אותה משבצת, כי אתה דרוזי ואני יהודי, אז באמת, אין לי ספק שהגיע הזמן שתגיע לאן שהגעת, שיהיה לך בשעה טובה,

תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לשר האוצר משה כחלון. אני מקווה שלא בכל החוקים גם נמחא כפיים היום. אני מברך בוודאי את שני השרים החדשים, איוב קרא ואלי כהן. מאחל לכם, בשם כל הכנסת, הצלחה בתפקידים שלכם. חברי הכנסת, אנחנו נמשיך בחקיקה. הצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז 2017, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. מכיוון שאלי כהן כבר לא יכול להציג חוקים בשם הוועדה, אנחנו נזמין את חבר הכנסת רועי פולקמן, אני מבין שהיום נבחר לראשות הוועדה, להציג את הצעת החוק. לאחר מכן יש סדרה ארוכה של הסתייגויות.

אדוני היושב-ראש, הוועדה אצלי כרגע בפיקדון זמני עד שתעבור לחברת הכנסת עזריה. אז קודם כול, תודה. זה מרגש פעמיים, להציג את החוק הזה בשם השר אלי כהן, שעשה עבודה אדירה, זה מרגש, אלי, להגיד את זה. באמת, מרגש. זה גם כמעט סמלי, אני רוצה לומר, שהחוק הראשון שמוצג פה במליאה אחרי שאלי מונה להיות שר זה חוק הבנקאות, באמת חוק דגל מאוד מאוד משמעותי. זו הצעת חוק ממשלתית, שמיישמת את עיקר המלצותיה של הוועדה להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים שמינו שר האוצר משה כחלון ונגידת בנק ישראל ביוני 2016. בראש הוועדה עמד מר דרור שטרום, הממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר. אני חושב שההצעה הזאת תביא, אני אתחיל מהסוף, לתוצאות הרצויות בשוק האשראי הישראלי, תגביר את התחרות, תביא להפחתת עלויות האשראי, דבר שייטיב עם הציבור ויהיה עוד נדבך במאמצים האדירים שמוביל שר האוצר, מפלגת כולנו והבית הזה, להפחתת יוקר המחיה. להצעת החוק הוגשו הרבה הסתייגויות, אנחנו נדבר על זה בסוף. אני כמובן חושב שהיו דיונים מאוד ממצים בוועדה, הרבה מאוד סבלנות של חבר הכנסת כהן. הוועדה לא אישרה אותן, ולכן אני גם מבקש לדחות אותן. אני דווקא אתחיל מהסוף ומהתודות, אז קודם כול, לשר האוצר משה כחלון, שהוביל את המאמץ האדיר הזה, של רפורמה בבנקים, דבר שלא נעשה כאן מקום המדינה.

כמו שאמרנו, לשר אלי כהן, שעמד בראש הוועדה, לחברי ועדת שטרום, פרופסור אבי בן-בסט, לאמיר לוי, יעל מבורך, ד"ר טרכטנברג, פרופסור דיוויד גילה,

פרופסור נתן זוסמן, לאנשי משרד האוצר, שעבדו, לאנשי משרד המשפטים, כמובן לצוות ועדת הרפורמות, לאריאלה מלכה וצוותה, לצוות המשפטי, שעומד כאן, לאתי ולאביטל שעבדו באמת ימים כלילות על הצעת החוק הזאת, לאנשי בנק ישראל. לילות כימים. לילות כימים. תודה רבה חברת הכנסת שולי מועלם, את צודקת ואני מודה על התיקון. אז אני טיפה אכנס,

לפרטים, ואחזור בסוף לתודות. כדי לסבר את אוזניכם, אני אציין כי אשראי למשקי-בית ללא הלוואות לדיור עומד על כ-150 מיליארד שקל ויותר מ-160 מיליארד שקל לעסקים קטנים ובינוניים.

יש פער משמעותי ביכולת המיקוח של המגזר של משקי-הבית והעסקים הקטנים לעומת החברות הגדולות במשק, יכולת המיקוח של משקי-הבית והעסקים הקטנים נמוכה משמעותית, ולכן גם הריביות שהם משלמים גבוהות בהרבה. אין ספק שרק תחרות תוביל להפחתה של סכומי העתק שהציבור משלם לבנקים.

זה עשורים לא הוקם בישראל בנק חדש, ומשנת 2000 לא נכנס לישראל סולק חדש לשוק האשראי. הממצאים מלמדים שחסמי הכניסה לשוק גבוהים מאוד, וכדי לעודד כניסת שחקנים חדשים נדרשים הקלות ותמריצים. שר האוצר משה כחלון ומפלגת כולנו הגיעו עם אג'נדה ברורה לכנסת, שלפיה אנחנו מחויבים לציבור הישראלי ומוכנים להילחם בכל מוקדי הכוח המונופוליסטיים כדי להביא לצמצום פערים ולהורדה ביוקר המחיה. חוק זה מסמל יותר מכל דבר אחר עד עכשיו את האג'נדה הזאת, והוא אחד מ-50 רפורמות חברתיות שעברו עד עכשיו, אבל הוא הסמל של המאבק הזה במונופוליזם. ועדת שטרום קבעה במסקנותיה כי יש דומיננטיות לשני הבנקים הגדולים במשק, בנק הפועלים, שמחזיק בקבוצת "ישראכרט", ובנק לאומי, שמחזיק ב"לאומי קארד" וכדי להתמודד עם כשלי השוק שציינתי, על שני הבנקים האמורים למכור את השליטה שלהם בחברות האשראי שבבעלותם. זהו למעשה לב-לבו של התיקון המונח בפניכם, חובת ההפרדה בין שני הבנקים הגדולים במשק ובין שתי חברות כרטיסי האשראי שבבעלותם. ההפרדה תבוצע בתוך שלוש שנים מיום התחילה, ואולם אם בתקופה זו פחת שיעור אחזקותיו של בנק בחברת כרטיסי אשראי ל-40% ופחות, החובה תחול בתום ארבע שנים מיום התחילה. יצוין כי אם הבנק לא עמד בהוראות סעיף זה, רשאי בית-המשפט, לבקשת המפקח או לבקשת התאגיד, למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה. הצעת החוק גם קובעת אמצעי הגנת ינוקא לחברות כרטיסי האשראי המופרדות, שתכליתן לשמר את כוחן של החברות כשחקניות בשוק האשראי ולהגדיל את נתחן בשוק. מתום שנתיים מיום התחילה ועד תום תקופת המעבר הקבועה בהצעת החוק, בנק לא יבצע באמצעות חברה מתפעלת אחת תפעול של יותר מ-52% מסך כרטיסי האשראי. בנק יהיה רשאי לפנות ללקוח בעניין חידוש כרטיסי אשראי, למעט במקרים הקבועים בהצעה, רק בתוך 45 ימי עבודה ממועד סיום החוזה, גם זה כדי להגדיל את הסיכויים של חברות האשראי לתפוס נתח שוק. כפי שאתם שמים לב, ואני עוד לא נגעתי בכול, יקטינו את מסגרות האשראי, השורה התחתונה, שכמעט לכל אדם בישראל יהיה כבר יותר מכרטיס אשראי אחד, ובשאיפה בעמלות זולות יותר, כמו שאתם רואים, החוק סבוך ומלא בפרטים, אבל שווה את תשומת הלב הציבורית, כי מדובר ברפורמה אדירה, שהושקעו בה עשרות שעות עבודה, ותהיה לה השפעה משמעותית על הכיס של כל אזרח. תפקידי הוועדה, ועדת הרפורמות, אומנם הזכרתי אותם קודם, אבל במקביל מונתה ועדת מעקב שתמשיך לעקוב אחר יישום הוראות החוק ולהמליץ על צעדים נוספים ולהגיש המלצות לממשלה, לוועדת הכספים ולוועדת הכלכלה פעם בשישה חודשים, כדי לראות שהרפורמה הזאת אכן מיושמת. עוד שתי נקודות קצרות שאני רוצה להזכיר, והן קריטיות ברפורמה, והגיעו גם בהרבה מאוד עבודה של חברי הכנסת, שחלקם גם יושבים כאן: הקמת תשתית המחשוב וחובת המכירה של שירותי מחשוב והשכרת מקרקעין המשמשים את הבנק לצורכי מחשוב ותפעול. אחד החסמים המרכזיים של כניסת בנקים וגופים נוספים שנותנים אשראי זה היעדר תשתיות מחשוב. הגענו למסקנה כי נושא התשתית מהווה חסם עיקרי, ולכן הכנסנו סעיף שמדבר, שבתוך תשעה חודשים מיום התחילה, אם לא הוקמו תשתיות טכנולוגיות מספקות על-ידי גורמים עצמאיים, יפרסם משרד האוצר מכרז להקמת תשתית טכנולוגית לאספקת שירותים לגופים פיננסיים, או יקבע כללים למתן מענקים, הלוואות או ערבויות, שיספקו את השירותים האמורים. אפשר יהיה להאריך את זה, אבל השורה התחתונה היא שבסוף התשתיות האלה יעמדו בצורכי התחרות, בעניין הזה. מובן שיש כאן שאלה של זכויות הקניין,

לאור העובדה שהטלנו גם על המדינה את החובה לפעול להקמת תשתית טכנולוגית, וקבענו תנאים ברורים שרק בהתקיימם יהיה אפשר להחיל את החובה, ולאור האינטרס הציבורי המשמעותי בהקמת בנק חדש בישראל, מדובר בהסדר מאוזן וראוי. בדיונים גם נשמעה עמדת לשכת ארגוני העצמאים,

בהקשר של עמלות הסליקה הגבוהות שחברות כרטיסי האשראי גובות בגין סליקת עסקאות. בעניין זה דרשנו מבנק ישראל להתערב ולנקוט צעדים כדי להביא להפחתה של עמלות הסליקה לעסקים. כדי לקדם את זה, ובהתערבות חברי הכנסת, נקבעו שתי הוראות: האחת לגבי סולק מתארח שיאפשר סליקה באמצעותו על התשתיות של הסולקים הקיימים. הנגיד, בהסכמת שר האוצר יקבעו כללים לעניין הזה, ואת תנאי האירוח, ובמקרה שלא תהיה הסכמה על המחיר, הנגיד יקבע את המחיר. ההוראה השנייה היא בעניין סולק מאגד, איסור סירוב בלתי סביר להתקשרות סולק עם מאגד למניעת התקשרות בין מאגד לספק.

בשפה פשוטה, מדובר בהכנסת תחרות לשוק הסליקה בישראל, דבר שיוזיל את עמלות הסליקה לבעלי העסקים ובסופו של דבר גם לצרכן הישראלי. הנושא הנוסף שהחלטנו במהלך הדיונים על הוספתו הוא מה שמכונה read-only, מדובר בהוספת פרק שעניינו שירות להשוות עלויות פיננסיות, שיאפשר לצרכן להשוות בין השירות הפיננסי שהוא מקבל מגופי האשראי השונים. התגבשה ההצעה להקים מנגנון שיאפשר ללקוח לבקש השוואת עלויות פיננסיות. במסגרת הפרק המוצע נקבע כי גוף פיננסי יאפשר ללקוח, לבקשתו, או לנותן שירות, להשוות עלויות שקיבל מהספקים הפיננסיים ולצפות באופן מקוון במידע הפיננסי. כל זה באופן שמאפשר צפייה במידע בלבד, בלא אפשרות לבצע פעולות כדי להגן על הפרטיות ועל המידע. כמו כן נקבעו השימושים המותרים במידע הפיננסי לשם מתן שירות המוסדר בחוק נתוני אשראי או שירות המוסדר בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות,

כדי להגן על הצרכן. כמה עניינים, כמפורט בפרק, החלטנו להסדיר באמצעות תקנות שיתקין שר האוצר בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם נגיד בנק ישראל. אני רוצה לסיים ושוב לומר את הדבר הבא: כמו שאמרתי, מטרת ההצעה היא לצמצם את הריכוזיות במערכת הבנקאית, להגביר את התחרות בשוק האשראי, באמצעות כניסת שחקנים נוספים, בנקאיים וחוץ-בנקאיים, ולהגביר את התחרות כך שירדו פערי התיווך וירדו העלויות. כמו שאמרתי, הוגשו להצעה הזאת הרבה מאוד הסתייגויות ובקשות דיבור, אך הדבר הזה נדון באופן ארוך מאוד בוועדה, ולכן אני מבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות. אני רוצה לסיים במה שהתחלתי, תודות לשר האוצר, שהוביל כאן את המאמץ הזה, לפתיחת שוק הבנקים לתחרות, דבר שאיננו מובן מאליו, כולם מבינים מה הכוח שיש למערכת הבנקאות בישראל, לחבר הכנסת אלי כהן, שהוביל דיונים תחת הרבה מאוד לחצים. הייתי מעורב בחלקם, ראיתי אותם מקרוב, הרבה מאוד לחצים לתיקונים, הרבה מאוד אינטרסים של גופים פיננסיים, שמגלגלים, כמו ששמעתם, מאות מיליארדים, והדבר הזה נעשה בצורה שהדבר המרכזי שעומד לנגד עינינו זה טובת הציבור, שהתחרות תשרת אותו, תוך הגנה על הפרטיות, על המידע, וליצור תחרות סבירה. אז אני מודה לכם, ואני מבקש מכם לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה, אדוני. נעבור לדיון בהצעת החוק. חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי רועי פולקמן הציג את החוק, חוק הבנקים כפי שאנחנו מכנים אותו, שנועד למעשה להתמודד עם הריכוזיות במגזר הפיננסי. המטרה בסופו של יום היא להוריד את עלויות האשראי במשק. אמר חברי רועי פולקמן שמן הסתם, בסופו של יום, אנחנו נוריד את העלויות של האשראי.

ברור שזו הכוונה וברור שכל אחד מאתנו רוצה לברך, אם התוצאה הזו המיוחלת אכן תבוא לעולם, אבל בוודאי שקיים פער, כפי שאנחנו יודעים, במקרים רבים בין הכוונה לבין התוצאה שלה. ואני רוצה לציין, איך נאמר זאת, מספר הסתייגויות שמבחינתי לא קיבלו את הביטוי שלהן בהצעת החוק הזו. יש מקום לערוך את ההבחנה החשובה בין אשראי הצרכני לבין אשראי עסקי. אנחנו יודעים שנים ארוכות שאחת מן הבעיות שניצבות לפתחו של המשק הישראלי היא שרובו של האשראי הולך למיעוט מאוד מאוד קטן של אנשים במגזר הפרטי, במגזר העסקי. ולכן יש חשיבות גדולה מאוד,גדולה מאוד, לעודד או ליצור אפיקי אשראי לעסקים הקטנים. זו מטרה חשובה, זו מטרה ראויה. אבל גם מצד אחר, שמענו כאן נתונים מדהימים לגבי היקפו של האשראי הצרכני. אני מעלה את השאלה, ואני מעלה אותה כשאלה רטורית, אדוני היושב-ראש, עד כמה אנחנו רוצים לעודד את האשראי הצרכני. כלומר, האשראי הצרכני, מה משמעו? אנשים לוקחים הלוואות מהבנק, או שייקחו מגופי האשראי, כדי לממן את רמת החיים שלהם. במציאות מתוקנת הרי ההכנסה שלהם צריכה להיות כזו שמאפשרת להם לממן את רמת החיים שלהם. יש חשש משמעותי מאוד שהתחרות הזו שאנחנו רוצים לקדם בתחום האשראי תעודד עוד ועוד לקיחת אשראי. לא זו בלבד שזה יכול לבשר משבר כלכלי עתידי, משעה שהאנשים לא יוכלו להחזיר את הכסף הזה, אדוני היושב-ראש, אבל אנחנו שמים את יהבנו על אשראי במקום על להרוויח בזיעת אפיך, אדוני היושב-ראש. זו יכולה להיות בעיה גדולה מאוד מאוד אם זה מה שאנחנו נקבל בסופו של דבר. אין אנחנו מדברים על תחרות לשם תחרות, ואין אנחנו מדברים על הורדת עלויות האשראי לשם הורדת עלויות האשראי, אלא אנחנו רוצים שהאשראי שיבוא לחברה, למשק, לשוק, לאזרחי ישראל, יתועל באופן מיטבי. קיים אצלי חשש גדול מאוד מאוד שהצעת החוק כפי שהיא קיימת, לא תיתן מענה לעניין הזה. זה מביא אותי, אדוני היושב-ראש, להסתייגות ספציפית מאוד מאוד שאנחנו ביקשנו להביא בחוק הזה, והיא לא התקבלה. וההסתייגות הזו אומרת שימונו נציגי ציבור בעלי מומחיות בתחום הפיננסי וביניהם נציג ארגון חברתי ונציג מוסד אקדמי, שימנה שר האוצר. והכוונה היא בעצם, בהסתייגות הזו, ליצור את הזיקה בין החשש שאני הבעתי לפני כן לגבי שני סוגי האשראי ולגבי העובדה שאנחנו לא כל כך ששים, או אני לפחות, ואני לא יודע מי כן שש, להגדיל את האשראי הצרכני. לו הייתה נכונות, מוכנות, מצדו של שר האוצר ושל ידידי אלי כהן, יושב-ראש הוועדה, לאשר את ההכללה הזו בוועדה, שהיא ועדה חשובה ואתה אכן אישרנו מה שנקרא ועדת היישום, אדוני היושב-ראש, הרי שהיינו יכולים,

באופן כזה או אחר, לתת מענה לסוגיה הזו של להיכן אנחנו רוצים להפנות את האשראי בסופו של יום. ולא קיבלנו מענה לנושא הזה. דבר אחר, דבר חשוב נוסף שעלה כאן ורועי פולקמן דיבר עליו, זה הנושא של פרטיות הלקוחות. ואנחנו כאן, אני אומר בלב כבד, מהוססים ביחס לסוגיה הזו. עד לרגע זה קיימים חילוקי דעות משמעותיים מאוד בערכאות המשפטיות, בייעוץ המשפטי לכנסת, האם החוק הזה שאנחנו מעבירים היום, החוק הזה שאנחנו מתבקשים להעביר היום, חוק הבנקים, האם הוא עולה בקנה אחד עם החוק של נתוני אשראי. יש דעות לכאן ויש דעות לשם. ואני אומר לכם בלב כבד, גם אנחנו הולכים להצביע בעד החוק באופן כללי, אדוני היושב-ראש, אז אני אומר שבלב כבד אנחנו נעשה זאת, משום שהחשש הזה עדיין ניצב בפנינו. הייתה תכתובת שאין פה הזמן לפרט אותה, בין נציגים שונים, אם של משרד האוצר, אם המפקחת על הבנקים, עם האנשים שאמונים על הייעוץ המשפטי, שבעצם משם עולה החשש שלא קיימת הלימה. ואנחנו גם, בדיוני הוועדה, יושב כאן חברי חיים ילין, שבאמת, אתה ליווית את כל, אני לא חושב שהחמצת ולו דיון אחד בתהליכי החקיקה של החוק הזה, ואנחנו הבענו את החשש הזה שלנו פעמים רבות, ואני הלכתי גם לבחון את זה אצלי בפרוטוקול מה נאמר. בזמני אמרתי את הדבר הבא: באשר לסוגיה הזאת של חיסיון של הפרטיות, של המידע הפיננסי של הלקוח, אנחנו עושים זאת על בסיס הנחת העבודה שקיימת הלימה בין החוק הזה לבין חוק נתוני אשראי.

אם יש פער או היעדר הלימה בין החוקים הללו, הרי יש לנו כאן בעיה. יכולה להיות לנו כאן בעיה, ולכן אני מעלה את זה. גם כאשר לא הצגנו הסתייגות בכתב, אני מעלה את זה כהסתייגות עבור כולנו, או איזו קריאת אזהרה עבור כולנו, שהיה והחוק הזה עובר כלשונו וככתבו, מן הראוי שתהיה לנו אולי הזדמנות נוספת, בזמן שיחלוף עד שהחוק הזה ייכנס לתוקף, שנוכל להתמודד עם הסוגיה הזו. אנחנו בהחלט לא מעוניינים שתהיה מציאות שבה לא תתקיים הלימה בין החוק הזה לבין חוק נתוני אשראי, החוק שעליו עמלו רבות והגיעו לאיזה איזון. אני חייב לומר גם שיש רבים שטוענים שגם האיזון שאליו הגיעו, נכנה אותו "האיזון" שאליו הגיעו בחוק נתוני אשראי, הוא עדיין לא מספק רבים.

אוקיי,

אם זה יהיה, למעשה, הרף שמולו אנחנו בודקים, הבה לפחות, בודקים, עד כמה הפרטיות של הלקוחות נשמרת, אז לפחות שזה יהיה הרף שעל-פיו אנחנו בוחנים את החוק הזה, את החוק של הבנקאות. אני מקווה שעם בואנו לאשר את החוק הזה בסופו של יום, לא עשינו, איך הייתי אומר זאת? לא פגענו באינטרס הציבורי הכולל. לכן אני רוצה לחזור ולומר, נעשתה פה באמת עבודה יסודית, נעשתה פה עבודה מעמיקה, נעשתה פה,

גם עבודה מפרכת, לעתים נשארנו עד שעות מאוחרות של הלילה. היושב-ראש של הוועדה, שהיום הוא שר, לפני דקות ספורות, לפחות חצי שעה, הוא מונה לשר, עשה עבודה מקצועית, עבודה יסודית, השקיע את כל יהבו ומרצו בניסוחו של החוק הזה. אבל אמרתי, ואני חוזר ואומר, שגם אם אנחנו נאשר אותו, עם קצת חששות שמא בסופו של יום הוא לא יממש את היעדים ואת המטרות שלו. ראשית, רפורמה בבנקים,

שאנחנו רוצים אכן להתמודד עם בעיית הריכוזיות בשוק הפיננסי.

שאכן אנחנו נאפשר אשראי גדול יותר לציבור ושהוא יתמקד בעיקר, לפחות לטעמי, באשראי צרכני שיכול לעודד פתיחת עסקים קטנים ועוד דברים מהסוג הזה. אבל תהיה לנו בעיה גדולה מאוד, ואני לא אומר לנו,

אלא לנו בכלל, לחברה הישראלית,

אדוני היושב-ראש, אם בסופו של דבר אנחנו נעודד איזה קזינו שבו אנשים ירוצו לגופי אשראי או שגופי האשראי ירוצו אחריהם וייתנו להם אשראי בסכומים גדולים או בהיקפים גדולים שבסופו של דבר יקלעו אותנו למשבר כלכלי גדול. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, נכבדה מאוד. אני חושב שאנחנו דנים פה היום, כבוד היושב-ראש, על אחד החוקים הכי חשובים שיש, אבל כנראה כולם יודעים הכול, וחברי הכנסת יבואו, בסוף יצביעו. אנחנו בעד החוק, אבל הם לא יודעים אפילו על מה הם מצביעים. קשה פה השיח הזה. ואני רוצה להגיד כמה דברים. כל החוקים במדינת ישראל שאני רואה שמחוקקים, כולם, או שיש להם קונוטציה פוליטית או שמנסים לתקן משהו. אבל אף אחד לא בודק, לא בודק אם אפשר ניהולית לבצע את המשימה. כבוד היושב-ראש, אני מדבר גם בלי שר? אדוני ימשיך. אנחנו תכף נבדוק, איפה השר?

אני לא רואה. הנה, השרה שקד נמצאת כאן. ברוכה הבאה. כן, היא פה. הכול בסדר. אה, טוב סליחה. למה אני מתכוון כשאני מדבר על הצד הניהולי?

אפשר לעשות עליו v. הוא יעבור. החוק הזה לא יתחיל לפעול או שיתחיל לפעול עוד שלוש-ארבע שנים, לא לפני זה.

המגבלות הגדולות ביותר שהיו בשביל לפתוח בנק או מתחרה לבנק או כל דבר שלא יהיה, היו עצומות: 1. הון עצמי גבוה מאוד, 2. תשתית, 3. מידע. שלושת המרכיבים האלה הם המרכיבים הבסיסיים שבעצם מביאים לפתיחת בנק. עכשיו בואו נראה על המידע. מידע, היו פה ושם ויכוחים פנימיים מה אפשר להעביר, מה אי-אפשר להעביר. אני לא מדבר על ה-read-only, זאת אומרת, על תחרות בתוך זה,

מה קורה עם כרטיסי האשראי שיש להם מידע ועכשיו הם מוכרים את זה לגורם חיצוני.

הנושא השני הוא הון עצמי. אז הון עצמי טופל. הורידו בעצם את ההון העצמי כדי שיהיה אפשר לפתוח בנקים.

יש עוד חוק שלא דנים עליו, על אגודות אשראי, שהוא גם משתלב שם פנימה. והנושא השלישי, שהוא המהותי ביותר, הוא התשתיות. כיום התשתיות הם חסם בלתי רגיל מבחינת עלויות הכספיות ומבחינת מתן השירות כאשר, אין לי פה פלאפון,

לא רחוק היום, זה עוד שנה,

והכול יהיה בפלאפון. הבנק שלנו יהיה בפלאפון. הכול יהיה שם. אבל התשתית וההגנה והסייבר שצריך כדי לשמור על המערכת הזאת, עולות הון תועפות.

המון, המון כסף. והחסם הזה, דובר עליו רבות ואני כאן אכנס להסתייגות שלי, הוא חסם שהאם הבנקים, לצורך העניין, כל בנק שיש לו תשתית יכול לארח בנק אחר בתחילת דרכו. מה זאת אומרת? אני אשתמש בתוכנה של בל"ל או בנק הפועלים או המזרחי או כל בנק שמוכן לתת לי את השירותים האלה, ואני אשלם שכר-דירה כמו שאני משלם על דירה או על עסק.

הדבר הזה קורה לאחר קרוב לשנתיים. זאת אומרת, כל מי שרוצה להקים תשתית בנקאית אבל אין לו תשתית, הוא רוצה להקים בנק אבל אין לו תשתית, הוא יחכה עכשיו בין שנה וחצי לשנתיים כדי שבנק יוכל לארח אותו. אבל אם הבנק יוכיח שהוא לא יכול לארח אותו ולתת לו את השירותים האלה, אז הוא עוד פעם נמצא ב"לופ". הוא לא יכול לעשות שום דבר.

כשאני ואני בא ואומר שהחוקים יש בהם הרבה היגיון ויש להם מטרות טובות, בפרקטיקה הניהולית, להקים את הבנק הזה, שום בנק לא יקום. שום בנק לא יקום, תאמינו לי, בארבע השנים הקרובות. אין חיה כזאת, אלא אם בחקיקה בעצם נוכל לבוא ולהגיד מייד, מייד, כל בנק שרוצה לקום, שיש לו ההון העצמי ויש לו המידע ויש לו הכול, הוא יכול לעשות את זה תחת התשתית של אותם בנקים. זאת הסיבה העיקרית שאני בא ואומר שלשר האוצר ולאלי שניהל את הוועדה יש רצון גדול מאוד לשרת את העם ושתהיה באמת תחרות. בנק ישראל,

למרות הכול, בא ופתח את הדלת לתחרות הזאת. ראינו את האוצר וכל מי שאתם רוצים. היה שם פעיל מאוד. אבל בפועל זאת המציאות.

אני באתי והבאתי הסתייגות שהיא הסתייגות מהותית. אמרנו: מידע פתרנו, הון עצמי פתרנו, תשתית לא פתרנו. מה נעשה? ביקשתי שלפחות במה שנקרא אגודות אשראי שבעצם זה בנקים, זה אגודות אשראי שיכולות להפוך לבנקים, אבל אגודות אשראי שרק החברים שלהם יכולים לקחת הלוואות ולהפקידו ולהזיז ולעשות את כל הפעילויות האלה, מייד, זאת אומרת, בתוך שלושה חודשים, יוכלו להתארח באותה מערכת בנקאית. זה מה שכתבתי. אמרו לי: חיים, תקשיב: רעיון גדול. בנק ישראל לא יסכים. כופפנו אותו יותר מדי. מה זאת אומרת כופפנו אותו יותר מדי? אם אנחנו רוצים חוק שהוא גם יעשה את עבודתו, אז צריך לכופף דברים, אין פה מה לעשות. כל הזמן הולכים על ביצים. מפחדים לא לעצבן את בנק ישראל, לא לעצבן את זה, לא לעצבן את זה. שחס וחלילה לא יתעצבנו אנשים. דרך אגב, לידיעתכם, פעמיים בנק ישראל יצא מהוועדה,

והייתי מהדקה הראשונה עד האחרונה כמעט בכל הישיבות, לא פספסתי כלום.

פעמיים בנק ישראל התעצבן ויצא החוצה. איפה נהיה דבר כזה? איפה האחריות? תארו לעצמכם ששר מתעצבן, קם והולך. אנחנו משרתי ציבור, אין לנו את הפריבילגיה. אפשר להתעצבן, אבל לצאת החוצה?

איפה האחריות שלנו? לכן אני אומר, צריך לשים את הדברים על השולחן. ההסתייגות הזו, חבל שהיא לא תעבור. היא הסתייגות חשובה. אז התפשרתי ואמרתי: אוקיי, לפחות אגודות אשראי שיקבלו את זה. אגודות אשראי יקבלו את התשתיות האלה ובתוך שישה חודשים עד שנה יוכלו לבוא ולתת הלוואות ולקבל

עכשיו אגיד לכם שני דברים עיקריים שצריכים לקרות.

כן, יש שרה. השרה שם. היא ממש מקשיבה לי. ואני תמיד ראיתי שגיל גם מקשיב לי, הוא תמיד מקשיב. אפילו לא יודע שאני אומר את השם שלו, אבל הוא מקשיב יחד עם השרה. עכשיו, בוא נשים את הדברים על השולחן. אני מאוד בעד החוק. אני רוצה שהסתייגות הזאת תעבור. אני רוצה להבהיר איזה שני דברים אנחנו צריכים במדינת ישראל עכשיו ברמה אסטרטגית. אני לא יודע, כבוד שרת המשפטים, שרת המשפטים, אני מתייעץ אתך עכשיו, אבל שני חוקים הם must במדינת ישראל בשביל לפתור את הפלונטר של התחרות הבנקאית: 1. הקמת רשות פיננסית שתסתכל על הכול מלמעלה, בנק ישראל, ביטוח, פנסיה, חסכונות. יש שלושה טריליון שקל, לא מיליארדים, טריליון שקל, הפקדות של כל מדינת ישראל. איך הכול מסתדר למעלה. זה אחד הדברים שלדעתי הכי חשובים שיכולים לעשות. ואני חושב שזה ייתן לנו את האפשרות להסתכל על הניהול בצורה אחרת לגמרי, ואז בנק ישראל והאוצר והמתחים האלה ירדו לחלוטין. ואני חושב שזה קיים בעולם, זה לא דבר חדש. החוק השני, או האפשרות השנייה, כדי למנוע, מה שחבר הכנסת יוסי יונה אמר, שלא יהיה אשראי ללא גבולות,

שאנשים ייקחו, כי בסוף צריך להחזיר את ההלוואות האלה. זה להקפיד שאין אוברדרפט במדינת ישראל. אין יותר אוברדרפט. אין מסגרות אשראי שאי-אפשר להחזיר. לסיכום, אלה שני הדברים שלדעתי צריך להיות. אני רוצה להגיד פן נוסף שדנו בו, ובזה אני מסיים, נושא הענישה. משרד המשפטים אמר שענישה יכולה להיות גבולית. אני אסביר לכם: אם מישהו מגיע עם אקדח לבנק ושודד את הבנק במיליון שקל, השודד הזה ייתפס וייכנס לכלא, נכון? אבל אם יש בנק שמתוך רשלנות נתן 4 מיליארד שקל לפישמן, מי שהולך להיות בכלא זה כל עם ישראל. 4 מיליארד שקל כולנו נצטרך להחזיר. תודה רבה, אדוני. אף אחד, אבל אף אחד, בבנקים לא ישלם את המחיר הזה. זו שערורייה.

רשות פיננסית, תודה רבה. אין אוברדרפט, ואשראי, צריך לתת אותו בשכל, כי בסוף צריך להחזיר. תודה רבה.

חבר הכנסת אראל מרגלית, חמש דקות.

היות שזה לא מעט זמן דיבור, אנא הקפידו על הזמן. גם אם ידברו שעה, תמיד יהיה דקה, עכשיו אני מבין למה הגעתם לחצות אחרי כל דיון. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, גברתי השרה,

החוק הזה הוא חוק לא מושלם, אבל חוק טוב. הוא חוק שסוף-סוף עושה סדר ומפריד בין הבנקים לבין חברות כרטיסי האשראי, ונותן אפשרות ההסתייגות המרכזית שאני עבדתי עליה יחד עם חבר הכנסת, השר אלי כהן, זה בעצם להכניס עוד סולקים חדשים ועוד מאגדים לתוך חברות האשראי, שיכולים לעבוד מול העסקים הקטנים. אני אסביר למה הדבר הזה חשוב ולמה כדאי שנוודא שזה קורה. מה שקורה היום זה ש-460,000 העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, כשהם צריכים להשתמש בכרטיסי אשראי ולבצע סליקה, הם משלמים בממוצע 2.5% 3% על המחזור שלהם, בעוד חברה גדולה, כשהיא עושה את אותה סליקה, היא משלמת 0.7% או 0.8%. עכשיו, תחשבו איזה הבדל זה בעלות. עכשיו, לאן הולך כל יוקר המחיה הזה, גברתי השרה, שפעם הייתה בשדולה לעסקים קטנים? יוקר המחיה הזה הולך לצרכן, כי בסופו של דבר מגלגלים את זה עלינו.

מה שאנחנו ביקשנו מבנק ישראל זה: תנו להכניס סולק נוסף, מלבד חברות כרטיסי האשראי המקובלות, שמסוגל להיכנס ולעבוד מול העסק הקטן ולהתחרות בשתיים-שלוש חברות כרטיסי האשראי. הדבר הנוסף, חבר הכנסת מוזס, חבר הכנסת מוזס שאוהב לשתות מים אפורים בטייסת, אני מדבר על עלות של סליקה של כרטיסי אשראי ועל החשיבות של החוק הזה. הדבר הנוסף זה שהסכמנו להכניס מאגדים. מה זה מאגד? מאגד זה מישהו שיכול ללכת ל-100 עסקים ולעשות אתם דיל כאילו הם עסק אחד, ולקבל מחיר הרבה יותר טוב. ובעצם החוק הזה זה חוסך מיליארדים בשנה לצרכן הישראלי. בנק ישראל, כשדיבר חבר הכנסת ילין על זה שהם קמו ויצאו, באחת הפעמים הם יצאו, כשאנחנו הבאנו את הדרמה לתוך חדר הישיבות, והם בעצם לא רצו שיהיו מאגדים, והם לא רצו שיהיו סולקים חדשים, הם רצו שיהיו סולקים חדשים,

אבל מ-2010 עד סוף 2016 לא היה שום סולק חדש. לכן ביקשנו שבנושא של הסולק בנק ישראל יהיה זה שקובע, והאוצר מאשר, ובנושא של המאגדים האוצר יהיה זה שקובע, ובנק ישראל מאשר. הם הרימו דגל אדום, אבל היועצת המשפטית של הוועדה, אתי, עשתה את עבודתה נאמנה, וניסחה את זה לדעתי בדיוק כמו שדיברנו על זה, ובעצם עמדנו בפרץ. עשינו ימים כלילות עם נציגי בנק ישראל. הם לא תמיד היו נורא מרוצים מההסכם, לילות כימים. לילות כימים, אנחנו עשינו ימים כלילות. ישנתם? בסופו של דבר הגענו להבנה, שהיא לא הייתה אידיאלית, אבל מה שראינו בתוך התהליך הזה זה שבנק ישראל, עם כל הכבוד שיש לי להרבה מאוד מהאנשים שם, חייב לשנות דיסקט. בנק ישראל מגדיר את המטרה שלו כבנק שאחראי לאיתנות הפיננסית

שזה דבר חשוב, אבל בנק ישראל צריך לשנות את מטרתו, אני אחראי לאיתנות הפיננסית של המערכת הפיננסית והבנקים, ורווחתם הפיננסית של אזרחי מדינת ישראל, ואז התחרות היא במהות העניין. לכן אני מברך על החוק הזה. זו בשורה ענקית לעסקים הקטנים והבינוניים במדינת ישראל, זה יחסוך להם מיליארדים, אבל הכי חשוב, זה יחסוך לצרכנים בעלות יוקר המחיה. כשאתה הולך למכולת או כשאתה הולך למסעדה, או כשאתה הולך למאפיה, אתה עכשיו, במקום שזה יעלה לו, אני מקווה שנשלים את זה, במקום שזה יעלה לו 3% סליקה זה יעלה לו 0.8% סליקה, ומשהו מה-2.2% שהוא חוסך אני מקווה שיתגלגל לחיסכון גם לצרכן.

חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. חבר הכנסת מרגלית, על השנייה דיברת. יפה מאוד. נתת לי קודם ג'סטה, אני אעמוד בזמנים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני שמח על הרפורמה בבנק, בענף הבנקאות. אני אשמח מאוד אם ייכנסו שחקנים חדשים. בכלל, מתקנים את העולם. אבל אני רוצה לדבר על קטע קטן בתיקון העולם. תיקון העולם המקומי שלנו. כביש ירושלים תל-אביב. אני מודה שאני מאותם אזרחים שהכביש הזה הפך את חייהם לסיוט. באזור מגורי,

גרים 30,000 איש, בסביבה גרים 50,000 איש, והממשלה, בתאבונה הגדול לעוד כבישים ועוד מחלפים ועוד פריצות דרך, זרקה מתחת לגלגלי המכוניות האלה את תושבי האזור הזה. החליטה שהם שוליים. זה לא אזור פיתוח, הם לא נזקקים לעזרה כזו או אחרת, אולי בסולם הסוציו-אקונומי הם בכלל גבוהים, אז אפשר. הם בטח לא יעשו הפגנות או מי יודע. וכך התעוררנו אחרי כמה שנים שחיינו היו כבר סיוט לא קטן, לסיוט הגדול. בדרך המקרה הזה, כמובן תכף אני אתאר,

מהמיקרו תמיד אפשר ללמוד על המקרו, אבל המיקרו פה הוא לא כל כך מיקרו, הוא מיקרו גדול, של מיליארדים, שהמדינה החליטה לשפוך, אולי בצדק, לטובת כביש, אבל תוך התעלמות מוחלטת מהאוכלוסייה שיושבת לידו.

אתה היית ראש עירייה,

יישוב שהיו לו שלוש כניסות נשאר עם כניסה אחת. כל החיים מתנקזים בכניסה אחת. אתה יושב עם מומחי התחבורה, היהירים,

כי הם מבינים יותר טוב מכל אחד אחר, הם לא רואים אנשים, הם רק רואים כבישים, ואתה אומר להם, חברים, איך ניכנס ליישוב? איך נצא מהיישוב? מה יקרה אם יהיה אסון? מה יהיה עם מצב חירום?

אה, אז אוקיי, נסדר לכם עוד יציאה.

ייבנה כביש, עכשיו מס' 16, תשמעו את השם הזה, זה עוד עשר שנים קדימה, עשר שנים. התושבים,

לא רק היישוב ששמו מבשרת, גם היישובים הסמוכים, מוצא, בית-זית, אחרים, קצת יותר קרובים, קצת יותר רחוקים, בית-נקופה וכו'. מה הם צריכים לעשות? אנשים קמים בבוקר, ולא יודעים לאן לנסוע.

למה זה מעצבן במיוחד? כי ביום חמישי גזרו את הסרט, ועוד עשו מצור על כביש ירושלים תל-אביב. 12 שעות אסור היה להיכנס,

מה הם גזרו שם בדיוק? כל אחד מכם נוסע על הכביש הזה. הפרויקט נגמר? סיימתם את העבודה?

אבל יש מספריים? אפשר למתוח חוט? בוא נגזור. אולי חס וחלילה יחול איזה שינוי פוליטי קטן, אולי מישהו ילך, מישהו יבוא, אולי מישהו יגנוב לנו את הטקס החשוב הזה. אז לא מיצו אפילו את העבודה המסוימת הזאת בצומת הזה. אני אומר, אין דבר יותר ישראלי מהחלטורה הזאת. לא גמרו. אמרו לנו: עוד כמה חודשים, עוד כמה חודשים, עוד כמה שנים. מה קרה? לקחתם על עצמכם משימה אדירה, שופכים שם מיליארדים על מיליארדים, אני אומר לכם, לא גמרו, גמרנו. קמו תושבי מדינת ישראל שנוסעים על הכביש, באו לכביש ביום ראשון,

ברוך השם, המשיח הגיע. זהו, לא פחות ולא יותר. 35 דקות מתל-אביב לירושלים. 35 דקות היו שעה וחצי. שעה וחצי נסעו אנשים לירושלים או מירושלים. רגע. הבוקר, יום רגיל, שום דבר מיוחד, ב-07:00 היה כבר הכביש הזה פקק ארוך. שעה לא הכי עמוסה.

וגם ב-09:00, אומר לי ידידי יושב-ראש הישיבה. אז מה עשיתם, אני רוצה להבין. קוראים לזה בעברית הפשוטה: חלטורה, אבל חלטורה שממצה את כל הכיעור והרוע שאפשר. ו-50,000 איש שגרים שם במקרה, לא שנה ולא שנתיים, חשך עליהם עולמם. ואת הסיפור הזה, שהוא לא רק שלנו, ועכשיו כולכם חולקים אתנו, רציתי להביא היום לכנסת בעיתוי החשוב של רפורמה במערכת הבנקאית. הוא יפה כשלעצמו, ואני אומר, בוא נחשוב על הרפורמה בכבישים ועל השינוי שהתחולל בחייהם של עשרות-אלפים, אולי מאות-אלפי ישראלים. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, בבקשה, גברתי. וֶרבין. אמת. וֶרְבִּין ולא וַרְבִּין ולא וֶרַבִּין. ורבין, סגן המזכירה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. טבעי מאוד בשבילי לדבר על נושא אגודות אשראי ועל הרחבת התחרות בשוק האשראי, ומדובר ברפורמה חשובה וחיונית מאוד, והרחיבו על זה את הדיבור חברי לפני. אני מתנצלת, אבל אני מוכרחה לדבר על נושא תאונות הדרכים. תקשיבו, זה לא יכול להיות. שרת המשפטים אומנם נמצאת במליאה, אבל אני אומרת לכם: הממשלה לא יכולה להמשיך להתנהל כפי שהיא מתנהלת בכל הקשור לקטל בדרכים. היום נהרגו שלושה אנשים נוספים. ארבעה, ארבעה נהרגו? ארבעה נהרגו. 376 אנשים נהרגו ב-2016, 20 אנשים נהרגו, אנחנו היום ב-23 בינואר, כמעט בן אדם ליום. אני לא מצליחה להבין מה קורה כאן. באה הממשלה ואמרה: אנחנו נקים ועדת שרים. אמרו: לא ועדת שרים, נקים ועדת מנכ"לים. ועדת המנכ"לים הזאת לא כונסה מעולם. ועדת הכלכלה בראשות איתן כבל ניהלה שימוע במשך חצי שנה, טיפלה בכל נושא, בכל פרט שקשור לקטל בדרכים. שלושה בני-נוער ואישה ז"ל.

לפני כחודש, ויושב פה סגן מזכירת הכנסת, זכיתי להעניק את פרס קרן יושב-ראש הכנסת לשני אנשים: אחד, לגיל ביילין, שיצר תוכנית מיוחדת לבני נוער ללימוד בטיחות בדרכים, והפרס השני, לארגון "בטרם". אבל אני אומרת לכם: זה כלום, זו טיפה בים. אם אנחנו לא נתחיל לאכוף בדרכים, אם אנחנו לא נביא יותר ניידות משטרה, שום דבר לא שווה. אמר חבר הכנסת איתן כבל כשאנחנו התחלנו את השימוע: אני לא רוצה לשמוע על הגורם האנושי. אז אנחנו יודעים שיש גורם אנושי, אבל התחושה שאנחנו לא יכולים לטפל בזה בגלל הגורם האנושי היא שטות גמורה. לבי עם המשפחות של אותם ארבעה הרוגים שהיום לא חזרו הביתה, עם כל הרוגי הקטל בדרכים. אילו זו הייתה מלחמה, כל הארץ הייתה נזעקת. אז אני מודיעה לכם: זאת מלחמה. והמלחמה הזאת היא של כל אחד ואחת מאתנו. בואו נעשה משהו.

תודה רבה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה, אדוני.

חבר הכנסת עיסאווי פריג', שאני עדיין לא רואה אותו באולם. בכל אופן, אם הוא שומע אותנו. חמש דקות לרשותך, אדוני. אני לא רואה פה שר. השרה נמצאת שם.

שרת המשפטים.

גם בעניין הזה צריך לטפל, ששר בממשלה יושב בתא המומחים במקום לשבת, אבל שים לב השרה משוחחת עם חברת כנסת מסיעתך. לא צריך לקבל את זה. השרה צריכה לשבת ליד שולחן הממשלה. אגב, אתה סגן יושב-ראש הכנסת. אתה יכול להציע את ההצעה בנשיאות הבאה.

זה לא אומר, כשהיא יושבת במקום הזה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, ממש לפני כמה דקות ראינו כאן דיון ובעיקר טקס שנראה כאילו מנותק מהמציאות שאנחנו חיים בה, ממשלת ישראל משביעה לעצמה עוד שני שרים. איזו חגיגה, איזו אופוריה. ממש פתח לעתיד.

כשמשביעים שרים, כמו שאמרתי אז, זה סוג של הישג אישי חשוב, אבל כשזה מתחבר לממשלה מהסוג הזה, זה דבר שאפשר להבין שהוא לא יותר מסוג של דמיון או סוג של עבודה בעיניים של כולנו.

שמעתי היום את ראש הממשלה היוצא בנימין נתניהו מדבר על ההישגים הדמיוניים שלו, מדבר על מה הממשלה הזאת עשתה ועשתה, וכאילו שום דבר לא קרה. כולנו יודעים, חברי חברי הכנסת, שזה נגמר, שזה הסוף, שנתניהו הוא ראש ממשלה יוצא, שזה סוף דרכו. הוא עצמו, כשהוא מדבר היום על ההישגים, עושה סוג של סיכום של הכהונה המתמשכת מדי שלו בראשות הממשלה. לראש הממשלה היוצא בנימין נתניהו אין באמת חזון, הוא לא יודע לאן מדינת ישראל הולכת. האמת היא שכבר עשר שנים הוא לא מייצר שום תוכנית, שום חזון. בעיקר הוא מייצר בלימה, חסימה, אם של אויבים פוליטיים, יריבים פוליטיים, או אם של תוכניות או יוזמות. הוא בעיקר עושה הכול כדי לגרום לכך שלא יצמח שום דבר לידו או בסביבתו. אבל החמצן, החמצן באקווריום של ראש הממשלה נגמר. ראש הממשלה הזה הטביע כבר ממשלה אחת בשביל עיתון, בשביל "ישראל היום". לא בשביל המדינה, לא כי הוא רצה, לדוגמה, לקדם את עולם התקשורת ולייעל אותו, לא כי הוא חשב שהחוק הזה פוגע פגיעה אנושה באינטרס הציבורי, אלא נתניהו התנהל כמו המוציא לאור של "ישראל היום". ברגע שהפרויקט שלו, האינטרס שלו, "ישראל היום" עמד בסכנה, הוא פירק פה ממשלה. הוא הטביע כאן ממשלה בלי להתייחס בכלל למשמעות התקציבית של זה. מה המשמעות לחבריו, מה המשמעות שמפזרים פה כנסת אחרי שנה וחצי. ראש הממשלה עשה את זה. הוא עשה את זה גם כמו שהוא עושה בלי בעיה: מתקשר ומספר למילצ'ן שהוא שכח להביא את הצמיד ולבקש עוד כל מיני מתנות, כי כך מתנהל ראש הממשלה היוצא שלנו בנימין נתניהו. גם בתוך כל הסבך הזה וכל המהומה הזאת,

גם כל הגועל הזה שמלווה את התנהלות הממשלה הזאת בראשות נתניהו, יש גם דוח מבקר המדינה שהוא כבר בדרך אלינו. בקרוב כולנו נלמד ונדע כיצד ראש הממשלה עצמו לא ידע לנהל דיונים אסטרטגיים, עוד הרבה לפני "צוק איתן", ולהתנהל כמו ממשלה נורמלית שצופה פני עתיד, או כמו ראש ממשלה נורמלי שצופה פני עתיד. שוב נגלה ראש ממשלה שעסוק בעצמו, עסוק בענייניו ולא עסוק באמת בהכנת המדינה ובבניית חזון להתמודדות עם האתגרים הגדולים. הממשלה הזאת היא ממשלה באמת עייפה. מיותרת, יכולה להיות לנו ממשלה טובה יותר, ממשלה שלא יעמוד בה ראש הממשלה היוצא בנימין נתניהו, אלא תעמוד בה מנהיגות אמיתית שתראה חזון למדינת ישראל. הימים האלה קרבים, זה תלוי הרבה בנו, גברתי היושבת-ראש. זה תלוי באזרחים הטובים שיאמינו שאפשר כאן לעשות את המדינה הזאת באופן טוב יותר,

שאפשר שתהיה כאן ממשלה ראויה יותר. וכן, גברתי, משפט אחרון, זה גם הרבה תלוי בנו, ב-120 שיושבים כאן. צריך לזכור: הציבור הישראלי לא בוחר את ראש הממשלה, הוא גם לא בוחר את הממשלה, הוא בוחר את הכנסת. הכנסת בוחרת את הממשלה, הכנסת בוחרת את ראש הממשלה. גם בידינו לשנות את המציאות של המדינה הזאת כבר עכשיו, ולשלוח את ראש הממשלה היוצא בנימין נתניהו באמת אל היציאה הביתה.

תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון. חבר הכנסת עיסאווי פריג' בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת דב חנין, ואחרון הדוברים, חבר הכנסת איתן כבל, לפני הסיכום של השר. בבקשה, אדוני, חמש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת. על פניו ברגע שאתה קורא את הכותרת של הצעת החוק, צמצום הריכוזיות, הצעת החוק אומרת וואו, זו הצעת חוק חברתית, מחויבת המציאות לפי כל המצב במערכת המשפט. אבל בכותרת נחמד מאוד וכולנו צריכים לתמוך בהצעת חוק כזו. אני אחד מחברי הכנסת שאכן לקח חלק בדיוני הוועדה, ועדה בראשות השר אלי כהן. ואני חייב להגיד לכם, תחושת לבי, מה היה בוועדה. הוועדה באה בהחלטה, אני רוצה להעביר את החוק. אז התקיים תהליך של חקיקה שהיה תהליך דורסני, אגרסיבי, העיקר להעביר את החוק. אבל האם החוק קולע למטרה? אני מראש אומר לכם חברים, וזה רשום בפרוטוקול, אנחנו לא נשיג את המטרה שלשמה נועד החוק. יוקר המחיה וכל עמלות הסליקה והתחרות כביכול שאמורה להוריד את עלות האשראי, אני אומר לכם, וימים יגידו, וזה יירשם בפרוטוקול, לא יתקיימו. זה לא יתקיים. אני אמרתי את זה יותר מפעם אחת, ואני שוב אומר, וידידי חבר הכנסת כבל זוכר את זה מוועדת הכלכלה כשאני השתמשתי בזה: לא כל תחרות תוריד עלויות, וימים יגידו שהצעת החוק הזו תפקידה אך ורק חלוקת העוגה, עוגת הרווח הבנקאי. הפרדת כרטיסי אשראי מהבנקים והכנסת שחקנים חדשים לשוק הבנקאות, זה דבר יפה, אבל באמת שתהיה תחרות אמת שמטרתה לחשוב על האזרח. אבל מה שיקרה הוא שלתחרות הזו ולדואופולים שייווצרו בעקבות התחרות הזו יהיה קורבן אחד. הקורבן שהיה כל הזמן. והקורבן הזה ימשיך להיות אותו קורבן בעתיד, שזה הצרכן. הצורך להציף את המשק באשראי, אני אומר לכם בתור מי שחי בתוך המשק הזה, לא חסר אשראי במשק. האשראי יקר. האם זו הדרך? לפי דעתי, לא הדרך. נקודה שנייה שרציתי להתייחס אליה, והיא לא פחות חשובה אם לא יותר חשובה, סוגיית הגנת הפרטיות בחקיקה. לפני שנה, כפי שאמרתי בעבר, עמלנו קשה כדי להעביר חוק נתוני אשראי. לילות וימים התקיימו שם ויכוחים כדי להעביר את החוק הזה. הפחדים על הגנת הפרטיות ופתיחת כל המערך, שלכל אחד אמורה להיות תעודת זהות בנקאית. בסופו של דבר החוק עבר. למרות כל ההסתייגויות העברנו את זה, בתקווה, תחת הכותרת: הגדלת התחרות. ועכשיו אנחנו בהצעת החוק המונחת כאן: צמצום הריכוזיות. שוב,

אנחנו דורסים במו-רגלינו חוק שעמלנו קשה לחוקק ומאפשרים עוד פתח לצמצום הגנת הפרטיות. יעני, חופשיות זרימת המידע בין מערכות הבנקים, לא יהיו לה אבא ואימא. לא היה לה, לא היה לה תקדים. הקלילות אצלנו, ושרת המשפטים חייבת לתת את הדעת על זה, וטוב שהיא כאן, הקלילות בפריצת מערך הגנת הפרטיות חוק אחרי חוק, מחייב אותנו לחשיבה עצמית. היה שם ויכוח והיו חוות דעת של היועצת המשפטית של הוועדה שהתריעו ואמרו, ולמרות כל חוות הדעת שקיבלנו והייעוץ המשפטי שליווה אותנו בחוק הזה, התעקשנו, הוועדה התעקשה, הממשלה התעקשה להתעלם. אני חושב: הכותרת טובה, אבל החוק במהות לא ישיג את מטרתו.

תודה רבה לחבר הכנסת פריג'. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה,

ואחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת איתן כבל. הנה, איתן כאן, הוא נמצא. אחרי איתן כבל יסכם את הדיון שר האוצר. בבקשה, אדוני, חמש דקות לרשותך. תודה לך, גברתי היושבת-ראש, אכן, כפי שנאמר פעם, יש שופטים בירושלים, ויש שופטים בבית-המשפט העליון, ואני מברך על החלטתו החשובה של בית-המשפט העליון מהרגעים האחרונים לאפשר מחר את ההלוויה של אחד ההרוגים באסון הנורא שהתרחש על כולנו באום-אלחיראן. כפי שאתם יודעים, עמיתי חברי הכנסת, נהרגו במקום שני אנשים, האחד מהם שוטר, שהובא למנוחות, וכולנו ראינו את הלווייתו המרגשת, את הילדים הקטנים שהוא השאיר אחריו. וההרוג השני, עמיתי חברי הכנסת, הוא אותו מורה ערבי בדואי, תושב אום-אלחיראן, שנורה ונהרג. הוא היה האדם שנמצא ברכב, אותו רכב שממנו נפגע גם השוטר, ומה לא אמרו לנו, עמיתי חברי הכנסת? אמרו לנו כבר שאותו מורה, בן 47, מורה למתמטיקה, הוא איש "דאעש", ואפילו שמצאו אצלו בבית פרסומים מפלילים.

גברתי היושבת-ראש, מה הפרסומים המפלילים שנמצאו אצלו בבית? גיליונות של העיתון "ישראל היום", עם ידיעות על "דאעש". גיליונות של העיתון "ישראל היום". באמת, מצאו אצלו בבית. חמור מאוד. מילא אם זה היה גיליונות של "ידיעות" מילא אם זה היה, כן, וכבר הפכו אותו, ב"ידיעות" היה תשבץ, ב"ידיעות" היה תשבץ,

אני אומר, על זה יוצא שר לביטחון פנים ומאשים בן-אדם שהוא מקורב ל"דאעש". ואותו אדם, שנהרג בצורה כל כך קשה שם, באום-אלחיראן, באותו לילה נורא, ככל הנראה הוא מת מאובדן דם, אחרי שהוא הושאר בשטח בתוך הרכב בלי שניתנה לו עזרה. אחרי שהוא נפטר, עמיתי חברי הכנסת, נעשה ניסיון להרוג אותו פעם שנייה, ולהרוג אותו פעם שנייה גם על-ידי הכתמת שמו כטרוריסט וכאיש "דאעש" וכמי שניסה בכוונה לפגוע ולדרוס, וגם נעשה ניסיון להכתיב למשפחתו לקבור אותו בלילה, קבורה סודית, בלי משתתפים ובלי אורחים, ולכן, עמיתי חברי הכנסת, אני חושב שקביעתו של בית-המשפט העליון היום בעתירה לבג"ץ שהוגשה היא כל כך חשובה. בית-המשפט העליון קבע: ראשית, הגופה תוחזר מייד,

ההלוויה תתקיים מחר באזור שבין אום-אלחיראן לבין חורה, שלישית, ההלוויה תתקיים בשעות היום, ולא בשעות הלילה, רביעית, לא תהיה שום הגבלה על מספר המשתתפים. כל מי שירצה להגיע להלוויה ולהשתתף בה יוכל לבוא ולהשתתף בהלוויה, כפי שמקובל. ההחלטה הזאת של בג"ץ היא החלטה עקרונית, היא החלטה חשובה, והיא בעיקר החלטה שמראה לנו באיזה טירוף מערכות הממשלה הזאת נמצאה בימים האחרונים. מה לא קרה כאן? לא רק שנעשה מהלך כוחני ופסול של כניסה ליישוב כדי להרוס בתים שכבר הייתה הסכמה על פינוים, הרי לא היה שום צורך בכל המהלך הזה, של הכניסה הכוחנית לאום-אלחיראן. היה הסכם עם התושבים,

עם אותו אדם, עם אותו אדם שנהרג במכונית, גם הוא הסכים לפנות את ביתו, הסכים לפנות את ביתו ולעבור, אז למה צריך היה להיכנס לשם בכוח, באלימות, בשעות שלפנות בוקר? ולאחר מכן, כל מסע ההסתה וההשמצות נגד תושבי אום-אלחיראן, נגד כל הציבור הערבי הבדואי בנגב, נגד כל האוכלוסייה הערבית, נגד מנהיגי האוכלוסייה הערבית, נגד חברי הכנסת. חבר הכנסת איימן עודה, שהקדיש בשבוע שעבר ימים ולילות כדי לנסות לגשר ולהגיע לנוסחת פשרה, מותקף במקום על-ידי שוטרים, נורים עליו כדורי ספוג. אני במו עיני ראיתי, גברתי, את כדור הספוג, שהוא אחד משני הכדורים שפגעו באיימן עודה. ראיתי את הכדור הזה. ואחר כך עוד ממציאים סיפורים שהאיש נפגע מאבנים. אני עדיין לא ראיתי אפילו עדות אחת שמספרת שבמקום בכלל נזרקו אבנים. אז חבר הכנסת איימן עודה, כך נטען, נא לסיים. נפצע מאבנים שלא נזרקו. עמיתי חברי הכנסת, את התהליך המסוכן הזה חייבים לעצור. את התהליך הזה, של ההשמצות, של ההכפשות ושל הטלת התוויות בציבור הערבי, צריך לעצור. זה מסוכן לציבור הערבי, לאוכלוסייה הערבית, אבל זה מסוכן גם לכולנו. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה, אדוני. לאחר מכן שר האוצר משה כחלון יסכם את הדיון. לך, אדוני, יש שבע דקות.

גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, רשמת פרלמנטרית, חברותי וחברי חברי הכנסת, ברשותכם, אני, כיושב-ראש ועדת הכלכלה,

אני רוצה להזכיר לחבר הכנסת דב חנין ולאחרים, את חוק נתוני אשראי. היועצת המשפטית והמשנה ליועץ המשפטי של הוועדה ושל הכנסת, הגברת אתי בנדלר, הייתה היועצת המשפטית שעסקה גם בחוק הנוכחי וגם בחוק של נתוני האשראי. והנה, אדוני השר, בדיוק נכנסת, ואני רוצה קודם כול להבהיר כמה וכמה נקודות: אין חולק, גם לא אנחנו, על חשיבות החקיקה, אדוני השר. גם החוק הקודם של נתוני האשראי, שעמלנו קשות כדי להוציא אותו מן הכוח אל הפועל, וכך גם החוק הזה. אבל כשניהלנו את הדיונים על חוק נתוני האשראי, קבענו כמה מסמרות שאמרנו שהם יהיו בנושאים מסוימים, כמו הגנה על הפרטיות ואבטחת מידע. קבענו שהם יהיו אותם כלים שעליהם החקיקה מונחת, גם זו שתהיה בוועדה של מי שהוא היום השר אלי כהן. אני רוצה לרגע אחד לקחת צעד לאחור ולתקן רושם מוטעה שהיה אצל חברי הכנסת, כאילו היועץ המשפטי של הכנסת, עורך-הדין איל ינון, כאילו הוא קבע שמבחינתו מה שטוענת, שיש ויכוח בינו לבין המשנה שלו, לגבי המהות של החוק בכל הקשור לנושאים שאני פירטתי,

היועץ המשפטי, איל ינון, למיטב הבנתי, לא עסק בכלל במהות, הוא דיבר על ההליך. מבחינתו, בעקבות טענות כאלה ואחרות ופניות אליו, הוא קבע שמבחינתו ההליך היה בסדר, והוא לא נגע במהות. אדוני השר, אני פונה אליך ומבקש, בלי להרחיב יתר על המידה, לומר לך ולבקש את העניין הבא, מה שאני לא מקבל, כי אני לא יודע עד מתי כולנו נהיה פה,

אחד הדברים הבסיסיים, אתה היית יושב-ראש ועדת הכלכלה,

עד מתי, אוקיי. אל תבנה על זה. חברי שר האוצר, ואנחנו באמת חברים ואנשים שמאוד מכבדים ומעריכים זה את זה. אתה היית גם יושב-ראש ועדת הכלכלה, גם שר הכלכלה היית, ואתה יודע, לפחות את זה אני מבקש ממך, שהתקנות יידונו בוועדת הכלכלה. הרי פה זה, לא לעולם חוסן, זה האלף-בית הבסיסי. הוועדה שהיום היא בראשות חברת הכנסת רחל עזריה, היא לא לנצח. אתם הרי הקמתם אותה אד-הוק, ולכן אני מבקש ממך שבעניין הזה, חבר הכנסת טרכטנברג, זה מפריע לי. באמת, אני מתנצל. ברשותך, אני באמת מתנצל. אני מאוד מבקש שלפחות בעניין הזה, ואני גם הולך להיפגש עם המנכ"ל שלך, בעצתך, בעניין הזה, ואני מקווה שלפחות אתה תדע להגיד שזה אלף-בית. אנחנו לא ביקשנו לשנות. לפחות את הדברים האלה, כיוון שיש בידנו שתי המשקולות הנכונות, גם של הוועדה שלנו, וגם של הנושאים שנדונו בדיון, והיועצת המשפטית של הוועדה והמשנה ליועץ המשפטי של הכנסת מכירה ועסקה והובילה את שני הדברים בשני התחומים. אני חושב ומצפה שתיתנו לנו את הכלים, לא כעניים בפתח. אני חושב שלפחות מעל הבמה כאן אתה כן יכול לומר את הדברים. נשארו לי שלוש דקות. ברשותך אני רוצה לעשות מעבד חד בעניין ולדבר על הקטל בדרכים. באמת מעבר חד. אדוני השר,

גברתי, חברת הכנסת רויטל סויד,

חשוב לי שהשר, לא בכל יום יש לנו הזדמנות לראות את זיו פניו פה.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולומר את הדבר הבא: הסיפור של המלחמה בקטל בדרכים הוא פשוט שערורייה שחייבת להיפסק. הסיפור הזה, שראש הממשלה פנה למנכ"ל שלו להקים ועדת מנכ"לים אחרי שהוא הסכים להקים ועדת שרים, ששינה את דעתו שעתיים אחרי. יושב מנכ"ל משרד ראש הממשלה חמישה חודשים, שישה חודשים, אוסף חומר, מה הבושה הזאת? אוסף חומר, אתה שואל וכותב לו מכתבים, הוא עסוק באיסוף. אנשים נהרגים. 2015, סיימנו אותה עם 357 הרוגים. בשנה שעברה סיימנו כמדומני עם 372, אני מקווה שאני לא טועה, אנחנו היום, בשעה הזאת שאני עומד כאן, חבר הכנסת עיסאווי פריג' 25 הרוגים, כבר בחמישה יותר מהשנה שעברה למועד הזה. עד כמה תהיה ההפקרות הזאת, אדוני שר האוצר? איזו הפקרות, אנשים נהרגים בכבישים. אנשים נהרגים, מאות אנשים, זה לא מעניין אף אחד? עמונה יותר מעניינת? בלי להיכנס עכשיו ולהפוך את העניין לפוליטי, אנשים נ-ה-ר-גים כל יום. היום, ארבעה הרוגים, וזה לא מעניין אף אחד, זה עובר ולא נודע כי באו אל קרבנה. זה מטורף. זה בלתי נסבל. כמה אפשר עוד לצעוק, לזעוק? ולא דיברנו עוד על אלפי המשפחות של הפצועים, המשפחות של ההרוגים, ואדוני שר האוצר, זה נזק ישיר של 15 מיליארד שקל לקופת המדינה. מה, השתגענו? לא אכפת לנו? ואם הממשלה לא הייתה יודעת לעשות זאת, ב-2012 הצליחה להוריד את מספר ההרוגים אל מתחת ל-300. מה זה? שר התחבורה אומר: זה באחריות זה.

מה הליצנות הזאת? אנשים נ-ה-ר-גים. ממשלות היו מתפרקות אם העניין היה עניין ביטחוני, גברתי. אני מסיים, בבקשה. ממשלות היו מתפרקות, ראשי ממשלה היו עפים בטיל הביתה. וכאן, בתאונות הדרכים, זה לא מעניין. שבוע אחר שבוע אני אעלה לכאן להזכיר את זה לממשלה, לראש הממשלה, שלא עושה כלום בעניין.

תודה רבה לחבר הכנסת איתן כבל. כאמור, יסכם את הדיון שר האוצר משה כחלון. בבקשה, אדוני, ולאחר מכן נגיע להצבעות. גברתי היושבת-ראש, ידידי השר איוב קרא, חברי הכנסת, אנחנו משיבים פה היום, אני משיב בשם הממשלה, על הצעת חוק הרפורמה בבנקאות, ועדת שטרום מה שנקרא. חשוב לדעתי לציין מאיפה בכלל הגיע כל העניין הזה, כל הוועדה, ועדת הרפורמות. הרבה מאוד שנים אני ועוד הרבה חלמנו על רפורמה בבנקאות. איפה צריך רפורמה? רפורמה צריך במקום שיש כשל שוק, במקום שיש ריכוזיות,

בבנקים, חברי חברי הכנסת,

כ-65% מהלקוחות נמצאים בשלושה בנקים.

ריכוזיות. רוב האשראי ניתן למעט מאוד אנשים. החלוקה של הכסף לא נכונה. אני לא רוצה להיכנס פה מי מקבל, למה מקבל, איך מקבל, זה באמת לא הזמן, אבל אני רוצה לדבר על נתונים ועל עובדות. אין מעבר מבנק לבנק. כמעט שאין מעבר בין בנקים. כשאין מעבר בין בנקים או אין מעבר בין חברות, תקן אותי, פרופסור טרכטנברג אין תחרות. כשיש תחרות, יש מעבר. כשאין מעבר, אין תחרות, ולא צריכים להיות רפורמטורים גדולים כדי להבין את זה. אם לא עוברים מבנק לבנק, אם לא עוברים מחברה לחברה, סימן שאין תחרות. וכמעט שאין מעברים בין הבנקים. חברים, כסף זה אמצעי ייצור, כדי לעשות ביזנס צריך עובדים, צריך כסף. כסף זה חלק מאמצעי הייצור, אמצעי הייצור האלה נמצאים בבנקים, נמצאים בגוף ריכוזי. מה עשינו עם זה? במשא-ומתן הקואליציוני עם ראש הממשלה, כשמפלגת כולנו נקראה להצטרף לקואליציה, ביקשנו כמה נושאים, או דברים, או דרישות, אחד מהם זה רפורמה בבנקאות. ידענו שזה קשה. אם דבר לא נעשה הרבה שנים אחורנית, זה לא סתם, כנראה זה קשה, כנראה זה מסובך, כנראה זה מורכב. על הרקע הזה, התנאי הראשון שלי בהסכם הקואליציוני היה, חברים, לא שר האוצר, לא שר הכלכלה, לא שר הבינוי ולא יו"ר ועדה, רפורמה בבנקאות. ובדיון עם ראש הממשלה הצטרפה גם נגידת בנק ישראל, וזה הזמן והמקום להודות לה, גם לנגידה וגם לבנק ישראל, על שיתוף הפעולה, על ההבנה, על שינוי האווירה ושינוי הגישה בבנק ישראל, לפחות לצורך הרפורמה הזאת. ישבנו עם הנגידה וסיכמנו על רפורמה בבנקאות, ראש הממשלה, הנגידה ואני. ואז הבנו שהאירוע הזה הוא אירוע גדול, הוא אירוע משמעותי, ואי-אפשר לעשות את זה בחקיקת בזק, לא פרטית ולא ממשלתית. על רקע זה החלטנו יחד, סליחה, אדוני. חברים, אנחנו מבקשים קצת שקט באולם. האולם ריק, ושומעים כל שיחה פרטית שמתבצעת באולם.

על רקע זה החלטנו הנגידה ואני להקים את ועדת שטרום,

בראשות עורך-דין דרור שטרום. הוועדה שמעה מאות אנשים. הוועדה התייחסה כמעט לכל גוף שעוסק בבנקאות או בפיננסים במשק, בחברות. לדעתי, כשנה וחצי עבודה, אינטנסיבית, יסודית, מקצועית, מדויקת. בסוף עבודת הוועדה הוחלט על הסרת חסמים בבנקים, הסרת חסמי כניסה, הגדלת נפח האשראי והפרדת כרטיסי האשראי מהבנקים.

כ-50 שנה לא קם בנק במדינת ישראל. הרי בנקים מרוויחים, אז למה לא קם בנק? עסק שמרוויח, מיד קמים עוד עסקים לידו, וזה בסדר וזה טבעי. ככה השוק עובד. הרי הבנקים מרוויחים, למה זה רק הצטמצם? בקום המדינה היו פה כ-60 70 בנקים, אומנם קטנים, אבל היו. והיה קניבליזם כזה, אחד אכל את השני עד שנשארנו עם מספר קטן של בנקים כי היו חסמי כניסה וכל מי שניסה לפתוח בנק, חברים, כל מי שניסה לפתוח בנק, התקפל והלך. למה הוא התקפל והלך? כי הבנקים הקיימים היום פרוסים בצורה מדהימה. בנק שיש לו יותר מ-200 סניפים וגובה עמלות, בלי עין הרע, וגובה דמי ניהול ודמי שורה ועמלת שורה ועמלת פקיד ועמלת אשראי ועמלת ניצול אשראי ועמלת אי-ניצול אשראי, מה שאתם רק רוצים, פרוס בארץ ב-200 מקומות. מגיע בנק שרוצה להתחיל לעבוד, הוא לא יכול לפרוס בארץ ככה, זה לא פשוט, אז הוא מתחיל בבנק אחד בתל-אביב, פתח-תקווה, מרכז הארץ. ומה קורה? הבנק הזה קונה כסף כדי למכור אותו, זה הרי המהות של הבנקים: הם קונים כסף ומוכרים. אז הבנק החדש הזה בא וקונה כסף מבנק ישראל. כשהוא בא למכור אותו, אז אותו לקוח אומר לו: רגע, מהצד האחר של הכביש הכסף הרבה יותר זול. למה יותר זול? כי הבנק השני מרוויח מ-200 סניפים, אז אותו אדם שבא לקנות, מה זה מעניין אותו אם יש להם 200 סניפים או לא, אם מרוויחים מעמלות. אותו בנק, אין לו מאיפה להרוויח בעמלות,

אז הוא חייב למכור את זה במחיר גבוה יותר מאשר הם שמוכרים את זה, לא מפני שהם אנשים טובים, פשוט כדי לחסל אותו. אז פעם, פעמיים, שלוש, הבן-אדם מתקפל והולך. הם עוד פעם נשארים לבד ועוד פעם מרימים את המחירים. שנים זה עובד ככה. כל בנק שניסה להיכנס לארץ, קיפל את הזנב והסתלק. זה הכוח של הבנקים. הכוח שלהם הוא בפריסה. אף אחד לא יכול להתמודד עם לאומי והפועלים בפריסה שלהם. מה שעשינו ברפורמה הזאת, הובלנו הרבה לאינטרנט. מה אמרנו? היתרון שלהם זה הפריסה, באינטרנט אין בעיה של פריסה. כל אייפון זה סניף. אנשים יכולים לעבוד, להקים בנקים אינטרנטיים ואז דרך הסניף הזה שקוראים לו אייפון או גלקסי, אני לא עושה פרסומת פה ל"אפל" זאת התשובה. התשובה היא הטכנולוגיה. הרפורמה הזאת מדברת הרבה מאוד על טכנולוגיות, על תחליפי בנקים. אתה יכול לשבת בעכו ולנהל את החשבון שלך דרך בנק, לא אפליקציה, ממש בנק שהוא באינטרנט. הסרת החסמים הזאת תאפשר תחרות. דבר נוסף שעשינו, כמובן בתוך תקופה לא ארוכה, הבנקים יצטרכו להיפרד מכרטיסי האשראי שלהם, הפועלים ולאומי, בשלב הזה.

הנמכתם גם, כן, חבר כנסת כהן. אנחנו הורדנו את ההון העצמי שהם ביקשו. זה היה בהתחלה 100 מיליון דולר, זה ירד ממש משמעותית. משמעותית זה ירד, כדי שאפשר

לאחר מכן, ככל שהבנק גדֵל, גם ההון יגדל. אין סיבה שבנק חדש שאין לו עדיין לקוחות יחזיק, הלימות הון של בנק הפועלים למשל, אין שום סיבה בעולם. גם את זה ביטלנו. חסמי כניסה, כפי שאמרתי. הגדלת נפח האשראי. הכנסנו גופים נוספים שיוכלו לתת אשראי, חברות ביטוח, מוסדיים, קרנות. הכפלנו, יותר מהכפלנו, את נפח האשראי בשוק. משקי-בית יוכלו לתת אשראי. חבר הכנסת כבל, קודם כול אני רוצה לעבור רגע לנתוני אשראי שדיברת עליהם.

אני באמת מחויב, בלי קשר לחברות שלנו, להודות לך על חוק נתוני אשראי. אני חושב שזה חוק אדיר, חוק מכונן, וכשאני רציתי להעביר אותו לוועדת הרפורמות, אמרת לי: שמע, אתה קורא לי מוישה, פה אתה קורא לי שר האוצר אבל כשאנחנו מדברים אתה קורא לי מוישה,

אמרת לי: אני אוציא חוק יותר טוב ממה שאתה הכנסת. אמרתי לו: ואללה? אמרת, אמרת.

אמרת ועשית. החוק שנכנס אליך כחוק נתוני אשראי, שעבדו עליו, השרה שקד, גם צריך להגיד לה תודה, היא גם דחפה את החוק הזה, משרד המשפטים ומשרד האוצר, עבדנו עליו מעל שנה, איתן, הגיע אליך לידיים, שינית אותו, שיפרת אותו, ייעלת אותו יחד עם חברי הכנסת של ועדת הכלכלה, ואני מודה לך. גם מודה לך וגם מודה שהחוק הרבה יותר טוב ממה שהוא נכנס. ולצורך זה אנחנו צריכים את הכנסת ואנחנו צריכים את הוועדות. אבל מצד שני, מצד שני, איתן, אנחנו לא יכולים להחזיק את כל מאגר נתוני האשראי במקום אחד. שוק חופשי צריך שתהיה לו נגישות ושקיפות לכולם. על הרקע הזה תמכנו ב-Wobi הזה, שזה סוג של חיתום, סוג של אפליקציה, לא רוצה לעשות לה פרסומת כי היא פרטית, אבל יש אפשרות ונגישות כמעט לכל אחד שרוצה, לקבל את נתוני האשראי. מי שמבין ומי שחי את זה יודע שזה אלף-בית של הכלכלה. אלף-בית של הכלכלה זה מידע וזה שקיפות. ולכן, איתן ידידי, אני באמת מעריך את העבודה שלך. אני רוצה להודות גם לשר אלי כהן על עבודה גדולה, מאומצת, בכל הרפורמות, ואחרונה, עשית פינאלה חבל על הזמן, מדהים. תודה. רועי פולקמן, שבאמת, איפה הוא? הוביל יחד אתך ושיתף פעולה בצורה בלתי רגילה את החוק הזה. אני אומר לכם, היום זה יום,

היסטורי זה מילה גדולה, אבל משמעותי מאוד לשוק הפיננסי במדינת ישראל. שנים דיברו על זה, והצלחנו. אני שמח שאין פה אופוזיציה וקואליציה, באמת, אני מקווה שאני לא טועה. כולם או רובם חושבים שהגיע הזמן לעשות את הרפורמה הזאת, להוריד קצת את המחירים של השירותים שהבנקים נותנים, להוריד קצת את מחירי העמלות, להוריד קצת את דמי הניהול, ליצור קצת תחרות, ואין לי ספק שזה ייטיב עם האזרחים. כחלון. לשבת, איתן, לגבי התקנות אנחנו נבדוק את זה, וכמו שאתה מכיר אותי ואני מכיר אותך,

נשב יחד,

נכתוב את התקנות ואם זה צריך להגיע אליך זה יגיע ואם לא אז לא. אני רוצה שוב להודות לחברי הכנסת, לסגני איציק כהן. איציק כהן ידידי, לגבי כל שוק הביטוח, שוק ההון, שנעשית שם עבודה מדהימה, נעשית שם עבודה גדולה. רפורמות באמת מהגדולות שהיו בשנים האחרונות. איציק ידידי, אם אני אגיד ש-90% אתה, 10% אני, זה גנבת קרדיט. זה 100% אתה. תודה רבה.

תודה רב לשר האוצר משה כחלון. רבותי, אם כן, אנחנו נעבור להצבעה. אין הסתייגויות וכל בקשות דיבור מאחורינו. אין הסתייגויות, לא הוגשו הסתייגויות. מה זה לא הוגשו, רבותי, אני מחזיקה בחוק. אין דבר כזה, סליחה. אין הסתייגויות. אין הסתייגויות. סליחה, סליחה. סליחה, מישהו טעה, רגע, דקה, בודקים. זה מה שקיבלתי מסגן המזכירה. אנחנו בודקים.

הסתייגויות. אוקיי. יש הסתייגויות. צודקים.

אנחנו כרגע נגיע להצבעות על הסתייגויות ואחר כך על הצעות חוק. הכול בסדר, רבותי, אנחנו ממשיכים, הכול בסדר. כן? אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 1 לסעיף 1 של חבר הכנסת חיים ילין וחברי הכנסת יצחק הרצוג, ציפי לבני, שלי יחימוביץ, סתיו שפיר, איציק שמולי, עמר בר-לב, יחיאל חיליק בר, עמיר פרץ, מרב מיכאלי,

ולכן אנחנו נצביע על שני סעיפים: סעיף מס' 1 וסעיף מס' 2 כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

כהצעת הוועדה, נתקבלו.

66 חברי כנסת, כולל שני השרים החדשים, אין מתנגדים, אין נמנעים. סעיף 1 וסעיף 2 אושרו בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. לסעיף 3 יש הסתייגות, מס' 2. כעת, נצביע בעד או נגד הסתייגות מס' 2. ההסתייגות של חבר הכנסת חיים ילין וקבוצת סיעת המחנה הציוני לסעיף 3 לא נתקבלה. מפלגת העבודה,

תגיד לי, כמה הסתייגויות, החוק. בעד, 27 חברי כנסת, מתנגדים, 37, אין נמנעים. הסתייגות מס' 2 לסעיף 3 לא התקבלה. כעת, רבותי, אנחנו נצביע על סעיפים 3 11, כולל, כנוסח הוועדה. סעיפים 3 11, כהצעת הוועדה, נתקבלו. 67 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. סעיפים 3 11 אושרו בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. כעת נצביע על הסתייגות מס' 3, לסעיף 12. מי בעד? מי נגד ההסתייגות? נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת המחנה הציוני לסעיף 12 לא נתקבלה. בעד, 27 חברי כנסת, 39 מתנגדים, אין נמנעים. הסתייגות מס' 3 לסעיף 12 לא התקבלה. כעת אנחנו נצביע על סעיפים 12 14, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיפים 12 14, כהצעת הוועדה, נתקבלו. 66 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. סעיפים 12, 13 ו-14 אושרו בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. כעת, אחרי שהוסרו כל ההסתייגויות, וכל הסעיפים אושרו בקריאה שנייה, אנחנו נצביע על כל החוק, הצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה),

בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. רבותי, כל החוק בקריאה שלישית. 66 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז 2017, עבר בקריאה שנייה ושלישית ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. רבותי, הודעה בשם יושב-ראש ועדת הכנסת. חבר הכנסת דוד ביטן, איפה הוא? הנה, הוא חזר. בבקשה, אדוני. ההודעה לא מצריכה הצבעה. בבקשה, אדוני, בשם ועדת הכנסת. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אבקש להודיע בזה על חילופי אישים בוועדה המיוחדת לדיון בהצעת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות ובהצעת חוק התכנון והבנייה (פיצול דירות), וכו' וכו': מטעם סיעת כולנו, במקום חבר הכנסת אלי כהן תכהן בוועדה חברת הכנסת רחל עזריה. תודה רבה, אדוני, יושב-ראש הקואליציה. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. בבקשה, אדוני. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות ועדת החוץ והביטחון בעקבות דיון בהצעה לסדר-היום של חברי הכנסת איל בן ראובן ורחל עזריה בנושא: התנכלות לחיילים חרדים. מסקנות הוועדה לענייני ביקורת המדינה בעקבות הצעה לסדר-היום של

המשטרה לא חתומה על הסדר ניגוד העניינים. הודעת שר החינוך על מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר

ירידה במספר המורים המועסקים בתוכנית לנוער בסיכון. תודה. תודה רבה, אדוני. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון מס' 8), התשע"ז 2017. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת איתן כבל. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, שרים נכבדים, רשמות פרלמנטריות, חברות וחברים, זאת הצעת החוק הראשונה בקריאה שנייה של חבר הכנסת עיסאווי פריג', אז אני מבקש, לקח לי ארבע שנים.

עמלת, יגעת, מצאת, והנה. אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון מס' 8), התשע"ז 2017, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. זוהי הצעת חוק שהוביל חבר הכנסת עיסאווי פריג', יחד עם יוסי יונה, אתי, עם חברי הכנסת איילת נחמיאס ורבין, מיקי לוי, אילן גילאון, מאיר כהן ועאידה תומא סלימאן. חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה 2005, קובע הוראות לעניין ליווי משדרי טלוויזיה מסוגים שונים בכתוביות ותרגום לשפת סימנים. לגבי תשדירי פרסומת קובע החוק כי הוראותיו יחולו רק על תשדיר פרסומת שאורכו עולה על חמש דקות. מבדיקה שערכנו מול הגורמים הרלבנטיים עלה כי אין בנמצא תשדיר פרסומת בטלוויזיה שאורכו עולה על חמש דקות. אורכם הממוצע של תשדירי פרסומת נע בין חצי דקה לדקה. כדי לאפשר גם לאנשים עם מוגבלות שמיעה להיחשף לתשדירי פרסומת בטלוויזיה, מוצע לבטל את הפטור האמור ולקבוע כי החוק יחול על כל תשדיר פרסומת, מהשנייה הראשונה, ויחולו בעניין זה ההוראות בחוק החלות על תוכנית. משמעות הדברים היא כי כל תשדירי הפרסומות המשודרים בטלוויזיה יהיו חייבים בליווי כתוביות, ו-5% מהם יהיו חייבים בתרגום לשפת הסימנים. בדיוני הוועדה דנו גם בעניין תשדירים לשירות הציבור. מדובר בתשדירים הכוללים מידע חיוני לציבור שאינם נכנסים לגדר תשדירי פרסומת או לגדר הודעות חירום, שגם לגביהן נקבעו הוראות שונות בחוק. החלטנו כי גם תשדירים אלה יהיו חייבים בליווי כתוביות. סיכמתי עם הגורמים הרלוונטיים בממשלה, ובפרט לשכת הפרסום הממשלתית, כי תיעשה בחינה בעניין תרגום לשפת הסימנים, ובהמשך נשקול אם יש מקום לתקן את החוק ולהוסיף את החובה לתרגם לשפת הסימנים גם תשדירים לשירות הציבור. חברותי וחברי חברי הכנסת, הצעת החוק מעודדת את השתלבותם והשתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות שמיעה גם בתחום המדיה הטלוויזיונית, ואני שמח שנפלה בידי הזכות לקחת חלק בכך. להצעת החוק אין הסתייגויות, ואני מבקש שתאשרו אותה בקריאה שנייה ושלישית. אני מודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג' על שהניח את החוק,

אחרי שמצביעים. ברצוני להודות לעורכת-הדין אביטל סומפולינסקי מהלשכה המשפטית של ועדת הכלכלה, וכן למרכז הישראלי ללימודי חירשות, ארגון "בקול", ועמותת "נגישות ישראל", שסייעו רבות בהכנת הצעת החוק, וכמובן ללאה ורון, המנהלת של הוועדה. תודה רבה לכם. תודה ליושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת איתן כבל. כאמור, לא הוגשו הסתייגויות ואין בקשות דיבור, ולכן, רבותי, אנחנו נעבור להצבעה. כעת נצביע על הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון מס' 8), התשע"ז 2017, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיפים 1

נתקבלו. בעד, 33 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון מס' 8), התשע"ז 2017, עברה בקריאה שנייה. כעת נצביע על אותה הצעת חוק בקריאה שלישית. רגע, נצביע בקריאה שלישית, ואז נגיע. רבותי, הצבעה בקריאה שלישית. נא להצביע, בבקשה. מי בעד? מי

בסדר, הבנתי שיש חבר כנסת שרוצה לברך. הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון מס' 8), התשע"ז 2017, נתקבל. בסדר, הבנתי שיש חבר כנסת שרוצה לברך. בעד, 33 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון מס' 8), התשע"ז 2017,

ברכות, ברכות. ראש הרשות מבקש לדבר אתך. אז, חברים, זה באמת רגע מרגש.

טוב, עיסאווי, מזל טוב. מגיע לי, מיקי, דחילק, ארבע שנים. אתה בצ'יק עשית את

הבית היהודי מריח משהו שאנחנו לא יודעים? לא לא, לכן אמרתי, זה לא קשור. יש 12 שינויים שהתבקשו, ואני אתן דוגמאות מהם: בקשה אחת היא שעובדי הוועדה המרכזית והוועדות האזוריות, שעד היום חלק מהם, משום שהם רחוקים מאזורי הבחירה שלהם, לא יכולים להצביע, הבקשה, להכניס אותם, שיוכלו גם כן להצביע במעטפות כפולות, וכנ"ל גם לגבי חברי הוועדה המרכזית, שבדרך כלל הם יושבים בירושלים או מסתובבים בכל הארץ, ולא מגיעים לאזורי הבחירה, קורה שהם גומרים את יום הבחירות והם עצמם לא מצביעים, כי הם לא מגיעים, לאפשר להם גם כן להצביע במעטפה כפולה. דבר שני, כשרוצים להעביר יישוב מאזור בחירות אחד לאזור בחירות אחר, אך ורק מטעמים של ניהול הבחירות, ובתנאי שהאזור שמעבירים צמוד לאזור השני, לאפשר לוועדה המרכזית לאשר גם את זה. בקשה נוספת היא שבמקום שמועד המינוי של ועדות הבחירות האזוריות יהיה 38 יום לפני הבחירות, להקדים את זה ל-52 יום לפני יום הבחירות, כדי לאפשר להתארגן יותר טוב. מוצע לנושא של סגני יושבי-ראש בוועדות האזוריות, מה שבפועל קיים אבל לא קיים בחוק, גם כן, לפי מספר החברים של כל סיעה בוועדה המרכזית, אותו דבר גם למנות את הסגנים. דבר נוסף, שמשרד הפנים ימסור לוועדה המרכזית מידע על פטירה של אדם הרשום בפנקס הבוחרים ביום החמישי לפני יום הבחירות, כדי שלא יהיה מצב שיכולים להצביע בשם נפטרים. דבר נוסף, שאם יש באותו מתחם כמה קלפיות, ואנחנו לפעמים רואים שקלפי אחת עמוסה ויש בה המון, וקלפי שנייה יש בה מעט, לאפשר ליושב-ראש הוועדה המרכזית וסגניו לעשות איזון ברשימות ולסדר שבאותו מתחם, הקלפיות שיהיו, פחות או יותר יהיו שוות, ולא תהיה אחת שיש בה הרבה ואחת שיש בה קצת. דבר נוסף, שרשימת הבוחרים שרשאים להצביע בקלפי, שעד היום מוסרים את זה ליושב-ראש הוועדה, ימסרו את זה היום למזכיר הוועדה, כי הרבה פעמים קורה שעדיין זהות היושב-ראש לא ידועה, ומזכיר הוועדה תמיד ידוע.

אני קופץ קצת, מעטפה שיש בה שלושה פתקי הצבעה זהים, שהיום זה נפסל, לאשר את זה גם, כי הרבה פעמים הם נדבקים יחד. דבר נוסף, שיושב-ראש הוועדה המרכזית יהיה רשאי לבקש, לאשר, שחומר בחירות מקלפי מסוימת, כולו או חלקו, לא יושמד, או יושמד במועד אחר, כדי לאפשר בדיקה נוספת אם הוא מרגיש בזה. וכנ"ל גם, אני אתן דבר אחרון, להתיר מימון הסעות בוחרים מיישוב אחד למשנהו סמוך ליום הבחירות ללא תלות בשאלת המרחק בין היישובים, כי היום זה תלוי רק במרחק בין היישובים, אבל לפעמים הקשר בין היישובים הוא כזה שזה כן נזקק, אז לאפשר לוועדת הבחירות המרכזית לאשר. בקיצור, אלה בקשות שנמצאות כדי לייעל עוד יותר, על-פי הבקשה של ועדת הבחירות המרכזית. ועדת החוקה אישרה את הצעת החוק לקריאה ראשונה ואני מבקש מחברי לאשר אותה.

תודה ליושב-ראש ועדת החוקה חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. אני חייבת להגיד לך, בתור ראש עירייה לשעבר, שהשינוי הזה מבורך מאוד, כי ראינו איך אנשים מבוגרים רצים מקלפי לקלפי וזה שאתה נותן קצת חופש פעולה שם, זו פעולה מבורכת מאוד. רבותי, רשימת הדוברים. חברת הכנסת מירב בן ארי.

חברת הכנסת זהבה גלאון.

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח, חבר הכנסת עיסאווי פריג' אינו נוכח, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח. חבר הכנסת יוסף ג'בארין. בבקשה אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני כשעה הסתיים הדיון בבית-המשפט בעתירה לשחרר את גופתו של יעקוב אבו אלקיעאן, שנהרג על-ידי השוטרים שבאו להרוס את הבית שלו באום-אלחיראן. אני רואה שדווקא עכשיו השר ארדן עוזב את המליאה, במקום לשמוע מה שאני הולך לומר. גברתי, יש שר במליאה? אם אין שר אני אפסיק לדבר.

אני בודקת בדיוק את זה. השר ארדן, שבדיוק היה אמור להתייחס לנושא שהוא מופקד עליו, הוא פשוט ברח מהמליאה. זה לא ייתכן. זו בושה וחרפה. אני עוצרת את השעון, אתה יכול לדבר. זו בושה וחרפה.

זו בושה וחרפה שהשר האחראי לנושא הזה עוזב את המליאה כשאני בא לדבר. אולי כדאי לשלוח את המשטרה שתחזיר אותו. השר שהחזיק שישה ימים בגופתו של אבו אלקיעאן מתקשה להקשיב. אני יודע למה הוא מתקשה להקשיב, כי הוא צריך להתבייש בהתנהלות שלו ושל המשטרה שלו. לפני כחודשיים הוא היה הראשון שיצא להגיד שהשרפות ברחבי הארץ, אבל בעיקר באזור חיפה, היו הצתות של טרור. טרור ההצתות הוא קרא לזה. והיום אחרי כחודשיים מה נשאר מהאשמות הללו? אפס עצורים, אפס כתבי אישום על רקע לאומני. אפס פעולות איבה. אז מי שיקר כאן? מי שיקר כאן? כולם גם ראו את הסרטונים באשר למה שהתרחש באום-אלחיראן ביום רביעי בבוקר.

יצאו השר והמשטרה ומפכ"ל המשטרה כדי לדבר על פיגוע דריסה, ועל זה שההרוג מזוהה עם "דאעש". למה מזוהה עם "דאעש"? כי היה שם העיתון "ישראל היום". אני רק מפנה את תשומת לבך כי שרה נכנסה לאולם. אני ממשיכה את השעון, בבקשה. ועד היום, אף-על-פי שנחשפו הסרטונים שמראים בבירור שלא מדובר בפיגוע, אלא רואים בבירור שהשוטרים יורים על רכבו של יעקוב אבו אלקיעאן עוד כשהוא נוסע לאט-לאט, בלי אורות.

ואז אחר כך, רק אחרי היריות

הרכב מתדרדר. ואז הוא מאיץ כשהוא רואה את השוטרים? מאיץ כי או שהוא נפגע ואיבד שליטה או שהוא ברח מהיריות של השוטרים.

אם יורים למישהו ברגל,

אני מקווה שאת לא מגִנה. אני מקווה שאת לא מגִנה על הגרסה של המשטרה. אני מקווה שאת לא מבקשת עוד פעם לטייח.

הציבור בישראל, הציבור בישראל ראה את זה.

ובכל מקרה, התנהלות אחראית של המשטרה והעומד בראשה ושל השר לביטחון פנים הייתה להגיד שמתקיימת חקירה ונחכה לתוצאותיה. אבל התנהגות כזאת, שמייד אחרי האירוע מדברים על פיגוע דריסה ועל מחבל, זו פשוט הסתה לשמה. זו אותה הסתה שהייתה לפני כחודשיים עם פרוץ השרפות באזור חיפה והגליל. ומה עם ההסתה של

תפסיקו את ההסתה הזאת.

אנחנו משלמים בנפשות שלנו עכשיו על ההסתה. ואנחנו לא משלמים? היום בבית-המשפט זה היה מחזה הזוי: הרגו את אבו אלקיעאן, הרסו את הבית שלו, ומה עם השוטר? הרסו את הבתים של המשפחה שלו, מה עם השוטר?

עד היום החזיקו בגופה. איזה התנהלות זו? למה אתה, איזו התנהלות זו? לא רק שזה היה לא חוקי, אלא גם לא מוסרי בעליל. לא מוסרי בעליל. איפה אתם מוצאים מדינה שמחזיקה בגופה שישה ימים ולא מאפשרת את הקבורה? ואחר כך מדברים על מדינה דמוקרטית? ועל מדינת חוק? מדינה שמתנהגת ככה היא בוודאי לא דמוקרטית. אבל אני אגיד לכם עוד משהו.

מדינה שמתנהגת ככה היא לא דמוקרטית וגם לא יהודית. תודה רבה.

תודה רבה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. חברת הכנסת מיכל רוזין, אינה נוכחת, חבר הכנסת אראל מרגלית,

חבר הכנסת דב חנין, מוותר, חבר הכנסת עמר בר-לב מוותר, חבר הכנסת זוהיר בהלול, אינו נוכח, חבר הכנסת איציק שמולי, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת נחמן שי, אינו נוכח, חברת הכנסת יעל כהן-פארן, אינה נוכחת, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חברת הכנסת יעל גרמן,

חברת הכנסת רויטל סויד, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת איל בן ראובן, אינו נוכח, חבר הכנסת יהודה גליק, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת מסעוד גנאים, אינו נוכח, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

אינו נוכח, חבר הכנסת אכרם חסון. מוותר.

חבר הכנסת יוסי יונה, אינו נוכח, חבר הכנסת יואל חסון,

חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חברת הכנסת קסניה סבטלובה, אינה נוכחת, חבר הכנסת איתן ברושי, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, אינו נוכח, חברת הכנסת אילת נחמיאס ורבין,

חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה, אדוני.

אבל חברי חברי הכנסת, זיכה אותי יושב-ראש הוועדה לנהל את הישיבה בנושא הזה.

היה נעים להיחשף לרשות ממשלתית כמו ועדת הבחירות בראשותה של הגברת אורלי עדס, ולראות איך לומדים, מפיקים לקחים ומנסים להתייעל. סעיפים רבים שבאו מתוך למידה שלאחר הבחירות איפה אפשר להשתפר ואיפה אפשר להתייעל. ועדת החוקה היא שותפה, בראשותך אדוני חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, לשיפור התהליכים. יש בזה גם דברים ערכיים. לקחת עובדים של ועדת הבחירות וגם חברי ועדת הבחירות, לתת להם "פריבילגיה" של הצבעה כפולה, ויש עוד עובדים במשק שלא זוכים לזה, נניח עובדי חברת החשמל, כאלה שגם צריכים להיות מרותקים למקום, אנשים שהם אחראים לתת את השירותים לוועדת הבחירות, כמו חברות מחשבים ולהם אנחנו לא נותנים את זה. זו שאלה ערכית אם לתת או לא. אבל נקודת ההנחה, גברתי היושבת-ראש, היא שצריך לאפשר כמה שיותר לאנשים בצורה הכי קלה לממש את הזכות שלהם, הגם שיכול להיות שזה גורם לתהליכים קצת יותר מסובכים ובזמן

אבל במערכת האיזונים שווה לתת לאנשים את האפשרות להצביע ולמלא את זכותם ואת חובתם. אני רוצה לחדד את הבקשה שלא אישרנו. הייתה בקשה אחת, לציין את כל אלה שמגיעים מחוץ-לארץ, אחרי ששנים לא היו בארץ, בשנים האחרונות, וכשהם יגיעו היום לבחירות, לסמן אותם בכוכבית כדי שנדע בקלפי שהם לא היו כמה שנים בארץ. דהיינו, אולי יש אנשים שמתחזים. וזאת הייתה התנגדות נחרצת, גם לעצם המחשבה שאנחנו יכולים לקחת אנשים ולסמן אותם, כי הם לא אנשים שעברו איזו עבירה. הם, זכותם להיות בחוץ-לארץ,

זכותם להגיע ערב הבחירות, זכותם להגיע יום,

לפני הבחירות. באמצע יום הבחירות זכותם להגיע,

ללכת על תהליך כזה של לזהות אנשים, רשימות של אנשים שמציינים אותם עם כוכבית מיוחדת ולבדוק אותם, ועד היום אנחנו לא יודעים מה הלכו לבדוק. אבל מה שכן, אני רוצה להוסיף, גברתי היושבת-ראש, עוד "סקטור" שביקשו גם אותו לציין: אלה הנפטרים. כדי שאם מישהו נפטר עד הרגע, היום-יומיים האחרונים, כדי שחס וחלילה לא, הנפטרים לא יבואו ברגליהם, המתים יקומו לתחייה ויצביעו. אבל מה שכן התגלה לנו, שכל מספר הנפטרים, מדובר על, בכלל, עוד לפני בדיקה מעמיקה, מדובר על פחות מ-32-30 נפטרים, שלכאורה הצביעו ביום הבחירות. זה עוד לפני הבדיקה שיכולות להיות טעויות בין הסימונים, ועוד כל מיני רשומות, שמדברים אחרים שבדקו, בדקו שזה יורד. ובאמת, מתמעט והולך. אם כבר, מדובר על בודדים. אז כל הפולקלור הזה, שמציינים על כך שיש סקטורים בציבור החרדי,

גם המתים באים להצביע. יש אצלנו 100% הצבעה, 110% הצבעה. בואו, פעם אחת, כמו כל מיני דימויים שיש לנו: החרדים זורקים אבנים בשבת על אמבולנסים, וביום כיפור, זה עשרות שנים ככה פותחים את מהדורת החדשות במוצאי יום כיפור. לא היה, לא נברא, אפילו משל לא. החרדים זורקים על אמבולנסים אבנים ולאחר מכן המתים באים להצביע.

מתברר שמתוך מיליון זה הפרומיל של האחוז, הנפטרים באים להצביע, וזה גם לא נכון. אז את זה הרווחנו מהחוק הזה.

אורי, זה תחיית המתים. יש לנו עוד עבודה בקריאה שנייה ושלישית, ובטח עוד נתווכח על הנפטרים,

תודה רבה לחבר הכנסת אורי מקלב. חברת הכנסת נורית קורן, אינה נוכחת. חבר הכנסת אורן אסף חזן, אינו נוכח. רבותי, אם כן, אנחנו נצביע כעת על הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 68) בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 68) (הוראות שונות), התשע"ז 2017, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

הבחירות לכנסת (תיקון מס' 68) (הוראות שונות), התשע"ז 2017, עברה בקריאה ראשונה ומוחזרת לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

חברת הכנסת מרב מיכאלי תומכת בהצעת החוק הזאת.

אנחנו עוברים להצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'

התשע"ז 2017. תציג את הצעת החוק,

הרווחה והבריאות, חברת הכנסת מירב בן ארי. בבקשה, תודה רבה, גברתי היושבת-ראש.

גמלת סיעוד משולמת מהמוסד לביטוח לאומי למי שהגיע לגיל פרישה והוא מתגורר בביתו וזקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות יומיומיות. חוק הביטוח הלאומי קובע כי זכאי לגמלת הסיעוד לא יהיה זכאי לגמלה בתקופה שהוא שוהה במוסד סיעודי. לכלל זה נקבע חריג, לפיו מבוטח שאושפז בבית-חולים ימשיך להיות זכאי לגמלת הסיעוד לתקופה שאינה עולה על 14 יום ממועד האשפוז. גמלת הסיעוד שמשולמת בתקופת האשפוז מאפשרת מתן טיפול סיעודי בזמן האשפוז ומקלה מאוד על בני המשפחה שמלווים את המבוטח בזמן אשפוזו. כיום, לאחר שחלפו 14 ימים ממועד האשפוז, מפסיק המבוטח לקבל את גמלת הסיעוד, וככל שהוא נדרש לסיוע נוסף בעת אשפוזו, עליו לממן את המטפל באופן פרטי. הניסיון מלמד שתקופה של 14 ימים אינה מספקת וכי מרבית המבוטחים שמאושפזים בבתי-החולים נזקקים לטיפול נוסף לתקופה ארוכה יותר.

מוצע להאריך את התקופה ולקבוע כי גמלת הסיעוד תהיה משולמת למבוטח שאושפז בבית-חולים למשך 30 ימים. במהלך הדיון ביקשה ועדת העבודה והרווחה והבריאות מנציגי המוסד לביטוח לאומי לבחון במהלך החודשים הקרובים האם הארכת התקופה ל-30 ימים מספקת או שמא יש להאריך לתקופה ארוכה יותר. תחילתו של תיקון חוק זה הוא ב-1 בחודש שלאחר פרסומו, והוא יחול על מבוטח שאושפז בבית-חולים לאחר יום זה. מדובר בהצעת חוק חשובה מאוד שמסייעת למקבלי גמלת הסיעוד ולבני משפחותיהם בעת אשפוז בבית-החולים. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות.

אבקשכם לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית, בנוסח שאישרה הוועדה. צריך לומר שהיוזם הוא, אני כבר אמרתי. לא הקשבת. זה היה הדבר הראשון שאמרתי.

לחבר הכנסת עמר בר-לב בקשת דיבור. אנחנו כמובן ניתן לו.

אני, בכל זאת.

אני רוצה גם להגיד משהו בשם הוועדה.

אמרתי גם בהתחלה, אבל גם בסוף: תודה רבה לחבר הכנסת עמר בר-לב. זו הצעת חוק חשובה ונכונה. אני מוסרת לך גם את התודה מחבר הכנסת אלי אלאלוף, יושב-ראש הוועדה, שנמצא בשליחות חשובה. אני רוצה להודות לצוות הוועדה שנמצא כאן.

ראוי לציון שכשיש חוק שלכן, אתן תמיד נשארות כאן כדי לשמוע שהוא עובר. אז כל הכבוד גם לכן. וכמובן לחברי הוועדה ולכל מי שתמך בהצעת החוק החשובה הזו.

תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. תודה לחברת הכנסת מירב בן ארי, שהחליפה אותי היום בתפקיד של מציגת החוק, כי נאלצתי גם לנהל את המליאה. רבותי, כאמור, להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, אך יש בקשת רשות דיבור.

חבר הכנסת עמר בר לב, בבקשה, לרשותך. לא יודע.

נותנים רשות דיבור, אני לוקח. ככה רשום. כנראה ביקשת בזמן הדיון.

וזה נהוג, כמובן, כיוזם החוק. בבקשה, אדוני.

אז אני בהחלט נרגש לעמוד כאן. באמת, חוק חשוב.

אגב שהגשתי אותו בכנסת התשע-עשרה והוא לא עבר. אני שמח שהכנסת הזאת אישרה את זה. אצלנו בלשכה קראנו להצעת החוק הזאת: הצעת החוק של סבא חזק'ל, שהוא סבה של שיר, העוזרת הפרלמנטרית הקודמת שלי. שהכול קרה מהרגע שהוא נכנס. הוא היה סיעודי, הוא נכנס לאשפוז, ואז התברר שבאמת כעבור שבועיים הזכויות נלקחות. והגשנו את ההצעה הזאת. כפי שאמרתי, בכנסת הקודמת זה לא עבר. בכנסת הזאת זה עבר, מה שמצביע שנחישות גם חשובה. אני רוצה באמת גם להודות לשר הרווחה, חיים כץ, שתמך בחוק הזה, ובהחלט, ליושב-ראש הוועדה, אלי אלאלוף, חבר הכנסת אלי אלאלוף, שגם בוועדה עצמה, לרגע חשבנו אם להשעות את אישור החוק ולבקש הארכה מעבר ל-30 יום: אולי 45 יום, אולי 60 יום, אבל בסוף באמת החלטנו, בעצה אחת, להתחיל בזה. וכפי שנאמר כאן, כפי שחברת הכנסת מירב בן ארי אמרה, הוא ביקש מהמשרדים השונים שיבדקו מה המשמעות לגבי הארכה,

יחזרו עם התשובה, ואז נשקול האם להאריך. אז באמת, תודה רבה. תודה רבה לכולם. תודה רבה לחבר הכנסת עמר בר לב. אני מאמינה שיש עוד הרבה אנשים שיגידו תודה כשהחוק ייכנס

רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. כעת אנחנו נצביע על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 190), התשע"ז 2017, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. חברת הכנסת מירב בן ארי, אני הבנתי שעמדתך,

2 נתקבלו. 17 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה השנייה. וכעת אנחנו נצביע על אותה הצעת חוק בקריאה השלישית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. רגע,

קריאה שלישית. חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 190), התשע"ז 2017,

22 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 190), התשע"ז 2017, עברה בקריאה שנייה ושלישית, ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. וכעת אנחנו עוברים להצעת החוק האחרונה להיום: הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 46) (בחירות בבתי-סוהר ובמקומות מעצר), התשע"ז 2017, בקריאה ראשונה, של חברי הכנסת אילן גילאון ועליזה לביא. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת אילן גילאון. בבקשה אדוני. אילן, אילן,

תודה רבה גברתי. אכן, הצעת חוק של חברת הכנסת עליזה לביא ושלי. בכלל, ברוח הימים האלה אנחנו צריכים כמובן לדאוג לאסירים.

עושה רושם שכולנו יכולים להיות אסירים, אבל אם נאמר מילה אחת ברצינות, זה נובע מתוך השקפת עולם אולי תמה ותמימה, שאדם הוא טוב מנעוריו בכל מקרה ולכל אדם יש תקנה. אסירים נמצאים, בממוצע, 62% מן האסירים שנמצאים בבתי-הכלא, נמצאים תקופה פחותה מאשר קדנציה ברשות המקומית של ראש עיר. מסיבות ארגוניות לגמרי, ויכול להיות שלא היינו מגיעים אל החוק הזה אילו הדבר הזה היה מתארגן מעצמו, לכנסת יש הצבעה של האסירים. תמיד אנחנו מתבשרים, מחכים לתוצאות הימאים והאסירים. לפעמים התוצאות האלה משמעותיות מאוד. ובמקרה הזה, אנחנו מדברים גם על הרשויות המקומיות, מתוך תפיסת עולם שמדברת על כך שאדם יהיה מעורב בקהילתו ככל האפשר, בטח כאשר הוא יחזור אליה. ולכן, בהסכמת כל הצדדים, אנחנו מבקשים לייצר מצב שבו הבחירות לרשויות המקומיות, לפי כל יישוב ויישוב, יתקיימו בבתי-הסוהר בזמן אמת, בדיוק באותה המתכונת שבה מתקיימות הבחירות לכנסת. היות ולא הייתה שום התנגדות לדבר הזה משום צד, לא מהממשלה ולא ממשרד הפנים, וזה כמובן בתמיכת משרד הפנים, אנחנו מבקשים את תמיכת הכנסת. מדובר בכ-10,000 אנשים שיזכו לממש את זכותם האזרחית, וזה תפקידו הפוליטי של כל אזרח, ללכת ולהצביע בבחירות.

אין מה להלאות אתכם יותר, נדמה לי שהדברים הם ברורים ובהירים, אני מתאר לי שאתה לא בונה על הקולות האלה. תראה, אני עושה הרבה דברים שאנשים אומרים שהם מנוגדים לאינטרסים הפוליטיים שלי.

בא ממפלגה שנועדה להצביע בעד האנשים האלה, גם אם האנשים האלה לא מצביעים בעדה. זה מה שאנחנו כאן עושים.

שלך תדע,

עלולים להגיע לאיזה שהוא מקום בבית-סוהר. זה סתם סרקסטי. אני מבקש את תמיכתכם.

עשיתי את זה בקיצור, וכולם משוחררים מבחינתי, ורק תצביעו. תודה רבה לחבר הכנסת אילן גילאון. תשובה מכבדת מאוד בעיני.

רבותי, אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. התרגילים שלי בעברית, אני מבינה. חברת הכנסת מירב בן ארי. אני מברכת אותך מכאן.

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה,

חבר הכנסת עיסאווי פריג' מדבר.

אדוני. אני לא מאמין.

לא, זהבה אמרה לי: אתה תייצג אותנו בכבוד. אם נביא בחשבון שהשעון עדין מופעל על הזמן של אילן גילאון, אז הכול בסדר.

בבקשה, אדוני. יש לי שלוש דקות?

גברתי היושבת-ראש, חברים וחברות, אני לא אדבר לא על 2000 ולא על 1000 ולא על 3000 ולא על 4000. לא רצית לברך אותו? לא, אני אפתיע אתכם. 3000 ו-4000 שאתם מדברים עליהם, ובחוץ וכולם, נשאיר אותם לימים הבאים.

ברשותכם, ברכות, אבל הברכות בשנייה והשלישית. חברים, בג"ץ היום החזיר את האנושיות למדינת ישראל. אנושיות שזרה לממשלה. ממשלה ששוברת שיאים ושיאים, שהגיעה עד למדיניות של הלנת גופות. אני חושב שהרגע הזה היה אחד הרגעים השחורים בממשלת בנימין נתניהו, שכפי שאמרתי, שוברת שיאים ושיאים בגזענות ובעליבות. היה חשוב לי להגיד את הדברים גם אם באיחור. הצדק נעשה ורק נגיד שחבל שנזקקנו לבג"ץ כדי שיעשה לנו את הצדק הזה. אני מקווה מאוד שהשר גלעד ארדן, השר לביטחון פנים, והמפכ"ל יסיקו מסקנות. ועדת בדיקה או ועדת חקירה מחויבת המציאות עכשיו. אנחנו זקוקים לה יותר מאשר בעבר. אנחנו פשוט מאוד רוצים את האמת. האמת והתנהלות הדברים מחייבות את השר ארדן להורות על הקמת ועדת בדיקה לכל תהליך ההתנהלות וניהול העניינים באום-אלחיראן, ועל כל תהליך ההסתה השיטתי שקיים, מאיפה ואיך זה התחיל. אני אומר לכם את זה: זו לא בושה להודות בטעות, להודות באחריות, על מנת שנמנע טעויות בעתיד. זה מחויב המציאות. ואני מקווה מאוד שהשר גלעד ארדן יבין את המסר, ויפה שעה קודם.

תודה רבה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. למה אתה לא דורש שגטאס יתפטר,

אינו נוכח. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, השר לביטחון פנים, מוותר. חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חבר הכנסת אראל מרגלית, אינו נוכח. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה לך, גברתי יושבת-הראש. אני עליתי לדוכן כדי לברך אותך,

חבר הכנסת אילן גילאון, על הצעת החוק החשובה הזאת. יש כאן אמירה עקרונית חשובה מאוד מאוד: זכויות האדם וזכויות האזרח לא נעצרות בשערי הכלא. גם אנשים שעצורים, גם אנשים שאסורים, יכולים, צריכים, לממש את הזכויות האלה, בין היתר באמצעות הצבעה בבחירות. כאן מדובר על הבחירות לרשויות המקומיות. זה מהלך נכון. אנחנו רוצים שגם אנשים שנמצאים בבית-הסוהר יראו את עצמם, ימשיכו לראות את עצמם, כחלק מהחברה, יוכלו לממש זכויות אזרחיות כמו הזכות להצביע והזכות להשפיע. זו קביעה עקרונית, זו קביעה נכונה, ואני מאחל לכולנו מאוד שאנחנו נקדם את החוק הזה במהירות לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת עמר בר-לב, מוותר, חבר הכנסת זוהיר בהלול, אינו נוכח, חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חבר הכנסת נחמן שי,

חברת הכנסת יעל כהן-פארן, אינה נוכחת, חברת הכנסת תמר זנדברג,

חברת הכנסת יעל גרמן, אינה נוכחת, חברת הכנסת רויטל סויד, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיקי לוי,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת איל בן ראובן, אינו נוכח, חבר הכנסת יהודה גליק, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת מסעוד גנאים,

אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת עפר שלח, אינו נוכח, חבר הכנסת אכרם חסון, מוותר, חבר הכנסת יוסי יונה, אינו נוכח, חבר הכנסת יואל חסון, מוותר, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חברת הכנסת קסניה סבטלובה, אינה נוכחת. סליחה, מוותרת. חבר הכנסת איתן ברושי אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, מוותרת, חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, אינו נוכח, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין,

חבר הכנסת אורן אסף חזן, אינו נוכח.

אנחנו נעבור להצבעה, וכעת נצביע על הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 46) (בחירות בבתי-סוהר ובמקומות מעצר), התשע"ז 2017, בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 46) (בחירות בבתי-סוהר ובמקומות מעצר),

לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 23 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות)

46), עברה בקריאה ראשונה, ומועברת לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה, גברתי.